22 במאי 2024. הנושא הראשון על סדר-היום, שאילתות דחופות ורגילות. השאילתה הראשונה היא שאילתה דחופה של חבר הכנסת סימון דוידסון לשר התקשורת, בנושא: דאגה חמורה לספורט הישראלי מההשלכות הנוראיות של ביטול מפרט שידורי הספורט. אני מתכבד להזמין את שר התקשורת

אדוני השר,

השאילתה שלי: ממש ממש בימים האחרונים, אחרי החלטה של מועצת הכבלים והלוויין, דאגה חמורה לספורט הישראלי מההשלכות הנוראיות של ביטול מפרט שידורי הספורט. ביטול שידורי הבסיס בספורט יפגע בחובבי הספורט, בספורטאים, שיתקשו לגייס ספונסרים, בספורט הנשים, בספורט הפראלימפי ובתרבות הספורט בישראל. ברצוני לשאול: מדוע בימים שבהם אנו נמצאים תחת מלחמה ובמצב כלכלי קשה, דחוף להעלות את מחירי שידורי הספורט בישראל לרווחת החברות הגדולות ולהרע לצופים? ואני רוצה להסביר בשתי מילים. לא לא, אדוני.

אלו שאלות המשך, נא לדבוק בנוסח השאילתה.

בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר, חבר הכנסת דוידסון, מחירי הספורט לא יעלו. זהו סחריר של אותם גורמים בעלי עניין שרוצים להמשיך לגרוף עשרות מיליונים לכיסם על חשבוננו ומנסים להפחיד את הציבור. לצערי, יש להם גם כמה לוביסטים כאן, שמשרתים אותם נאמנה. להחלטה של מועצת הכבלים והלוויין אין משמעות, מכיוון שעד כניסתה לתוקף בעוד שנה,

בעזרת השם, חוק השידורים החדש, ויסדיר את שוק השידורים והספורט באופן כולל, כולל ביטול מועצת הכבלים והלוויין. חוק השידורים שיגיע בקרוב לכנסת יביא בשורה גדולה גם לצופי הספורט: יוסרו חסמי תחרות ותיאסר הבלעדיות בתחום הספורט, אירועי ספורט מקומיים וגדולים ישודרו בערוץ פתוח לכולם ללא עלות, ערוצי הספורט יהיו ניתנים לצפייה בכל ממשק ובכל טכנולוגיה. מחירי שידורי הספורט ירדו. רק דוגמה קטנה, כדי שנבין כולנו במה מדובר.

שהיא הבעלים של כמה ערוצי ספורט, נמצאת בשותפות עם קשת 12, בבעלות של ספקית התכנים FreeTV. כשחוק השידורים החדש יעבור, הן תחויבנה למכור את ערוצי הספורט שלהן לכל ספקי התכנים במחיר זהה למחיר שהם מוכרים ל-FreeTV. יתרה מזו, הן תצטרכנה לפרק את חבילת הערוצים ללקוח, שלהן, של FreeTV, עם הספורט שלהן ובלעדיו.

נניח ש-FreeTV מוכרת את כל החבילה, כולל ספורט, ב-40 שקלים ללקוח, היא תחויב לפרק אותה, כאמור. כל זה כדי למנוע בלעדיות, שלא תהיה להן בלעדיות על ערוצי הספורט, שאנחנו לא רוצים שתהיה בלעדיות עליהם. נניח שהיא תפרק כך את החבילה כך שהחבילה בלי הספורט תעלה 30 שקלים ללקוח. המשמעות היא שערוצי הספורט כולם, של RGE, עולים בעצם ללקוח 10 שקלים. כל ספקי התכנים לא יוכלו יותר לגזר קופונים על ערוצי הספורט. הם לא יוכלו להגיד: זה עולה לנו יקר מאוד, כי כולם יודעים שחבילת הספורט כולה עולה ללקוח עשרה שקלים ב-FreeTV, והיא מחויבת למכור, לפי החוק, במחיר בלתי מפלה גם להוט,

גם לפרטנר, גם לסלקום וגם לכל הפלטפורמות שיקימו אחר כך. מחירי הספורט ירדו. זו רק דוגמה אחת של השלכות חוק השידורים על התחרות. רבים מבעלי העניין, בעלי ההון, מתנגדים בדיוק לזה. הם מתחילים, מתניעים את המאבק שלהם כבר בהחלטת מועצה שאין לה שום תוקף, אבל הם מכוונים לחוק השידורים. שלא כמוך, אני מקווה שלא, אבל שלא כמו שנראה מהפעולה שלך, חבר הכנסת דוידסון, לי אין עניין בבעלי העניין, לי יש עניין רק בכם, אזרחי מדינת ישראל.

ההחלטה לבטל את מפרט שידורי הספורט התקבלה באופן עצמאי על ידי מועצת הכבלים והלוויין. המועצה עצמאית, ואם הייתי מתערב בהחלטותיה, הרי היו אומרים: צפון קוריאה. אבל כאמור, מחירי שידורי הספורט לא יעלו במשמרת שלי.

חוק השידורים יביא לתחרות בריאה בשוק ולהורדת מחירים. חוק השידורים יגיע לדיונים כאן בכנסת ויאושר, בעזרת השם, עוד לפני שהשנה הזאת תסתיים. חוק השידורים לא רק שלא יפגע בצופי הספורט, אלא יביא להקלה ולרווחה. מכל מקום, החוכמה כולה לא נמצאת אצלי, וגם לא נמצאת אצל גורמי המקצוע אצלי במשרד התקשורת.

חלק מהערות הציבור שקיבלנו לתזכיר המקורי כבר מוטמעות בימים אלו בתזכיר החדש שיפורסם, בעזרת השם, בחודשיים הקרובים, ומה שעדיין לא יהיה מושלם, חבר הכנסת דוידסון, נבוא לוועדת הכלכלה, לוועדה שתדון בחוק השידורים, נשלב יד ביד ונתקן גם את מה שלא יהיה מספיק מושלם. אנחנו נשלים את המלאכה. החוק יביא לכך שערוצי הספורט יהיו ניתנים לצפייה בכל ממשק ובכל מקום,

משהו שצ'רלטון,

מסרבת לעשות היום לטובת לוחמי צה"ל שרוצים לראות משחקים בנייד. הם יחויבו לתת את זה בנייד, ואני אעמוד על זה שזה גם יהיה בלי תוספת מחיר. יותר מכך, אירועי הספורט המקומיים והגדולים ישודרו באמצעות ערוץ שפתוח לכולם וללא עלות. משרד התקשורת בראשותי ימשיך לקדם מדיניות של הרחבת המגוון, של תחרות באיכות ובמחיר, למען הציבור הישראלי.

האם יש שאלת המשך? שאלת המשך, בבקשה. לאחר מכן, שאלות נוספות לחברי הכנסת נאור שירי וואליד אלהואשלה. אתה מוותר? אדוני השר, אני יכול ללמוד מכל אחד, אבל יש תחום אחד שכל חיי אני עוסק בו, ואתה יודע את זה. החוק הזה, התקנה הזאת שעכשיו עברה במועצת הכבלים,

יש לך נציג שם וגם למשרד הספורט יש נציג שם, והם הצביעו בעד השינוי הזה, זה יפגע משמעותית בענפים האולימפיים, ואני אסביר לך למה. היום ילדה בקריית שמונה יכולה לראות את רז הרשקו בג'ודו, בתחרויות גרנד פרי ובעוד הרבה מאוד תחרויות ארציות, יכולים לראות את אנסטסיה גורבנקו שוחה בתחרויות שחייה. כל ענף שהיום מוצג בערוצי הספורט פשוט לא יהיה יותר. מה שאתם אומרים, מה שאתם רוצים להעביר בחקיקה, שאירועים כמו גמר גביע המדינה או משחקי כדורגל ברמה הלאומית נגד מדינות אחרות כן ישודרו, אבל רבע גמר גביע ליגת האלופות לא ישודר, חצי גמר ליגת האלופות לא ישודר, משחקי מכבי תל אביב בכדורסל לא ישודרו. רק אירועים לאומיים ומשחקים אולימפיים. מלבד זה יש הרבה מאוד בספורט הישראלי. אם רוצים להביא ילדים וילדות, במיוחד באזורים החלשים והמוחלשים, הצפייה בתחרויות זה הפורמט הבולט ביותר. הדבר השני, מלבד הנושא האולימפי, זה הפגיעה בצופים עצמם. היום הם משלמים בסביבות 10 שקלים לחבילה, וכשהם ירצו לראות גמר ליגת האלופות או חצי גמר ליגת האלופות, הם ישלמו הרבה יותר כסף. זה לא יהיה פתוח כמו היום, זה ייסגר. והדבר השלישי בנושא של הכסף, צריך להבין, זה מאוד מאוד פשוט: היום מי שאוהבים ספורט, ויש פה הרבה אנשים שאוהבים ספורט, פותחים את ערוצי הספורט ורואים את מרבית האירועים. יש אירועים שמשלמים כסף, נכון. מה שתעשו בחקיקה, ויש דברים שאתם עושים טוב מאוד, הנושא של צפייה בנייד זה מעולה,

מצפים לזה, אבל השינוי הזה, גם בכסף הרב שישלמו וגם בתכנים שישודרו, הרי ישדרו תכנים שהם רק פופוליסטיים, מבחינת הספורט, לא בפוליטיקה פרופר, ורק תכנים שיש להם רייטינג גבוה. אבל מה עם כל השאר?

יש אנשים שאוהבים ספורט גם מעבר לזה. לכן אני מבקש חשיבה בנושא הזה. אני אהיה חלק מוועדת הכלכלה, וצריכים לעשות שינוי בנושא הזה.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אלהואשלה, והשר ישיב במרוכז. בבקשה. כבוד השר, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני רוצה לשאול לגבי היישוב ואדי אל-נעם: ביישוב יש כ-15,000 תושבים. ביישוב אין כמעט קליטה סלולרית, ופניתי לפני שנתיים למשרד התקשורת, פניתי בתחילת הקדנציה שלך גם לאנשים האחראים לאזור הנגב, כדי לשפר את הקליטה ביישוב. יש שלושה בתי ספר וגם אשכול אחד שהיעדר הקליטה בהם משבש גם את הנושא של הלימוד. אני אשמח אם אדוני השר יתערב גם בנושא הזה, ונצליח לתת מענה לתושבים בוואדי אל-נעם.

כבוד השר, בבקשה.

אני אתייחס קודם לגופו של נושא, ואחר כך לשאלה שלך, חבר הכנסת אלהואשלה. חבר הכנסת דוידסון, הדברים שלי היו ברורים,

החלטת המועצה היא החלטה עצמאית, והיא לא תיכנס לתוקף. ההחלטה שלה יכולה להיות נקודתית, אבל היא לא נכונה בלי שמשנים את המכלול, את כל הנושא של השידורים והספורט, באופן הרמוני, וזה מה שיקרה בחוק השידורים החדש שנביא לכאן. אתה עוד לא ראית את התזכיר החדש שנפרסם, כי קיבלנו הערות ציבור, ואנחנו מטמיעים את הערות הציבור בתוך החוק החדש, שיפורסם בקרוב. החוק יגיע לכאן, ואתה תראה שלא רק שמחירי הספורט לא יעלו,

נתתי את הדוגמה של RGE, לא התייחסת אליה במה שאמרת, לא תהיה בלעדיות. היום הבלעדיות היא שגורמת לזה שכל פלטפורמה מגישה הצעות מחיר מאוד גבוהות כדי לרכוש זכויות שידור. זה לא יהיה יותר, מכיוון שלא משנה מי יקנה, הוא יהיה מחויב לנקוב במחיר בלתי מפלה לכל ספקי התכנים. יש עוד הרבה דברים שאנחנו עובדים עליהם כדי שהמחירים ירדו, שתהיה יותר תחרות ויהיה יותר מגוון. מה שיהיה חסר, אנחנו נשב ונעשה את זה ביחד בוועדה. כמו שמכירים אותי כאן, אני לא מביא חוק וזורק אותו עליכם. אני נמצא בוועדות עם החוקים שאני מגיש, ומגיעים למה שנדרש לטובת אזרחי ישראל. אז אני מציע שנשתף פעולה, שנחכה לתזכיר החדש, ואל תדאג מההחלטה הזאת, היא החלטה שלא תיכנס לתוקף. חבר הכנסת אלהואשלה, אני הגדרתי בתוכניות העבודה של משרד התקשורת את שנת 2024 כשנת הסלולר.

קיבלתי אותה כשהיא במקום 73 בעולם מבחינת תשתיות סלולר, ליד טורקיה ומרוקו. בשנה וחצי שעברו עלינו למקום 64. זה לא מספיק. עבדנו במלוא המאמצים ובמלוא המרץ לפרוס כמה שיותר. קשה מאוד, ויש צוות בין-משרדי שעובד כבר כמה חודשים יחד עם משרד האוצר, שמערים קשיים, וכנראה שלא תהיה לנו ברירה אלא להגיע למסקנות בצוות הזה. אני מבין שמשרד האוצר עומד חוצץ כנגד כל דבר שיאפשר לתמרץ ולפרוס תשתיות סלולר. זה באופן כללי, ואנחנו נפתור את זה. מסקנות הצוות הבין-משרדי צריכות להגיע אליי בקרוב, ויגיעו לראש הממשלה, שביקש אותן בישיבת הממשלה האחרונה שהייתה. באופן נקודתי אני אשמח אם תרענן את זיכרוני שוב, כי כשאתה מעביר פנייה אני מעביר לאנשי מקצוע, וזה מבחינתי מטופל. אם לא טופל,

כבוד השר, מאותתים לך מהאגף. אולי יש תשובה גם על השאילתה הזאת? מייד נשמע.

קליטה בסלולר. לצערנו, יש פה קליטה טובה דווקא. אגב, מה שמזכיר לי,

אתמול היינו בכפר ברא והיינו בעראבה, ואנחנו מבקרים בכל רשות. אין אצלי, אני משרת את כל אזרחי מדינת ישראל, אני יכול להעיד, ואני אף פעם לא פניתי למשרד שלך וגם לא למנכ"לים שלך. אני כל הזמן מקבל מענה, אבל בהתייחסות לחברה הערבית בנגב, כנראה שאין תקציבים לנושא הזה ואין שיתוף פעולה בין שיטות הסלולר.

אתה צודק,

משרד האוצר לא מוכן בשום אופן. על זה אנחנו עובדים. אנחנו יכולים ברגע, נכון. העניין הוא שגם הרשות המקומית צריכה לתמוך, ואני לא יודע אם זה המקרה, אבל ברשויות מקומיות רבות יש התנגדויות, ראש הרשות לא רוצה. לפני הבחירות אמרו לי: אל תביא לנו לפני הבחירות. עכשיו עברנו את הבחירות, יכול להיות שעכשיו יש כלי קיבול, ואנחנו נבחן את זה שוב. בסדר. אני אשמח מאוד. אני מזמין אותך, שר התקשורת, להישאר על הדוכן גם לנושא הבא, שהוא שאילתה רגילה. השאילתה היא של חבר הכנסת עופר כסיף לשר התקשורת בנושא: הקלות רגולטוריות לערוץ 14, הגדרה כערוץ זעיר ייעודי. חבר הכנסת כסיף, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, ערוץ 14 מוגדר כערוץ זעיר ייעודי בהתאם לחוק הרשות השנייה, ובשל כך נהנה מהטבות רגולטוריות נכבדות: הקלות בחובה להשקיע בהפקה מקומית ישראלית, פטור מהפקת סוגה עילית, תשלומים מופחתים למדינה ועוד. ברצוני לשאול: 1. על איזה יסוד מבוססת הגדרתו הנוכחית כערוץ זעיר ייעודי? 2. לאור קמפיין הערוץ המציגו כמתחרה לערוצים המסחריים, האם תורה לשנות הגדרתו? אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת כסיף שאל על בסיס מה מוגדר ערוץ 14 כערוץ זעיר ייעודי, ואם בכוונתי לשנות את ההגדרה שלו לאור הצלחתו. לפני שאני אתייחס לגופו של עניין, אני חייב לומר שזה מזכיר לי את הברכה שבירך הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. הוא אמר לו: "ואברכה מברכֶיךָ ומקלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בך כל משפחות האדמה". רש"י אומר: מה זה "ונברכו בך כל משפחות האדמה"? שיהא אדם אומר לבנו: הלוואי תהא כאברהם. ועל זה שואלים: איך יכול להיות שכל משפחות האדמה יברכו ככה את הילדים שלך אם אמרנו "ומקללך אאור"? זאת אומרת שיש לו גם אויבים. יש לו אוהבים, מברכים אותו, יש לו אויבים, אבל עדיין, "ונברכו בך כל משפחות האדמה"? התשובה היא כן, גם מי ששונא ומקלל את אברהם אבינו יודע, היה רוצה שהבן שלו יהיה כמו אברהם. אז גם כשבא חבר הכנסת עופר כסיף וכואב לו על ההצלחה של ערוץ 14 ועל הכאילו-הטבות, עזוב שיש טעות בשאלה, ערוץ זעיר ייעודי זה לא ההגדרה שלו,

אבל גם האויבים של ערוץ 14 היו רוצים שהערוצים שלהם יהיו טובים כמוהו, וזאת ברכה. לשאלת המשך, או שנסתפק בכך? רגע, לגופו של עניין, עוד לא סיימת.

ערוץ 14 מוגדר כערוץ זעיר ולא כערוץ זעיר ייעודי לפי הרשות השנייה, מכיוון שהוא לא עובר את רף ההכנסות של 80 מיליון שקלים בשנה. כמובן שקביעה זו לא מבוססת על גחמה שלי, אלא על ההגדרות בחוק של בעל רישיון זעיר בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן 1990, שמוגדר כך: "בעל רישיון זעיר, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה שהכנסותיו מביצוע שידורים וממתן שירותים כאמור בסעיף 100 אינן עולות על 80 מיליון שקלים חדשים בשנה החולפת" ההגדרה בחוק. כפי שנמסר לנו מהרשות השנייה, הערוץ הייעודי-ישראלי בע"מ, עכשיו 14 או ערוץ 14, מוגדר כיום כבעל רישיון זעיר, לא כבעל רישיון זעיר ייעודי. סיווגו כבעל רישיון זעיר נשען על היקף הכנסותיו, שאינו עולה על 80 מיליון שקלים. לצערך, חבר הכנסת כסיף, זו בדיוק ההגדרה של קטן הכמות ורב האיכות. בימים אלו פועל משרד התקשורת להשלים הכנה של הצעת חוק ממשלתית לעדכון מכלול היבטי האסדרה בתחום תוכני הצפייה והשמע. הצעה זו עוסקת במכלול סוגיות האסדרה של תחום השידורים, ובין היתר צפויה להפחית חסמי כניסה ולהקל על כניסה של מתחרים חדשים לשוק. הצעה זו נשענת על שורה של המלצות של ועדות ציבוריות שעסקו בנושא, ובהן ועדת פולקמן, ועדת פילבר, ועדת שכטר,

ועדת מרדכי וכו'. במסגרת תזכיר חוק השידורים מוצע לשנות מהיסוד חלקים גדולים באסדרת השידורים, ובכלל זה לבטל את הסיווגים של בעלי רישיונות לפי חוק הרשות השנייה כבעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי. בהצעת החוק מוצע לקבוע רף להפעלת אסדרה על ערוצים ישראליים על הכנסות של 80 מיליון שקלים בשנה. נשארנו עם הרף הזה בלי הגדרות נוספות, בדומה להסדר הקיים היום. הערות שיתקבלו לעניין זה נשקלות בימים אלו במסגרת גיבוש הצעת החוק הממשלתית.

הצעת החוק נמצאת בשלבי הכנה מתקדמים, והיא תובא בפני הכנסת בחודשים הקרובים. חוק השידורים שאביא לכנסת בקרוב יביא שינוי משמעותי לשוק כולו: פחות אסדרה, פחות התערבות, הורדת מחירים ותחרות גדולה ובריאה, שתביא מגוון רחב יותר ותחרות באיכות ובמחיר לציבור כולו.

שאלה נוספת, בבקשה. רציתי לשאול אם לאור הידרדרותה של ישראל במדד חופש העיתונות, לאור הפיאסקו אתמול עם AP, שאם לא היה כל כך עצוב,

לאור דברי ההבל של השר בנובמבר האחרון, שבהם הוא אמר: "עיתון הארץ חותר תחת המאמץ הצבאי וחוסננו החברתי, תחת מדינת ישראל, מערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב" בשורה התחתונה זה רק קצה הקרחון של דברי הבלע נגד חופש העיתונות, האם לאור מה שאמרתי, ובעיקר השטות שנעשתה אתמול כנגד AP, שוקל השר או לעשות U-turn וסוף-סוף לכבד את חופש העיתונות, או שאולי אנחנו צריכים לדעת מראש מה השלב הבא, מה אמצעי התקשורת הבא שהוא מתכוון לסגור, להשתיק או לרדוף? הארץ? איזשהו אתר?

חבר הכנסת כסיף, אני בטוח שהיית מעדיף לראות כאן את יאיר לפיד כשר התקשורת, שרוצה לסגור את ערוץ 14. זו השתקת פיות, אתה מדבר על לפיד,

חברת הכנסת ביטון, רשות הדיבור היא של השר קרעי ושלו בלבד. חברת הכנסת ביטון, אולי כדאי גם שתעבירו שיעור בהבנת הנקרא ליושב-ראש הסיעה שלכם, שאתמול עשה מעצמו צחוק. הוא חושב, חברות הכנסת פרידמן וביטון, אני לא רוצה להגיע לקריאות בשלב הזה. אני רוצה לומר לך, יאיר לפיד חושב שאולי אני מנסה להשתיק אותו. למה שאני אנסה להשתיק אותו? כל ציוץ שלו מוסיף מנדט לליכוד, אז שימשיך ככה. הינה, גם את רוצה לסגור את ערוץ 14. יפה, חופש ביטוי. לא, יש חופש ביטוי ויש תרעלה וקריעה של העם. את זה אסור לעשות. כשזה לא מתאים לעמדות שלכם, זה כבר לא עניין של חופש הביטוי. הם עסוקים בלקחת את לפיד.

חברת הכנסת ביטון, גם לגופו של עניין, גברתי עורכת דין והיא יודעת היטב שחופש הביטוי משתרע גם על ביטויים מקוממים.

אדוני, אבל די לי בלהסתכל פעם אחת כדי להבין כמה, אני מסתכל הרבה פעמים על פעם אחת,

חבר הכנסת כסיף, אני חושב שאזרחי ישראל מבינים שכשאתה הופך לסנגור של עיתון הארץ ושל כאלה שמנסים לתעד את כוחותינו ולנסות לפגוע בביטחון המדינה, הם מבינים עם מי הצדק ומה באמת נכון לעשות. לגופו של עניין, אף אחד לא ניסה לסגור את עיתון הארץ, אלא למנוע מימון ממשלתי מעיתון שמסית ומדיח נגד מדינת ישראל ומחליש את רוח הלוחמים שלנו. הדבר הזה בהחלט נתון לסמכות הממשלה, להחליט אם היא רוצה לממן את מי שתוקף את מדינת ישראל בשעת מלחמה. לגבי חופש הביטוי,

כשתראה את חוק השידורים שלי וסגירת הרשות השנייה וסגירת מועצת הכבלים והלוויין, אתה תראה שלמעשה אני מושך את ידיי מכל התערבות ממשלתית בתכנים.

היום לשר התקשורת יש סמכות להתערב דרך הרשות השנייה או הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין. כשחוק השידורים החדש יעבור, לא תהיה סמכות להתערב בתכנים. לגבי מה שהיה אתמול עם הפעולה של משרד התקשורת, פעולה חשובה מאוד, שנעשתה על פי חוק ועל פי החלטת ממשלה והמלצות גורמי הביטחון, קיבל הוראה מראש הממשלה. כאשר מצלמים את כוחותינו בשטח ומעבירים בשידור חי דרך ערוץ אל-ג'זירה, זה דבר חמור מאוד, ולכן הממשלה אישרה את הצווים להחרים ציוד שידורים כזה. לצערי, אתמול משרד הביטחון החליט שהוא רוצה לבחון מחדש אם הצילומים האלה מאותם מבנים בשדרות שמשודרים באל-ג'זירה באמת פוגעים בכוחותינו או לא. אני לא יודע למה משרד הביטחון או שר הביטחון החליטו לבחון מחדש את העניין ולא לומר בצורה מפורשת מאוד שכשמצלמים את כוחותינו בשידור חי ומעבירים בערוץ אל-ג'זירה, זה דבר שאסור שיקרה וצריך לעצור אותו, אבל אני נותן את הזמן. משרד הביטחון ביקש את הזמן לבחון את זה. אני מקווה שהוא יעשה את זה בהקדם האפשרי, כי הלוחמים שלנו בשטח מחרפים את נפשם, ואסור לנו להוסיף להם אפילו קמצוץ מזערי של סיכון. ברגע שמשרד הביטחון אמר שהוא לא רוצה לתקף את העמדה, אני מבין את הרגישות, אף אחד כאן לא מנסה לפגוע בשום עניין מדיני או ברמה הבין-לאומית. ברגע שמסכנים את כוחותינו, לא יעזור לאף אחד כלום, ואנחנו לא נאפשר את זה. ברגע שמשרד הביטחון, שהוא הגורם המוסמך, אומר: אנחנו רוצים לבחון את העניין, נותנים לו לבחון את העניין. אני מודה מאוד לכבוד שר התקשורת שלמה קרעי על המענה המפורט. אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, ציון יום הרצל. אני מקבל בברכה את יושב-ראש ההסתדרות הציונית העולמית ידידי יעקב חגואל ואנשי ההסתדרות, שנמצאים איתנו כאן ומכבדים אותנו בנוכחותם. "אם תרצו אין זו אגדה" זהו הציטוט המפורסם ביותר של הרצל בהתייחסו למדינה יהודית, ציטוט השגור בפי כל ילד עברי, "ואם לא תרצו, אז הינה הדבר אשר סיפרתי לכם הוא אגדה, ונשאר רק אגדה" זה המשכו הפחות-מוכר של הציטוט הזה. המסע חזרה לארץ האבות, אשר במשקפיים של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 נראה יותר אגדה ממציאות, תלוי היה בכוח הרצון שלנו. הרצל חי בעולם שבו ליהודים לא היה בית וארץ ישראל עמדה בשיממונה, כיספה לבניה. כאשר חלם על הארץ המובטחת, האמין בכל ליבו כי זה החלום יהפוך למציאות: "חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי בני האדם" כך אמר הרצל, "בחלום יסודם וגם אחריתם, חלום היא". יחד עם דור מייסדי הציונות הפך הרצל עולמות שלמים כדי שקום תקום מדינת היהודים. כשאנו שרים יחד עם אריק איינשטיין, עליו השלום, ומיקי גבריאלוב, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, "אני ואתה נשנה את העולם", בדרך כלל אנו מתכוונים למה שקרוי "חלקת האלוקים הקטנה שלנו". הרצל שינה את העולם ממש. אנו מציינים היום את יום הרצל, ביום הולדתו ה-164, על מנת להנחיל לדורות הבאים את חזונו, מורשתו ופועלו. אך לא רק את קיום המדינה חזה הרצל, אלא גם את תפקידה במגרש העולמי. שימו לב, כך אמר: בשביל אירופה עשויים אנו להוות שם, בארץ ישראל, חלק מחומת המגן בפני אסיה, אנו עשויים לספק את משמר החלוץ של התרבות נגד הברבריות. אמר וצדק.

אנחנו היום בעיצומה של המלחמה הצודקת ביותר נגד הברבריות חסרת הגבולות של הטרור האסלאמיסטי הפונדמנטליסטי, שרצח, טבח, שרף, אנס וחטף את בני האור, עומדים כחומה בצורה, מגינים על ערכי העולם החופשי. הרצל לא אמר שהעולם החופשי ידע להעריך זאת. "כשתקום מדינה ביום מן הימים, ייראה הכול קטן ומובן מאליו" גם בחזונו זה צדק. אנו, שנולדנו לתוך עולם שבו מדינת ישראל היא מציאות ולא חלום, שוגים בעוונותינו הרבים ולוקחים אותה כמובנת מאליה, ולא היא. על חלום הדורות שזכינו להגשים יש לשמור מכל משמר. הדור הזה, אשר זכה לחיות וחלקו גם לכהן בכנסת שבירושלים השנה, ולא בשנה הבאה, מחזיק בידו ובליבו פיקדון, פיקדון שהפקידו בידינו הרצל ומאה דורות של יהודים שאלפיים שנה לא רק חלמו והתפללו וייחלו וכיספו, אלא גם הפכו את האגדה למציאות ואת החלום למדינה. האיומים והסכנות מחוץ הם רבים ומורכבים, אולי רבים ומורכבים מאי פעם מאז מלחמת העצמאות. יחד, כתף לצד כתף, נצליח לשמור על הפיקדון שהופקד בידינו. אני מתכבד להזמין את שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין לשאת את דבריו. אדוני היושב-ראש, השר, חברות וחברי הכנסת, משפחת הרצל היקרה, אנו מציינים את יום הרצל כאן, בכנסת ישראל, בעודנו מפנים את מבטינו לשתי ערים באירופה שההבדל ביניהן זועק לשמיים, ההבדל בין בזל, שבה נרקם חלום מדינת היהודים, לבין האג, שבה רוקמים שונאינו את המזימה להשמדתה. לפני כמה ימים, כשציינו את יום העצמאות, הכרנו כולנו תודה לבנימין זאב הרצל, אדם דגול, שהיה הראשון להציב את החזון שבזמנו היה לא רק פורץ דרך, אלא בבחינת דמיון של ממש, חזון מדינת היהודים.

חזונו של הרצל התבסס על שני אדנים חשובים: האחד, זכותנו, זכותו של העם היהודי למדינה יהודית, זכותו של עמנו העתיק לקיים קיבוץ גלויות, לנהל חיים עצמאיים, לקיים יצירה תרבותית ומעשית ברוחנו המיוחדת, השני, הצורך להקים מדינה יהודית על מנת להגן על עמנו מפני מבקשי רעתנו, על מנת למנוע את ההשמדה שהרצל חזה כאורבת בפתח, כדי להבטיח שנוכל להגן על עצמנו על מנת להתקיים ועל מנת לקיים את הדורות הבאים אחרינו. אומה מיוחדת, אבל בה בעת אומה ככל האומות, שוות זכויות ושוות מעמד. חזונו של הרצל הוגשם, ואף מונים רבים מעבר למה שהוא עצמו יכול היה לחלום. ההישגים של מדינת ישראל, היותה פורצת דרך ומובילה בשורה ארוכה של תחומים, מרפואה ועד חקלאות, היצירה התרבותית, המורשת שלנו, שנשמרת ומתווספים אליה נדבכים נוספים, קיבוץ הגלויות המתקיים כאן לצד החיבור לשורשים ולימוד התורה, כל אלה מהווים לא רק את התגשמות חזונו של הרצל, אלא גם הישגים אשר כל אומה בעולם הייתה מתגאה בהם. חשוב לומר דברים אלה, וחשוב להכיר בהם דווקא בימים הכל-כך קשים שעוברים עלינו, משום שמה שיש לנו הוא לא מובן מאליו בכלל. נוכח חזונו הגדול של הרצל ונוכח התגשמות החזון הזה, ביום הזה אני מבקש לשלוח מכאן ברכה נאמנה וחיזוק למי שבזכותם החזון הזה מתקיים וימשיך להתקיים, ובראשם חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון וההצלה העומדים על הגנת הארץ ונלחמים בחזיתות השונות. ביום הזה אני מבקש להתייחד עם זכרם של חללי מערכות ישראל ועם זכרם של הנרצחים בפעולות האיבה ולאחל החלמה מהירה לכלל הפצועים. מכובדיי, אנחנו זוכרים היטב כי 128 מבנינו ובנותינו היקרים עדיין נמצאים חטופים בידי החמאס ברצועת עזה. המאמצים להשבתם הביתה לא פוסקים לרגע. כפי שהרצל האמין, פעל והשיג, כך גם היום, לצד האמונה בשובם, אנו פועלים על מנת שכך יהיה. חברות וחברי הכנסת, מי שעומד היום על המרפסת בבזל אינו יכול שלא לחשוב בכיוונה של האג. המרחק הפיזי בין שתי הערים, המרחק בזמן בין הימים שבהם הניח הרצל את יסודות חזונו לבין ימינו אנו, כל אלה מתגמדים לעומת המרחק העצום שבין המפעל האנושי האדיר שצמח מבזל לבין החרפה הנוראה היוצאת מהאג. ההחלטה של התובע בבית הדין הפלילי בהאג, המעמידה את ראש ממשלת ישראל ואת שר הביטחון שלה בשורה אחת עם רבי-המרצחים של החמאס, היא קריסה מוחלטת של הערכים האנושיים הבסיסיים ביותר. אותה אנטישמיות שחווה הרצל שבה ומרימה את ראשה המכוער. ולא במקרה, כפי שאנטישמיות בתקופת הרצל באה לידי ביטוי במשפט דרייפוס ובשימוש הפושע במשפט ככלי להפצת עלילות ולרמיסת זכויות היהודים, כך היום אותה אנטישמיות בדיוק עושה שימוש נפשע במה שאמורים להיות בית דין בין-לאומי פלילי ובית דין בין-לאומי לצדק. כמו במשפט דרייפוס, גם כאן האצטלה משפטית, גם כאן ההליך מנסה להיות נחזה להוגן ולפי כללים משפטיים אמיתיים. אבל האמת היא שכמו במשפט דרייפוס, כך גם בבתי הדין בהאג וכך בהחלטת התובע אין שום ממד משפטי, יש רק רמיסה של כל ערך אנושי. שנאת היהודים באשר הם, חוסר היכולת לקבל את זכותנו לחיות בקומה זקופה ובביטחון, הרצון לשלול מאיתנו את זכות ההגנה העצמית כדי שנהיה טרף לרוצחים נתבעים, הם אלה שמניעים גם את גלגלי ההליך הכוזב שמבצע התובע בהאג. חברות וחברי הכנסת, אזרחי ישראל כולם, כוח החיים של עם ישראל יגבר על השנאה ועל ציר הרשע. אנחנו נמשיך לקיים בגאון את חזונו של הרצל, ונקיים כאן בארצנו כולה, אשר כשמה כן היא, ארץ ישראל, מדינה משגשגת, שהיא בית חם לעם היהודי כולו, אשר מכבדת את כלל אזרחיה ואשר תתגבר גם הפעם הזאת על אויביה השפלים. מבזל ועד האג נמשכת ביתר שאת בימים אלה ותמשיך לעולם להדהד הקריאה "עם ישראל חי". תודה רבה לשר לוין. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד לשאת את דבריו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כוחה של מדינת ישראל נובע מארבעה גורמים: עוצמתה הצבאית, עוצמתה המדינית, עוצמתה הכלכלית ועוצמת החברה הישראלית. אם הטקסט הזה נשמע לכם מוכר, אתם צודקים, שמעתם את נתניהו אומר את זה אלף פעם. אז אולי הגיע הזמן להסתכל על ארבעת מנועי העוצמה האלה ולראות מה מצבם. תשאלו את עצמכם מה קרה לכל ארבעת מנועי העוצמה האלה במשמרת שלו, מה קרה לעוצמתנו הצבאית ולהרתעה הישראלית, מה קרה למעמדנו בעולם ולכוחנו המדיני. איך קרה שמר ליגה אחרת הוריד אותנו ליגה? אתה לא יכול להתאפק יום אחד? מה קרה לכלכלה? ליוקר המחיה?

קחו עגלה, לכו לסופר, קחו את האוטו, לכו למלא דלק. אין נתון אחד שבו המצב שלנו לא הידרדר. כלכלת ישראל לא מנוהלת. אין יד על ההגה. העוצמה הצבאית שלנו והעוצמה הכלכלית שלנו יושבות על אותו משאב, על מעמד הביניים הישראלי, על שני מיליון אנשים בני 20 ו-30 ו-40 שהם גם הלוחמים וגם בעלי העסקים הקטנים וגם המורים וגם אנשי ההייטק. אלה האנשים שהמדינה תלויה בהם. הם מוכנים להקריב בשבילה הרבה. בשביל לנצח את החמאס הם מוכנים לסכן את חייהם, הם מוכנים לסכן את עתידם. הם התייצבו ביום פקודה, ואז גילו שאין להם מאחורי מי להתייצב, אין בישראל ממשלה. הם באו בשביל לנצח, ואז גילו שאין מי שיוביל אותם אל הניצחון. עם הממשלה הזאת לא ננצח.

לא ננצח עם בן גביר ולה פמיליה. לא ננצח עם חרדים שלא רוצים להתגייס. לא ננצח עם מיליציות ששורפות משאיות של סיוע הומניטרי. לא ננצח עם שרים שמדברים על השמדה מוחלטת ועל להפציץ את עזה בפצצות אטום. לא ננצח עם שני קבינטים שרבים ביניהם. לא ננצח עם אנשים שקוראים לנו בוגדים בערוץ 14. לא ננצח עם ראש ממשלה שמתחבא במקלט אטומי של מיליארדר זר כשאזרחיו מופגזים בידי האיראנים. נגד ראש הממשלה.

מה הרצל היה אומר, חבר הכנסת שקלים. חבר הכנסת שקלים.

תודה.

חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה.

זה קשור, היום. הרצל, מה הרצל היה אומר על ראש הממשלה הזה? מה הרצל, שלקח אחריות על כל העם היהודי, חבר הכנסת שקלים, אתה בקריאה ראשונה.

מה הרצל, שלקח אחריות על כל העם היהודי, היה אומר על ראש ממשלה שלא מוכן לקחת אחריות על 1,500 יהודים שנרצחו ונהרגו במשמרת שלו? שלא מוכן להגיד: אני אשם, אני אחראי, אני הולך הביתה? העונש שלך, מר נתניהו, הוא שככה ההיסטוריה תזכור אותך. זה מה שיזכרו ממך, שלא לקחת אחריות, שלא הודית באשמתך, שלא ידעת אפילו לבקש סליחה ולעזוב בזמן. זה כל מה שיישאר ממך בתולדות האומה הזו. הבשורות הטובות הן שעם ממשלה אחרת כן ננצח. עם ממשלת מרכז שפויה, עם צבא ההגנה לישראל, עם הלוחמים המופלאים שלנו, עם היכולת לרתום את העולם כדי שהוא יתייצב מאחורינו, כן ננצח. כן ננצח אם נגדיר מה המטרה שלנו, מה צריך להיות בעזה ביום שאחרי,

למען השם, נחזיר הביתה את החטופים, איך נחזיר הביתה את המפונים, איך נקדם נורמליזציה עם הסעודים והיפרדות מהפלסטינים. לא רק מדינה יהודית הרצל רצה, אלא גם חברת מופת ליברלית, הוגנת ושוויונית. הוא רצה שתהיה פה ממשלה שתשמור על היהודים מפני גזענות ואלימות, לא ממשלה שתטפח גזענות של יהודים ואלימות של יהודים. אם הרצל היה קם היום ומסתכל על מדינת ישראל, מסתכל על המפעל הציוני,

אם הרצל היה קם היום ומסתכל על הממשלה הזו,

עד כאן ציון יום הרצל. אנחנו כעת נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא ציון זכרו של חברנו חבר הכנסת לשעבר רפאל (רפי) סויסה. בטרם נעשה כן, אני מבקש לשתף אתכם, חברות וחברי הכנסת, בדילמה שהונחה לפתחנו. על פי הנוהג ועל פי התקנון, אנחנו מציינים את זכרם של חברי כנסת שהלכו לעולמם. נמנענו מלעשות זאת מאז 7 באוקטובר. חשבנו שכאשר בכל בוקר אזרחי ישראל פותחים את הבוקר עם החרדה מפני המילים הותר לפרסום, המילים הנוראיות האלה, זה יהיה מנותק לעשות זאת, לכן השהינו את הנוהג ואת הסעיף הזה בתקנון. לצערנו הרב, החודשים חלפו, והצטבר מספרם של חברי הכנסת שהלכו לעולמם, ועדיין זה נראה מנותק-משהו לקיים זאת.

טיכסנו עצה, בכל זאת התקנון עדיין קיים. חשבנו, ואני מודה למזכיר הכנסת ולכל מי שלקחו חלק בהתייעצויות, שנבקש מהמשפחה שם של מי שנפל ב-7 באוקטובר, או נפל מאז 7 באוקטובר, ואנחנו נכבד בקימה גם את זכרו.

גם נקיים את התקנון וגם נתחבר לאירוע, וכך אנחנו נעשה. חבר הכנסת לשעבר רב-גונדר בדימוס רפאל רפי סויסה, יליד קזבלנקה שבמרוקו, עלה למדינת ישראל בגיל 15, והיה מהגרעין המייסד של מושב קוממיות. הוא התגייס לצה"ל, לחם ונפצע במבצע קדש. הוא כיהן כחבר מועצת מזכרת בתיה, ולאחר מכן גם כראש מועצת מזכרת בתיה. בשנת 1981 נבחר לכהן בכנסת העשירית מטעם סיעת המערך. פעילותו הציבורית התאפיינה בעשייה חברתית בכלל, ובפרט בדאגה לזכויותיהם ולשיקומם של מי שמעדו וריצו עונשי מאסר בבתי הסוהר. אנא שבו, בבקשה. בזכות פועלו, לראשונה הוקם גוף ממלכתי ייעודי בתחום הטיפול והשיקום של אסירים, על מנת לאפשר להם להיקלט מחדש בעולם התעסוקה ולהשתלב בחברה. לפני שאעביר את רשות הדיבור לחברי הכנסת מיכאלי וכהן, שיישאו דברים לזכרו, אצטט דברים שהוא אמר כאן במליאה לפני 41 שנים, ונכונים אז כהיום: חופש הביטוי הוא הדבר הראשון והחשוב שיכול לשמש דגל במדינה דמוקרטית,

אנו חיים במדינה דמוקרטית. בבניין הזה אנחנו יכולים להתווכח ואפילו לצעוק ולזעוק אם יש צורך, אבל השנאה צריכה להיות רחוקה מאיתנו. אני מודה לבנות ולבני משפחתו של רפי, שמכבדים אותנו כאן בנוכחותם, ועל כך שבחרו לאזכר במעמד זה את חלל צה"ל סרן אדיר (פורטו) פורטוגל, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, ממזכרת בתיה, שנפל ברצועת עזה בקרב על הגנת המולדת ב-19 בנובמבר 2023 והוא רק בן 23. יהי זכרם ברוך. נכבד את זכרם בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרם של המנוחים).

אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי לשאת את דבריה. ברוכים הבאים לכנסת, ברוכות הבאות לכנסת.

מרגש מאוד שאתם נמצאות ונמצאים איתנו, משפחת סויסה המורחבת, ותודה לכם. תולדות חייו של רפאל סויסה מייצגים את הצדדים היפים ביותר של הציונות ושל מדינת ישראל, של תהליך הבנייה שלה, של תהליך ההתכה שלה לכדי הישות המופלאה שהיא, שאני מאוד מקווה שתצליח להמשיך להיות. חבר הכנסת סויסה נולד בקזבלנקה ועלה לישראל בגיל 15. בישראל הוא למד בפנימיית שדה תמר, ואחר כך נמנה עם גרעין להקמת קיבוץ קוממיות בדרום. הוא עשה ממש את כל הדרך, את כל הדרך הזו של היות מי שעובר את תהליך הקליטה, אחר כך בונה ואחר כך נלחם. הוא נפצע במבצע קדש, ובאותה שנה כבר הסיק את המסקנות שהכול פוליטי, כמו שאנחנו יודעות ויודעים, והצטרף למפא"י, היה חבר לשכת העבודה, וכן גם יושב-ראש מחוז יהודה במפלגה. הוא היה איש עבודה, וניהל את לשכת התעסוקה ביבנה ואחר כך את חברת עמידר. אחר כך היה חבר מועצת מזכרת בתיה, ונבחר לראשות המועצה. הוא היה חבר הכנסת בכנסת שבה לליכוד היו 48 מנדטים, ולמפלגת העבודה,

היו 47 מנדטים, אדוני היושב-ראש. צריך להגיד שבימים ההם הפערים בין שני הצדדים היו הרבה יותר על עמדות והרבה פחות על זהויות, הרבה פחות על איפה נולדת, באיזה צבע אתה, אילו בגדים אתה לובש ואיזה זקן יש או אין לךָ או לךְ פחות בעניין של זקן והרבה יותר באמת דיון וויכוח על בניין המדינה והארץ הזאת. אחד הדברים היפים ביותר על חבר הכנסת סויסה, זכרו לברכה, הוא העובדה שאדם שהיה נציב שירות בתי הסוהר הופך להיות ממייסדי האגודה לשיקום האסיר. ההבנה העמוקה שכל אחד וכל אחת יכולות ויכולים להפוך להיות אזרח מועיל או אזרחית מועילה בחברה, ושזאת באמת שאלה של הכלים שאנחנו כחברה, כמדינה, כממשלה וככנסת נותנים לכל אחד ואחת, היא מה שבונה לנו חברה ומדינה. לא אותות קלון על מישהו שבגלל שחייו הובילו אותו או אותה לדרך שהפכה אותם להיות גם פושעים, גם מזיקים, גם פוגעים, לא זה מה שצריך להכריע לא את גורלם האישי וודאי לא את גורל החברה והמדינה שלנו, אלא ההבנה שלא משנה כמה רע המצב, יש דרך לשקם. ברשותכם, אני רוצה לסיים בקריאה הזאת לכולנו: מהמקום המאוד-נמוך וקשה שאנחנו נמצאות ונמצאים בו היום יש דרך לשקם. כמו שאמרת, אדוני היושב-ראש, אפשר וצריך לוותר על השנאה, ולהבין שיש דברים שאי-אפשר לוותר עליהם. אי-אפשר לוותר על החזרת החטופות והחטופים שלנו, כאבן יסוד להתחלת השיקום של החברה הישראלית ושל מדינת ישראל, ולהיות ראויות וראויים לאלה שהם אבות ואימהות האומה הזאת ושמהם אנחנו נפרדות ונפרדים כאן היום. יהי זכרו של רפאל סויסה ברוך. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מאיר כהן. גם הוא יישא דברים לזכרו של חבר הכנסת לשעבר רפי סויסה,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, משפחה יקרה, שלום לכם.

אנחנו שמחים שאתם כאן. כשביקשו ממני לשאת דברים לזכרו של רפי סויסה, הסכמתי, ואני מוצא חובה מכובדת להעלות דברים לזכרו של רפי. אני חייב לציין שמה שבלט אצלו, ואני הכרתי אותו גם כראש עיריית דימונה, גם כבחור צעיר שמתחיל להבין בפוליטיקה, הדבר שבלט אצל האיש הזה, ואני חושב שהוא בולט אצל המשפחה: רפי היה איש של אנשים. היה איש פשוט, איש של אנשים, עם לב טוב, עם לב גדול ועם נתינה חסרת גבולות לסובבים אותו, ועל כן אהבו את האיש הזה. הוא לא היה פוליטיקאי שמתחפר לו למעלה בכל מיני מקומות, אלא תמיד נמצא בשטח. רפי היה אחד מנבחרי הציבור שבאו לעבוד ועשו עבודה בשקט, בענווה, בלי לרוץ אחרי קרדיט ומחמאות. אין קיצורי דרך, יש עבודה קשה שהלב והנשמה מושקעים בה, ומעל הכול, פשטות כובשת לב. בפעמים שפגשתי אותו, פשטות כובשת לב. הוא דיבר בגובה העיניים, והיה פשוט תענוג לדבר איתו. הוא נבחר פעמיים לראשות המועצה. בזמן כהונתו בפעם הראשונה הוא פיתח מאוד את מזכרת בתיה, והפך אותה ממקום מוזנח למקום פורה. היו אחריו הרבה מאוד ראשי ערים, ראשי מועצה במזכרת בתיה, אבל אני חושב שהראשון באותה רשימה עם עוד ראשי ערים צעירים בדרום, הראשון שהתווה את השינוי במזכרת בתיה היה רפי סויסה, זיכרונו לברכה. הוא מינף את התעשייה,

תכנים תרבותיים לתוך העיר הזאת, ובעיקר, הוא שם דגש על התכנים החינוכיים ופיתוח מערכת החינוך. רפי נולד בקזבלנקה ב-1935. ב-1950 הוא עלה למדינת ישראל. הוא למד ב"אם הבנים" בקזבלנקה, ול"אם הבנים" הגיעו, אני חושב שאתה יודע, כי פעם סיפרת לי שגם מהמשפחה שלך, ב"אם הבנים" למדו ילדים שהלכו למסלולים של רבנות וחקר. זה היה מקום מאוד מאוד בעל מעמד חינוכי בקזבלנקה. הוא הגיע לארץ והצטרף לגרעין. אני חייב להגיד שהרבה מאוד אנשים שעלו בשנות החמישים מצפון אפריקה, וגם בשנות השישים, הייתה בהם איזה כמיהה לחפש הגשמה עצמית, והוא הצטרף לגרעין להקים את קיבוץ קוממיות, היה בצבא ב-1956 ונפצע. הוא הצטרף למפלגת העבודה. זה כמעט כל מה שהיה אז, מפלגת העבודה. הוא הצטרף למפלגת העבודה. מי שהיה בגרעין וניסה להקים קיבוץ, המסלול היה מאוד ברור, והוא שימש יושב-ראש מחוז יהודה במפלגת העבודה. בתחילת שנות השישים הוא ניהל ביבנה הקטנה את לשכת התעסוקה ואחרי זה את עמידר. הבוקר התקשרתי למאיר שטרית ואמרתי לו: מאיר, כילד ביבנה, מה אתה זוכר מרפי? אז הוא ציין בפניי שני דברים: האחד, זאת הייתה שנה, אנחנו גדלנו במקומות כאלה, זו הייתה שנה שבה המדינה בנתה עשרות אלפי בתים לשיכון סוציאלי ציבורי. שערו בנפשכם שהיום המדינה הייתה חוזרת על זה. ונתנו לאנשים, עמידר. עמידר וכל מיני גופים משכנים. רפי ניהל את זה, ומאיר שטרית אמר לי שמאוד מאוד אהבו את רפי, כי בתפקיד המורכב הזה, כשעולים באים ורוצים דירות, הוא ידע להקשיב לכל אחד, ותמיד יצאו ממנו עם הבטחות שקוימו. לימים היה אצלנו איזה סלנג: "מילה של עמידר". מה זה "מילה של עמידר"? שאומרים לך, פחות. תשכח. אבל אמר מאיר: זה לא היה רפי סויסה. רפי סויסה פתר את הבעיות לכל אחד ואחד. על כן אני באמת חושב שמגיע לזכרו המון המון כבוד. מגיע המון כבוד לאיש הזה. אמרתי, הוא היה חבר במועצה במזכרת בתיה ונבחר לראשות המועצה. ב-1981 הוא נבחר לכנסת העשירית מטעם המערך, וב-1982, אז היה מותר, הוא נבחר עוד פעם להיות ראש עיריית מזכרת בתיה. לכנסת השתים-עשרה הוא התמודד בראש רשימה שנקראה, איך לא, "התנועה למען חברה צודקת". עכשיו, תגידו לי, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, מי מכם היה מוכן היום לרוץ בראש רשימה כזאת, "הרשימה למען חברה צודקת"? אנחנו קצת שכחנו מה זה חברה צודקת,

למרות עברו המפואר כראש המועצה וחבר כנסת, התפקיד הכי משמעותי בעיניי היה להיות נציב השב"ס. הוא מונה על ידי השר בר לב, וכל כך הרבה אנשים תמהו ואמרו: מה? אחיו, שמעון סביר, היה קצין בראש מחלק פשעים חמורים, היה קצין מוערך. סעדה, אתה שמעת את השם הזה. אני מכיר אותם כמשפחה, מזכרת בתיה. שמעון סביר היה קצין משטרה, אבל הרבה פקחו עיניים ואמרו: מה, השר בר לב ממנה את רפי סויסה? אבל הטוב בדבר היה שהוא באמת מינה את האיש הנכון. באחד מהראיונות שלו הוא מספר: כשאני מרגיש צודק,

ופעם הוא אומר: סטרתי לאסיר. אומרים לו: למה? אז הוא אומר: השקעתי בו כל כך הרבה, רצנו בשבילו, ויום אחד, אחרי ששיקמתי אותו וליוויתי אותו אישית, הוא לא הגיע לעבודה. הלכתי וגערתי בו ואמרתי לו: מה אתה עושה לעצמך? והוא מספר: הרגשתי שאני מדבר אל הבן שלי, שאני מדבר אל האח שלי, שאני מדבר אל בן משפחה שלי. זה אולי הדבר המיוחד באיש הזה. באמת ובתמים הבחור הפשוט הזה, שהסתדר עם אנשים פשוטים, דיבר לכולם בגובה העיניים. אני חייב להגיד שכולנו זקוקים להסתכל אחורה, להיזכר באנשים האלה, וחס ושלום, לא גבהות לב, אלא לדבר עם אנשים פשוטים בגובה העיניים. זה היה רפי סויסה, אדם פשוט, אוהב את האמת שבאנשים ואוהב את הפשטות בהם. כאיש פריפריה אני גאה שמגלי העלייה האלה של שנות החמישים, שנות השישים, צמחו מנהיגים כמו רפי סויסה. אז למשפחה, בשם כל הכנסת, בשם החברים שיושבים פה, יהי זכרו ברוך. תודה רבה לכם. אמן ואמן. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן ולחברת הכנסת מרב מיכאלי על דבריהם החשובים והמכבדים. תודה לכם, בנות ובני משפחת סויסה, על שכיבדתם אותנו בנוכחותכם. יהי זכרו של רפי ברוך, ותנוחמו משמיים.

חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעות חוק בדיון המוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון, סוגי הדיור), התשפ"ד 2023, של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן לשאת את דבריה ולנמק את הצעתה.

מאיר כהן, רפי סויסה אולי לא דרש קרדיט, וגם היועצת המשפטית של הכנסת וגם מזכיר הכנסת לא דורשים קרדיט, אבל חובה עליי לתת להם אותו. הם עבדו קשה במהלך השבועות האחרונים וניסחו גם את מה שאתם מחזיקים, דפי המידע שמונחים אצלכם, ומתמצתים בעצם גם את תקנון הכנסת וגם את החלטות ועדת האתיקה, עבודה יסודית, עבודה מקיפה. גם לנגד עיניכם יש את כל המסמכים בתוך המחשב. המסך שלפניכם מכיל את כל המסמכים, מה שפעם היה ניירות. אנחנו גם נמצא את הדרך לוותר על הניירות, להפוך את הכנסת ל-Paperless Environment. גם התצוגה של ההצבעות, שוודאי נוכחתם לדעת שהיא השתנתה, הרבה יותר ידידותית למשתמש. תודה לכם, מזכיר הכנסת והיועצת המשפטית, שראיתיה קודם, היא לא נמצאת כאן עכשיו. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, הבמה שלך. עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה רבה, אדוני היושב-ראש. אני נרגשת מאוד מאוד להציג את הצעת החוק שלי בדבר תכנון הבנייה בישראל לגבי אנשים אשר סובלים מרגישויות נפשיות, מהפרעות נפשיות או ממצבים פוסט-טראומטיים. בישראל היום, תודה לאל, כל אדם שנמצא בהוסטל או בדיור מוגן או בדיור לווייני יכול להיכנס לתוך בית בתוך הקהילה, החוק מגן עליו ומאפשר לו לעשות זאת. אלא שהבתים המאזנים, אותם בתים חדשניים, חשובים מאין כמוהם, אותם בתים שנותנים מענה לאנשים שעברו חוויות של פוסט-טראומה, שעברו חוויות של כל מיני צורות של דחק רגשי, שהתפתחה אצלם הפרעת אישיות גבולית, כל מיני אנשים שלא ממש מתאימים לאשפוז פסיכיאטרי וכן מתאימים לבתים מאזנים שמספקים להם שיקום וטיפול סביב השעון, לאנשים האלה אין שום דרך לקבל הגנה מהחוק אם בשכונה מסוימת או בקהילה מסוימת לא מעוניינים לראות אותם בשכונה. אז החוק הזה הוא חוק מרגש, מכיוון שהוא מכיר בעובדה שישראל, בטח אחרי 7 באוקטובר, היא מדינה שצריכה לחבק ולא להדיר אנשים שמתמודדים עם טראומה מורכבת. אנחנו יודעים בוודאות עצובה מאין כמוה שלכשתסתיים המלחמה הזאת, יהיו רבבות של חיילים וחיילות שיזדקקו לכל סעד נפשי אפשרי כדי שהם לא יגררו טראומה מורכבת כל חייהם. החוק הזה יאפשר להם לשבת בתוך קהילות ושכונות בבתים מאזנים ולקבל את התמיכה הנפשית שהם זקוקים לה. בעצם החוק הזה בא וקובע שבתים מאזנים של מתמודדי נפש יוכלו להיות בקהילה, ולמגר מקרים כמו המקרה האחרון שהיה בעיר בישראל שבה היה אמור להיפתח בית מאזן באחת השכונות, והשכנים התנגדו לפתיחת הבית המאזן הזה, בגלל שהם טענו שהם לא רוצים שיסתובבו להם חולי נפש בתוך השכונה. כמדינה שהיא מדינת חמלה, כמדינה יהודית, כמדינה שמביאה את האור האנושי לעולם, אנחנו מחויבים לאנשים שהכנף שלהם נשברה בעקבות אירועים קשים בחייהם, בעיקר בעקבות אירועים פוסט-טראומטיים בצבא. אני נרגשת וגאה מאוד להציג את החוק הזה. אלא שעד כמה שהחוק הזה מרגש אותי, ועד כמה שהרגע הזה חגיגי עבורי, ועד כמה שאני יודעת שהצעת החוק הזו תעזור באופן מעשי לאלפי חיילים פוסט-טראומטיים, בטח אחרי המלחמה הזו, שיוכלו לקבל תמיכה בתוך הקהילה ואף אחד לא יוכל לומר עליהם, אם הם נכנסים לבית מאזן, אז הבית המאזן הזה לא יהיה בשכונה שלי, עד כמה שהחוק הזה אנושי, וחשוב וראוי מאוד להתמקד אך ורק בו, אני מוצאת את עצמי היום לא יכולה לשתוק אל מול מה שקורה באכיפה הבררנית הפושעת כרגע בימים אלה במדינת ישראל. לפני כמה חודשים, כשעוד כיהנתי כשרה, באחת מישיבות הממשלה הגיעה לממשלה היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה. זה כבר היה עמוק עמוק לתוך ההפגנות, עמוק לתוך האנרכיה, עמוק לתוך האנדרלמוסיה שפּשְׂתָה בישראל, ויועצת משפטית אין. פניתי אליה באותה ישיבת ממשלה ושאלתי אותה כמה וכמה פעמים: גברתי היועצת המשפטית לממשלה, אני מעוניינת לדעת, כמה כתבי אישום הגשת על המחאות האלה? כמה כתבי אישום הגשת? לא כלפי האנשים הטובים עם הדגלים, שהם אחים שלי מהשמאל שעמדו בהפגנות, לא פרעו חוק, הביעו את דעתם הדמוקרטית, אותם אני מכבדת, אין לי מילה רעה לומר עליהם, חס וחלילה, עשו את חובתם, אני מדברת על האנשים שביצעו פשע שנאה, כמו לדחוף שטרות של כסף לעבר חרדים. זהו פשע שנאה אוטו-אנטישמי. שאלתי אותה: גברתי היועצת המשפטית לממשלה, כמה כתבי אישום נתת לאנשים האלה?

גברתי היועצת המשפטית לממשלה, כמה כתבי אישום נתת לאנשים שהשליכו פחי זבל מתגלגלים על מכוניות של שרים, שהיכו שרים בדגל, שירקו על שרים? כמה כתבי אישום נתת על כמעט 3 מיליון שקלים השחתת רכוש ציבורי כשפתחו קומזיצים באיילון, שרפות בעורק הכי ראשי במדינת ישראל, שחסמו לתשעה מיליון אזרחים, שיבשו להם את החיים יום ולילה? כמה כתבי אישום, גברתי?

אפס כתבי אישום. היום אנחנו שומעים ששפי פז, האישה שהעזה לרסס גרפיטי אחרי שנים של עינוי דין, אותו גוף שגלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית שמגינה על פורעי סדר ופורעי חוק ומבצעי פשע שנאה, ואנשים שמאיימים לרצוח או אנשים שהלכה למעשה פוגעים פיזית בשרים, אותה יועצת משפטית, שלא מצאה לנכון להוציא כתב אישום אחד, אחד, כלפי האנשים האלה, הולכת ושמה את שפי פז, ממליצה לשים את שפי פז לחצי שנת מאסר כי היא ריססה גרפיטי. אותה יועצת משפטית לממשלה, אני מצטערת, פנינה, שפי פז מגינה על אזרחי דרום תל אביב. נקודה. היא מגינה על אנשים מהמיליה שלי. נקודה.

היא מגינה על ביטחון במקום שאין בו ביטחון.

את אוהבת אותה, את לא אוהבת אותה, זה לא רלוונטי. מה שהיא עושה, וחוץ מזה, זה לא מצדיק אכיפה בררנית. זה לא מצדיק אכיפה בררנית.

אותה אכיפה בררנית,

שגם האנשים מהעדה האתיופית סובלים ממנה, אל תצדדי בזה. אל תצדדי בזה. אני רוצה להמשיך, אל תפריעו לי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להמשיך. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה.

היום הבנו למה, חבר הכנסת שירי. חבר הכנסת נאור.

את לא חיה במדינה.

חבר הכנסת נאור.

היום השופטת בבלי, אני אמרתי לה.

היום השופטת בבלי, ששפטה את הפורעים שתכננו להצית רכבים, שנתפסו עם דלק, עם כפפות, עם רכבים, שתכננו להבעיר מכוניות באמצע העורקים הראשיים של ישראל, אמרה במילים האלה: אלה אנשים שלא אמורים לשבת במעצר. למה? למה יש אנשים שמתאימים למעצר ואנשים שלא מתאימים למעצר? ויותר מזה, אני רוצה בבקשה מהשופטת בבלי רשימה מי האנשים שמתאים להם ומי האנשים שלא מתאים להם, כי obviously, היא לא שופטת לפי המעשה, היא שופטת לפי הבן אדם.

אז תני לי רשימה, גברתי השופטת בבלי: זה צבע עור? זו שייכות פוליטית? זו ארץ מוצא? האם את שופטת לפי מי שאת מסכימה איתו, לפי מי שמוצא חן בעיניך? מה עושה השופטת בבלי? באה ואומרת בריש גלי, כמה חוסר מודעות בתוך האליטה הסגורה, בתוך הבועה המהדהדת, כמה חוסר נגישות לעם הזה, היא אשכרה יושבת ואומרת: הם לא מתאימים למאסר. לא בגלל שהם לא פשעו, לא בגלל שמה שהם עשו הוא לא נכון. האנשים האלה תכננו מעשה ונדליסטי חמור מהשורה הראשונה, אבל השופטת בבלי אומרת הם לא אמורים לשבת במעצר כי הם משלנו. דיאלנה.

גרפיטי, כן, אבל נפט ודלק,

את לא עושה, לא יעזור לכם יותר, יהיה פה שוויון.

לך לאליטות שלך.

אתם לקחתם את הפרקליטות. אליטה, את מדברת? אתם לקחתם את העליון. במשרד, חבר הכנסת נאור שירי. אתם לקחתם את האקדמיה. אתם לקחתם את התקשורת. חבר הכנסת נאור שירי. No more.

לא עוד. חבר הכנסת נאור שירי. אתה תגן על האליטות ואני אגן על העם.

שקרנית. חבר הכנסת נאור שירי. אני אילחם כדי שלא תהיה פה אכיפה בררנית.

חבר הכנסת נאור שירי, אתה בקריאה ראשונה. אתה בקריאה ראשונה. ואם אתה טוען שאין פה אכיפה בררנית, לא, אין זמן. מה אין זמן?

תשב חצי שנה בכלא על גרפיטי, טוב, תודה רבה. באותו יום שבו אנשים שתכננו, תודה רבה. להבעיר מכוניות יוצאים מבית המשפט בלי כלום, כי הם האנשים הנכונים, וזה מה שהשופטת אומרת. זה פשוט לא יכול להיות.

אנחנו נילחם עד הסוף. אנחנו נציל את המדינה הזו. אנחנו נביא שוויון. תודה רבה לחברת הכנסת. תצילו?

שתצילו.

להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. עשר דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת המציעה, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, הצעת החוק בנוסחה הנוכחי כוללת שני חלקים. החלק הראשון נוגע לתיקון לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, ומוסיף את המסגרת בית מאזן לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה כחלק מהסל שמשתקמים זכאים לו לפי חוק זה. החלק השני של הצעת החוק מוסיף את המסגרת בית מאזן לרשימת סוגי הדיור המפורטים בתוספת החמישית לחוק התכנון והבנייה, אשר מהווים מסגרת מגורים עצמאית או מוגנת בהתאם לסעיף 63א לחוק. לפי סעיף זה ייעוד למטרת מגורים בתוכנית מתאר או בתוכנית מפורטת כולל גם היתר למגורים במסגרות הקבועות בתוספת. זו גם הסיבה שאני משיב על הצעת החוק הזו, מכיוון שהיא נוגעת לענייני תכנון ובנייה. בימים אלו מבוצעת במינהל התכנון עבודת מטה מקצועית יחד עם משרד הבריאות ומשרד הרווחה לשם בחינת הצרכים השונים בהיבטים של מוסדות בריאות ורווחה ומתן מענה תכנוני לצרכים אלה. עבודה זו כוללת בחינה של התוספת החמישית ורשימת המוסדות המנויים בה.

אני רוצה להודות לחברת הכנסת המציעה על הצעת החוק החשובה הזו. אשר על כן, עמדת מינהל התכנון ועמדת משרד הפנים בוועדת השרים לחקיקה היא לתמוך בעמדה הזו ולאשר את ההצעה בקריאה הטרומית, ולהצמידה בהמשך להצעת החוק הממשלתית שתבוא ותתקן בצורה רחבה יותר את התוספת החמישית בהיבטים נוספים.

תקודם בהסכמת משרד האוצר, משרד הבריאות ומשרד הפנים. לגבי החלק הראשון בהצעה, הוחלט להפרידה מההצעה הכוללת ולהמתין להצעה ממשלתית בעניינה בהתאם לעמדת משרד הבריאות. בכפוף להתניות אלו, אני מציע לחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק החשובה הזו ולהעבירה בקריאה טרומית. בכפוף להסכמתה של חברת הכנסת המציעה על התנאים של ועדת השרים לחקיקה, אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לכבוד השר. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין מתנגדת לחוק. אימאן,

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, תחילה אני רוצה לפנות לשר הבריאות ולהודות לו על ההירתמות שלו בפתרון הבעיה של התינוק של משפחת אבו גאנם בג'ורג'יה. כולי תקווה שהוא יגיע מהר ארצה ויקבל את הטיפול הראוי לו, שר הבריאות מקשיב? כאזרח ישראלי. היא מדברת אליך. היא מודה לך, כבוד שר הבריאות. הוא לא שמע. כולי תקווה שאכן התינוק יקבל את הטיפול הראוי ויצא מהמצב שהוא נמצא בו ושרוי בו עכשיו. הדבר השני שאני רוצה לבקש משר הבריאות הוא בעקבות מה שראינו בתוצאות של מבחן הסיעוד האחרון, לגבי הנפילה של המחשבים בזמן הבחינה, וזה לא רק בבחינה בסיעוד, אלא זה קרה יותר מפעם אחת, גם במבחן הרפואה. כבוד השר, לא יכול להיות שבמדינה כמו מדינת ישראל, שמתגאה שהיא מדינת הייטק וטכנולוגיה, המחשבים נופלים באמצע בחינה כל כך חשובה יותר מפעם אחת למספר לא מבוטל של סטודנטים שניגשים למבחן. זה גורם מאוד שלילי, שמלחיץ את הסטודנטים, גוזל מהזמן שלהם ולא מאפשר להם להתפנות ולעשות את הבחינה ולבטא את היכולת והידע המקצועי שלהם. באותו הקשר של אותה בחינה בתחום הסיעוד,

חבר הכנסת אלון שוסטר, זה מפריע. חבר הכנסת אלון שוסטר, זה מפריע. מה שקרה בבחינה האחרונה, לגבי השיטה שהסטודנטים נבחנו בה.

אני חושבת שזו פעם ראשונה, והיה מן הראוי להכין את הסטודנטים בצורה מתאימה לשיטה. למרות שאחרי שדיברתי עם אנשים שמבינים טוב מאוד בשיטה, הגעתי למסקנה, ולא רק אני שהשיטה היא לא שוויונית, והיא פוגעת בצורה משמעותית בעקרון השוויון, שצריך שכל המבחנים יהיו באותו מקום ולקבל ציונים בהתאם. לא יכול להיות שהשיטה תדבר על הערכה, ובסופו של דבר היא תיתן ציונים שאי-אפשר להבין, איך ציון של 59, שהוא רחוק בנקודה אחת מהציון של מעבר, קובעים בשיטה אדפטיבית, ולאחר מכן המחשב נסגר ולא מאפשר לאותם סטודנטים, לפני תום הזמן, בשעה ועשר דקות, באחד המקרים שאני מכירה טוב מאוד, להמשיך ולהגיע לעוד נקודה? אז מן הראוי, כבוד השר ואני בטוחה בראייה המקצועית שלך,

לבחון את השיטה הזאת שוב, ולעשות צדק עם אותם נבחנים, לפחות לבדוק את מה שקרה מבחינת הנפילה ולאפשר לאותם סטודנטים שלא עברו לגשת למבחן הקרוב הבא. המון תודות. תודה רבה. חברי הכנסת, לבקשת האופוזיציה, ההצבעה על החוק היא שמית. את רוצה להגיב, חברת הכנסת? לא. טוב, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון, סוגי הדיור), התשפ"ד 2023. בבקשה,

אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

שירי, בעד אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד יש ח"כים שהיו פה ולא הצביעו ולא קראו את שמם? נעשה סיבוב שני על כל השמות. רציתי לחסוך. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת אושר שקלים, אינו נוכח האם יש עוד חבר כנסת שנוכח ולא הצביע ומבקש להצביע? אין. בבקשה, תוצאות ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה: 38 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון, סוגי הדיור), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה טרומית ותעבור, ועדת הפנים. או לוועדת העבודה והרווחה. לא. תעבור לוועדת הכנסת שתחליט על הוועדה. אין או-או, רק את פנים רצו. עמדת הייעוץ המשפטי אמרה או ועדת הפנים או ועדה, אבל אנחנו קובעים ולא הייעוץ המשפטי. חברי הכנסת קובעים. ועדת הכנסת.

עמדת הייעוץ המשפטי: לוועדת הכנסת והיא שתקבע את הוועדה. ועדת הפנים. הינה, היא בוחרת ועדת הפנים. אבל הייעוץ המשפטי לא מחליט, אנחנו מחליטים. ועדת הפנים, שיהיה כל נושא,

ועדת הפנים. בכל הכבוד, אני שומע, אני שומע. כולם רוצים ועדת הפנים, אז בואו נקבע ועדת הפנים.

למה צריך לריב? לא, אבל מה זה, בדיוק. טוב, אני קובע שזה יעבור לוועדת הפנים, בסדר. רק תיקון: ועדת הפנים והגנת הסביבה. והגנת הסביבה, צודק. תודה על התיקון. אני מזמין את חבר הכנסת נאור שירי, הוא רוצה להגיב על הדברים שנאמרו בהקשר אליו. חמש דקות לרשותך. ואו, חמש. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אתה יכול לחזור על הדברים. חברת הכנסת דיסטל עברה מאוד מהר, בין לדבר על כמה התרגשת מהצעת החוק שלך, החשובה באמת, ולכן כולנו הצבענו בעד, באפס מתנגדים.

רק מה שמאוד אהבתי, את מוכנה להקשיב? לא, את יכולה לצעוק.

מה שמאוד אהבתי הוא המעבר שלך בין המהות לבין התרעלה, ועכשיו אני נורא שמח, זה הוגן?

הצבענו בעד הצעת החוק שלך.

לא מדברת על החוק. החלק השני שלך גרם לי להבין למה התפטרת מהתפקיד שלך, כי במקום ה-Minister of Explanation שהיית, הפכת להיות ה-Minister of Entertainment,

לא משנה, הכול בסדר, כי היא דיברה על דרום תל אביב, ויש להם זמן לטפל בדרום תל אביב, והיה נורא נורא חשוב לך להדגיש את קשיי היום-יום בדרום תל אביב, וכמה שפי פז המדהימה, לוחמת זכויות הצדק,

אבל איפה את היית בשביל דרום תל אביב? וכמה נחמד היה לשמוע אתכם אומרים: יש לנו עוד זמן לטפל בדרום תל אביב, כי ב-2017 אמר ראש הממשלה, שעוד היה ראש ממשלה, וכיהן כתשע שנים, אני מצטט לך, חבל שהיא עזבה: אנחנו פה במשימה להחזיר את דרום תל אביב לאזרחי ישראל. יש לנו מדיניות נורא ברורה, אנחנו עוסקים במסתננים בלתי חוקיים, ואסור שמדינת ישראל תקבל אותם. האם אתם זוכרים, חבריי חברי הכנסת, את הסיבוב שלו ברחבי דרום תל אביב ואת התמונה המאוד-מפורסמת של מישהי שמנשקת לו את היד? איזה כיף. מ-2017, כשהוא כבר היה תשע שנים ראש ממשלה, הוא דאג, והממשלה הזאת לא דואגת בכלום ושום דבר לדרום תל אביב. ועוד לא מתביישת חברת הכנסת ex-Minister of Explanation ללא דיו במדפסות שלה, ששנה שלמה כשלה כישלון טוטלי בתפקיד שלה, ועוד הייתה לה האחריות המינימלית, היום זה הישג מאוד גדול בממשלה, לקחת את האחריות ולהגיד: ואללה, איני יכולה עוד, כי פשוט הייתי גרועה בתפקידי, איך אפילו את הבושה הזאת אין לה?

ואז היא עוברת ומצטטת מהפסיקה של השופטת, שבאה ואומרת: האזרחים שנעצרו לא היו צריכים להיעצר, מעוותת את מה שכתוב,

דווקא בגלל שהם מאחים לנשק אסור היה לעצור אותם,

אבל מה שהכי מצחיק אותי בשרה הזו או חברת הכנסת הזו הוא הדאגה שלה לשוויון: אנחנו נביא את השוויון, היא אמרה את זה, אנחנו נציל את המדינה.

ממשלת הליכוד תציל את המדינה. איך היא לא מתביישת? צריך פה מחבר ומתאם דחוף למציאות לכל האגף הזה של הבית. אתם לא במדינה הזו. אתם תצילו את המדינה? איזו עוד חלקה יש לכם להחריב פה? במשך 30 שנה שאתם שולטים, מה עוד נותר לכם להחריב? את הכלכלה חיסלתם, את החברה הישראלית פירקתם, את הביטחון, איזה ביטחון? איזה שוויון? איפה אתם והשוויון? מעולם לא היו רחוקים המחשבה שלכם והניתוק שלכם מהמציאות לגבי מה שקורה פה לאזרחים. זה לא ברמה של מצחיק. היושבים בקהל, זה מדאיג. כל מה שאתם חושבים פה, זה פשוט צריך להדאיג אותנו. זה מדאיג אותי שאתם בניתוק כזה. אתם אשכרה חושבים שאתם מצילים מישהו? שאתם תביאו שוויון בחברה הישראלית? אתכם מעניינת אכיפה בררנית? איפה הייתם כשעוצרים מפגינים שמחזיקים שלט?

ביום שבת בבוקר מגיעה משטרה, נכנסת בשבת בבוקר לבן אדם שתלה פלייר מול הבית של וסרלאוף, בשבת בבוקר הגיע צוות ולקח אותו לחקירה. איפה הייתם כשמפגינה שהחזיקה שלט בקיסריה נגררה מעל מחסומים והשתינה על עצמה ולא נתנו לה ללכת לשירותים? צבוע. מה צבוע? את רצינית?

באמת, אני רוצה לסיים משפט אחרון. צגה,

ושהשם יציל את מדינת ישראל מהשלטון שלכם. אלוהים ישמור אותנו. תודה רבה. תודה רבה. טוב, מעניין לעניין באותו עניין, חברי הכנסת, חברי הכנסת, על מה את מדברת? איפה הייתם? אתם אפילו לא יודעים מתי זה היה.

אתם מנותקים. חברת הכנסת צגה מלקו, בבקשה.

לא יהיה מה להציל. אתם תביאו שוויון? כשאנחנו הפגנו, איפה היית? חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא, הצעת חוק הפסקת, חבר הכנסת נאור, די, הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין המחאה, זה היה ב-16 ביולי 2020. אתם הייתם בשלטון. חבר הכנסת סימון, אתה מפריע לי. אתם הייתם בשלטון. חבר הכנסת סימון, חבר הכנסת סימון.

חבר הכנסת סימון, אתה בקריאה ראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין המחאה כנגד אלימות משטרתית כלפי יוצאי אתיופיה, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה סולומון. אני מזמין את חבר הכנסת משה סולומון להציג את הצעת החוק. עד עשר דקות לרשותך, בבקשה. אמרתי, מעניין לעניין באותו עניין. נכון. אבל העניין הזה הוא בקונסנזוס.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני שאדבר על הצעת החוק, אני חייב לפתוח בנושא אחר: היימנוט קסאו, ילדה בת עשר, עשר, כבר לא בת תשע כפי שהייתה בהתחלה, כשהיא נעלמה מאוויר העולם, אנחנו לא יכולים לעבור לסדר-היום. מדינה שלמה עוסקת בחטופים בעזה, גורמי ממשלה, צבא, תקשורת, וכאן, בשטח המדינה, נעלמה ילדה, ואין קצה חוט. אני חוזר וקורא לשר הביטחון לרתום את היכולות של צה"ל ולסייע בחיפושים. זה נושא אקוטי,

כל יום שעובר מסכן את שלומה. ולהצעת החוק. אני עומד כאן לפניכם ומייצג את ציבור בוחריי. אבל החוק הזה לא נועד רק לציבור של הקהילה האתיופית, הוא נועד לחברה הישראלית כולה, החברה הישראלית, שעוד לא אימצה לקרבה את הקהילה האתיופית בצורה מספקת. אני עומד כאן בכל שבוע בנאומים בני דקה ומספר את סיפור הנופלים בני הקהילה במלחמת חרבות ברזל,

5% נופלים מבני הקהילה, יותר מפי שניים מחלקם היחסי באוכלוסייה כולה. אז בשביל להילחם אנחנו חלק, בשביל לתרום למדינה אנחנו חלק, בשביל חלקות בבתי העלמין הצבאיים אנחנו חלק, אבל ביחס של המשטרה ומערכת המשפט אנחנו לא חלק? אזרח עם רישום פלילי הוא אזרח תקוע, תקוע במציאת עבודה, תקוע בהשתלבות בחברה.

על עבירות קשות? על פגיעה בחפים מפשע? רק על הרצון שלו להביע מחאה על היחס של המדינה לקהילה האתיופית. ואיך מרגיש בן הקהילה שעומד לו רישום פלילי כזה? עוד חשדנות, עוד התגוננות, עוד מחשבות על זה שהוא חשוד טבעי. לכן הגשתי את הצעת החוק הזו. אני חייב לברך ורוצה לברך את שר משפטים הנוכחי, שנמצא כאן איתנו, שנרתם לנושא ותומך בהצעת החוק ובעוד הרבה דברים ביחס לקהילה האתיופית, את השר לביטחון לאומי הנוכחי, שנרתם לנושא, ורק אתמול מינה למפקד מרחב לכיש את סנ"צ מבורך אברהם, בן הקהילה, שזה חשוב להשבת האמון.

המפכ"ל ממנה אותו, ניצב ממנה אותו, לא השר ממנה אותו.

כאילו אין, במשטרה יותר. המפכ"ל מינה, ואתמול השר אישר את המינוי. נכון, המפכ"ל מינה. זה אוטומטית, המפכ"ל הוא מפקד המשטרה. שעד עכשיו זה לא קרה.

זה הנוהל. הקרדיט למפכ"ל. אפשר גם לפרגן לשר על משהו. על זה אפשר לפרגן.

חבר הכנסת רון כץ, אתה צודק. אנחנו בירכנו את המפכ"ל לפני חודשיים, כשהוא נתן את המינוי, ואתמול השר נתן את החתימה שלו לנושא.

תראה, עד שיש מישהו בן העדה, זה רע. אנחנו צריכים שזה יזרום, בדיוק, גם במרחב הציבורי.

וגם את נשיא המדינה יצחק הרצוג, שנפגשתי עימו, ונרתם אף הוא לנושא, בכל מה שקשור למחיקת רישום פלילי ככל האפשר. אבל עכשיו התור שלנו, כנסת ישראל, לסייע ולקדם את בני הקהילה, לעזור בשילוב שלהם בצורה מיטבית בכל מקום בישראל. ומכאן אני קורא לציבור הישראלי, ציבור שהתגלה ומתגלה בכל יום בעוצמות וביכולות כבירות, בערבות הדדית, בעזרה, בקבלת האחר, אנשי התנחלות שקפצו ב-7 באוקטובר לאחיהם בעוטף, אנשי שמאל שהגיעו עם תרומות ללוחמים ביהודה ושומרון, משפחות שתרמו משלהן לאחיהם מהצפון מהדרום, ועכשיו אני פונה לציבור: אמצו את אחיכם בני הקהילה. קבלו אותם כשווים בין שווים בכל המרחב הציבורי. ומכם, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש את תמיכתכם בחוק גם כאן בקריאה טרומית, ובעזרת השם בהמשך בהכנות ובקריאות הבאות, כדי שהחוק הזה ייכנס לספר החוקים, יתקן עוול ארוך שנים, ויאפשר לצעירים יוצאי אתיופיה שיש להם תיק פלילי להמשיך בחייהם ולהשתלב ולתרום לחברה הישראלית כשווים בין שווים.

תודה רבה, חבר הכנסת משה סולומון. אני מזמין את כבוד שר המשפטים יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. חבר הכנסת סולומון, בדיון שקיימנו בוועדת החוקה, חבל שלא ציינת את מספר התיקים הרב שנפתח לבני הנוער האתיופים. כששמענו את המספרים האלה היינו בהלם. נכון, וזו הסיבה שהחוק הזה הוא חשוב. יש המון תיקים שנפתחים,

אני הובלתי את הדיון. אני אמשיך לעזור. בכבוד,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת סולומון היא המשך ובאותה רוח של הצעת החוק של חברתי, חברת הכנסת צגה מלקו, שעברה כאן, ונמצאת בדיונים בוועדת החוקה בהכנה לקריאה ראשונה, וגם תצורף אליה, כדי שאפשר יהיה לעשות תיקון של העוול הגדול והמקומם הזה שנעשה לרבים רבים מבין יוצאי אתיופיה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שכל הצעות החוק האלה חוסות תחת כותרת מאוד ברורה: הצעת חוק לתיקון של העוול הנורא של אכיפה בררנית,

זו מציאות שאי-אפשר להשלים עימה, מציאות קשה מאוד. היא מכה בנו כמעט כל יום. רק היום שמענו דברים מזעזעים, מקוממים, שעוד ייבדקו, ואני חושב שהם מחייבים התייחסות של גורמי אכיפת החוק. המציאות שכולנו מכירים, על מה כבודו מדבר? על אמירות על כך שיש כאלה שלא מתאימים להיות במעצר ודברים מהסוג הזה. ככל שהדברים האלה נאמרו באמת, אני חושב שהם בוודאי דברים מקוממים. אבל אני חושב שמה שחשוב הוא פחות הדברים, השופטת שרון לארי-בבלי אמרה שאחים לנשק לא צריכים להיות במעצר.

אבל אני חייב לומר שמה שחשוב הוא פחות מה שנאמר, מה שחשוב הוא בעיקר מה שקורה. ומה שקורה הוא נתונים מדהימים, בלתי נסבלים, של עוול עצום. אתם יודעים, הדבר הכי מדהים הוא שההפגנות של יוצאי אתיופיה היו ברובן באותו מקום בקפלן,

מתחת לעזריאלי. מה שמותר, אותה זירה, אותו דבר. כאן, מספרים עצומים, עשרות, של כתבי אישום, ושם, כלום. ואני לא מדבר על מה שהיה בהתנתקות, זה דברים שקרו עכשיו. על זה אי-אפשר אפילו להסביר שזאת מדיניות אכיפה שונה, והשנים עברו, וכל מיני תירוצים עלובים שאי-אפשר לקבל אותם. ולכן, אני חושב שהמהלך הזה לתקן את העוול הזה, ואני חייב לומר, הוא לא העוול היחיד. בעיניי צריך לטפל, אני אמרתי את זה כאן כאשר העברנו את החוק של חברת הכנסת מלקו. אמרתי: צריך להרחיב וצריך לטפל בכל המקרים שבהם התברר שהייתה אכיפה בררנית. זה נכון לגבי הציבור החרדי, זה נכון במקרים לא מעטים גם ביחס לציבור הערבי. אני חושב שזה נכון לגבי כולם. אני בעד אכיפה חזקה, משמעותית, בטח בעולמות האלה של חסימת כבישים, כלפי כולם. אבל אם אין אכיפה כלפי כולם, לא יכול להיות שתהיה אכיפה כלפי חלק, מכיוון שזה הרס מוחלט של כל יסודות החברה ודבר שאי-אפשר לקבל אותו. זה גורם נזק לחברה.

הרי ברגע שאתה מגיש כתבי אישום, זה נופל על החברה בסוף.

כל העוול הזה,

זה הרבה יותר עמוק בעיניי, במובן הזה שהבסיס לכול הוא העובדה שכולם שווים בפני החוק. אם לא כולם שווים בפני החוק, אז אנה אנו באים ובאיזה מקום אנחנו נמצאים? ואני אומר לכנסת ישראל: אנחנו מחוקקים חוקים, אבל אם בסוף אנחנו מחוקקים חוקים שאמורים להיות שווים לכולם, ומי שאמון על אכיפתם נוהג בדרך של אכיפה בררנית. זה מצב שאי-אפשר להשלים איתו, ואני חושב שהחוק הזה הוא מאוד חשוב. אני רוצה לפנות מכאן לחבריי בוועדת החוקה, חוק ומשפט, ולבקש מכם: תקדמו את החוק הזה, תסיימו אותו. אני העברתי אותו בממשלה בקשיים אדירים, אתם מתארים לעצמכם שלא כולם אהבו את הצעת החוק הזו. אני חושב שצריך לסיים את החקיקה של החוק הזה ומייד, מייד. אני גם אפשרתי, זה בשלבי, אני גם אפשרתי להעביר הצעות, את ההצעה של חבר הכנסת סולומון ואת ההצעה, בשעתה, של חברת הכנסת תמנו, כדי שלא יהיו פה שאלות לא של קואליציה ואופוזיציה, לא של מאבק על,

אבל מי שהובילה את זה ראשונה,

אין בכלל ספק. זכות הראשונים היא, אבל אני אומר, אני אפשרתי את זה כדי שכל השאלות האלה יזוזו הצידה ואפשר יהיה לגמור את החקיקה הכל-כך חשובה הזאת,

כפי שציינת, אדוני היושב-ראש, הייתה יוזמה והובלה מהרגע הראשון על ידי חברת הכנסת צגה מלקו, בצורה הטובה ביותר והצודקת ביותר. ואני מבקש ומפציר בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת: סיימו את החוק, תכינו אותו לקריאה ראשונה, תעבירו אותו, ולאחר מכן, גם לקריאה השנייה והשלישית. אנחנו מוכרחים לתקן את העוול הנורא הזה. וכמובן שאני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, כאשר התמיכה היא כמובן בכפוף לכך שהיא תמוזג עם הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין המחאה כנגד אלימות משטרתית כלפי יוצאי אתיופיה, התשפ"ד 2023, ההצעה של חברת הכנסת מלקו, והצעה נוספת, כפי שהזכרתי קודם, של חברת הכנסת תמנו, ובכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמות עם משרד המשפטים והמשרד לביטחון לאומי. גם השר בן גביר וגם אני רתומים למאמץ הזה, כדי לסיים את העניין הזה. אנא מכם, זה בידיים שלכם. תעשו את המאמץ הזה, ועדת החוקה כאן, ותסיימו. מה כבוד השר, שווים בפני החוק, זה לא מה,

שרון לארי-בבלי. ראיתי פה. התייחסתי, חבר הכנסת רביבו. חברת הכנסת טלי גוטליב הזכירה את זה בקולה הנאור. היא לא רואה כמונו, עין בעין,

גם אני התייחסתי. אומנם אמרתי שוב, ברמז. לא, לא ברמז. אני אמרתי שמאחר שלא הספקתי לבדוק ולא ראיתי במו עיניי את הפרוטוקול, אז אני לא רוצה להתחייב על מה שעוד לא ראיתי בעיניי. אני סומך על טלי גוטליב. אבל אמרתי שגם בלי ההחלטה הזאת,

גם בלי החלטה הזאת, יש כאן אפליה בין ימין לשמאל במעצרים של ימנים ושמאלנים. אבל אני אומר שזה לא עניין נקודתי של איזו פסיקה בתיק מסוים. הבעיה פה היא בעיה עמוקה, עמוקה, עמוקה, רוחבית, של חוסר שוויון, של אכיפה בררנית זועקת לשמיים, מקוממת. ולכן,

בואו נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות, ולפחות בדיעבד נתקן את העניין הזה במקרה של יוצאי אתיופיה, ויפה שעה אחת קודם.

תודה רבה לכבוד השר. חבר הכנסת רון כץ מתנגד לחוק. שלוש דקות לרשותך. אני בטוח שאתה לא מתנגד, אבל אתה רוצה לדבר. לא מתנגד, אבל יש לי מה להגיד. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, אני רוצה לנסות ולהעלות על סדר-יומה של הכנסת את מעמדה העגום של ישראל בקהילה הבין-לאומית, שהולך ונשחק מיום ליום. אני לא יודע אם זה מעניין אתכם, חבריי לקואליציה המאוד-הומוגנית ושפויה שיש במדינת ישראל, אבל בכל רגע שאתם יושבים פה ועושים עוד שטות, יש עוד מדינה בעולם שאומרת: טוב, אנחנו לא רוצים יותר קשר עם מדינת ישראל.

וזאת מדינה, זה בגלל המפלגה שלך.

את יודעת למה זה קורה? יאיר

או בשמות המוזרים האלה שהוא ממציא לו,

החליט היום לעלות להר הבית.

הוציא דיבת הארץ רעה. למה הוא עולה להר הבית בתקופה הכי נפיצה שיש? לא להאמין. למה הוא עושה כל פעם, לא להאמין. את השטויות

אף אחד במדינת ישראל לא מצפה שתשבו פה ולא תהיה לכם שום עמדה. חייבת להיות לכם עמדה, כי שקט הוא רפש.

חבר הכנסת סולומון, חבר הכנסת, אתה רוצה להגיב על זה?

חברי הכנסת, נעבור להצבעה.

גם ההצבעה הזאת היא הצבעה שמית, לבקשת האופוזיציה. אז כבוד המזכיר, בכבוד.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן אלעזר שטרן, חבר הכנסת שטרן. (קורא בשמות חברי הכנסת) אלעזר שטרן, נמנע מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נמנעת

אינה נוכחת נעבור לסיבוב שני. הצבעה, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו משתתף בהצבעה בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, בעד האם יש עוד ח"כים שרוצים להצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) מיכאל מרדכי ביטון, בעד יישר כוח למשה סולומון ולפנינה, שהגישה את זה בעבר. למה אתה משמיט את צגה? צגה הראשונה. יש לה את זכות היוצרים. לא ראיתי אותך, צגה. אה, בסדר.

איימן עודה, נמנע תמה ההצבעה. אפשר את התוצאות? תודה

להלן תוצאות ההצבעה: 24 בעד, שלושה נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין המחאה כנגד אלימות משטרתית כלפי יוצאי אתיופיה, התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון, קבלן שירות בתחום הסיעוד), התשפ"ד 2024, של ידידי חבר הכנסת אליהו רביבו. בבקשה, אני מזמין את חבר הכנסת להציג את החוק. עשר דקות לרשותך.

אני מזדהה לא רק עם הח"כים. הנושא הוא נושא מאוד רגיש וכאוב. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חבריי חברי הכנסת, כיצד תגיבו אם אגלה לכם שיש מעל 300 מיליון שקלים שיכולים להיכנס לקופת המדינה כל שנה בלי שום מאמץ? אדרבה, בשנה שבה תקציב המדינה נמצא בחסר לנוכח האתגרים הביטחוניים שעומדים בפנינו, כיצד תגיבו אם אגלה לכם שמשרדי הממשלה יודעים על האפשרות הזאת ובכל זאת לא השיבו את הכספים ששולמו וממשיכים להיות משולמים לא הרבה זמן 16 שנים? 16 שנים שלפחות 300 מיליון שקל כל שנה משולמים שלא כדין ושלא לצורך, ועדיין אף אחד לא נוקף אצבע. אני מזועזע, ואני מודה שרוב הדמויות שחשפתי בפניהם את הנתונים שגיליתי במאמץ רב, הזדעזעו כמוני. אדוני היושב-ראש, לפני 16 שנה זכו חברות הסיעוד במכרז של הביטוח הלאומי. המכרז מגדיר את תחום הסיעוד הביתי, ולאמיתו של דבר הוא מהווה שיפור מסוים ממה שהיה לפניו. אבל לפחות דבר אחד חשוב אין בו: אין בו הפרדה בהעסקה בין עובדים ישראלים לעובדים זרים. כתוצאה מכך מעביר הביטוח הלאומי מעל 300 מיליון שקלים בשנה כל שנה, כאמור, שלא כדין לכיסי חברות הסיעוד, והן כמובן עושות הכול כדי שהמציאות הזאת תימשך. כמה עושים? ככל שיותיר לנו הזמן, אני אפרט. לדוגמה, הביטוח הלאומי מעביר לחברת הסיעוד כסף בגין הוצאות נסיעה לעובדים מהבית לעבודה, רק מה לעשות שעובד זר חייב לגור בבית המטופל? משכך, הסעיף הזה מתבטל, עדיין הסכום הזה משולם. לא שנטעה חלילה לחשוב שהחברה המעסיקה, שמקשרת בין המטופל למוסד לביטוח לאומי כנציג המדינה, מועבר הכסף לכיסו של העובד, זה נשאר אצל חברת הסיעוד. עוד דוגמה: הביטוח הלאומי משפה את חברת הסיעוד בעבור דמי ביטוח לאומי שמשולמים בעבור העובד, אך בפועל יש פער בין התעריפים שאמורים להעביר לעובד הזר לבין אלה שאמורים להיות מועברים לעובד הישראלי. כמובן, מיותר להבהיר, אבל נעשה את זה שוב, העודף עובר לחברות הסיעוד. נוסף לאלה, יש תשלומים על ימי מחלה שלא נלקחים, על הכשרות עובדים שלא מתקיימות, על העסקת מומחים שקשה לאתר. כל הסכומים האלה משולמים שקל לשקל במשך 16 שנים בלי שהחברות מוציאות על כך תשלום. אדוני היושב-ראש, באופן אישי חשפתי את הנתונים האלה במסגרת דיוני הוועדה לעובדים זרים שאני עומד בראשה. בתמימותי, תיארתי לעצמי שיקפצו על המציאה: 300 מיליון שקל בלי מאמץ,

בינתיים כולם מזועזעים, אבל הכסף ממשיך לזרום.

הצעת החוק שלפניכם מתכוונת להתמודד עם האתגר באופן יצירתי: להפריד בחקיקה בין חברת הסיעוד שמעסיקה ישראלים לבין חברת סיעוד שמעסיקה עובדים זרים. הצעת החוק הזאת מבקשת להסדיר את הנושא הזה אחת ולתמיד. הפרדה זו תיעשה בהטלת חובת רישוי על קבלן שירות סיעוד. חבריי חברי הכנסת, מטרות הצעת החוק הן, א. לעצור את העושק שמבצעות חברות הסיעוד בקופת המדינה,

להוריד את הנטל הביורוקרטי מהמטופלים הסיעודיים המעסיקים עובדים זרים, דבר הנובע מהרישיון שיינתן לחברות הסיעוד המעסיקות זרים,

לייעל את הרגולציה בתחום הסיעוד,

להעניק טיפול טוב יותר למטופלים על ידי התמקצעות החברות בסוג הטיפול ובסוג ההעסקה הרלוונטי, עם מתן אפשרות מעקב ובקרה אחר פעולת המטפלים. אם עובדי הקבלן אינם תושבי ישראל, כלומר עובדים זרים, אזי הרישוי יותנה בכך שזהו העיסוק היחיד של אותה חברה מעסיקה. מה מסובך? אני מבין כי להצעת חוק זו פוטנציאל גדול בשיפור השירות למטופל, וכדי שזה יקרה, באחריותי לתאם את העניין מול הנוגעים בדבר: משרד העבודה, רשות האוכלוסין, ביטוח לאומי ומשרד המשפטים. אני בטוח כי כולנו נעמוד יחד כאשר בראש מעיינינו טובת המטופלים הסיעודיים, בני משפחותיהם וקודש הכסף הציבורי, בוודאי כשבימים אלה הוא חסר. אני מבקש להודות לחברי היקר שר המשפטים יריב לוין על העזרה והתמיכה בהצעת החוק החשובה הזאת וגם לאנשי ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים על ההכוונה, למינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין ולשר העומד בראשם על היצירתיות, על הנחישות ועל האומץ הציבורי לגעת בנושאים שמזיזים את הגבינה לקבוצה קטנה ומצומצמת, אבל כוחנית מאוד, גם כמובן לאגף התקציבים, אשר לא רגיל שחברי כנסת מביאים אפשרויות למקורות תקציביים נוספים לקופת המדינה. אני מבקש, ומצפה מכל חבריי לבית לתמוך בהצעת החוק הזאת, לסייע למטופלים הסיעודיים ולשמור על קופת המדינה מפני מרוקניה המתוחכמים והאכזריים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת רביבו, יש עוד עוולה: כאשר עובד עוזב את המשפחה, הם לא יכולים לקבל עובד אחר על האשרה שיש להם עד שהעובד שעזב לא מוצא עבודה אצל משפחה אחרת. לפעמים זה חודש וחודשיים. אין צל של ספק שאתה נוגע באחת הנקודות הכואבות והרגישות שמחייבות הסדרה. לגישתי, כל נושא העסקת עובדים זרים חייב להיכנס תחת מטרייה רשותית אחת גדולה ומפוקחת. להקים רשות, דיברנו על זה בתחילת הקדנציה.

כך יהיה ניתן לבקר ולנטר את פעילות העובדים הזרים בכל הענפים, ובוודאי בענף הסיעוד הביתי. אני מזמין את שר הפנים משה ארבל להציג את עמדת הממשלה במקומו של מורו ורבו, השר יואב בן צור, שר העבודה. אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, כבוד השר, כן, אני תלמידו של הרב בן צור.

כאן, והתלמיד לא עלה על רבו. יש לי עוד הרבה מה ללמוד. אין ספק, התייחסות הממשלה להצעת חוק העסקת עובדים זרים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 2006: החוק קובע כי קבלן כוח אדם, מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם באמצעות עובדיו אצל זולתו, וקבלני שירות, דהיינו מי שעיסוקם במתן שירות באחד מתחומי העבודה הקבועים בחוק,

אבטחה וניקיון, חייבים ברישיון מאת שר העבודה, או מי שאליו הואצלו סמכויותיהם לצורך מתן שירותיהם. עוד קובע החוק כי קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם באמצעות עובדים שאינם ישראלים, חייב בהיתר מיוחד מאת שר הפנים. כיום מקבלים היתר כאמור תאגידי כוח אדם העוסקים בהשמה של עובדים זרים בענף הבנייה. הצעת החוק שלך, ידידי חבר הכנסת רביבו, מבקשת לתקן את סעיף 10א לחוק, העוסק ברישיון לקבלני שירות, ומציעה שהוא יחול גם על תחום הסיעוד, וככל שהקבלן מעסיק עובדים שאינם ישראלים, יחולו ההוראות שבסעיף העוסק במתן היתר מיוחד מאת שר הפנים, ובכלל זה התנאי כי הקבלן נותן את שירותיו על ידי עובדים שאינם ישראלים. עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית בלבד, וזאת בשים לב כי מטרת ההצעה כפי שהיא באה לידי ביטוי בדברי ההסבר שלה, היא לשפר את השירות הניתן למטופל הסיעודי ולייעל את הבקרה של המוסד לביטוח הלאומי על השירותים הניתנים בתחום הסיעוד תוך כדי הפרדת ההעסקה בין עובדים זרים לבין עובדים ישראלים. ואולם, לצד קידום הצעת החוק, שהיא ראויה וחשובה כשלעצמה, יש צורך בתיקוני נוסח, מכיוון שהניסוח הנוכחי מעלה כמה קשיים משפטיים שיש לתת עליהם את הדעת בטרם תתקדם הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית.

כפל רגולציה: כאמור אף בדברי ההסבר, חברות הסיעוד מפוקחות במסגרת מכרז של המוסד לביטוח לאומי למתן שירותי סיעוד, וכדי לפתור את השאלה מדוע יש צורך להוסיף על הבקרה גם את משרד העבודה וגם את רשות האוכלוסין וההגירה, באופן שיידרשו כל אחד מהם לתת רישיון או היתר באופן עצמאי, צריך להסדיר את הסוגיה הזו. שאלה זו מתעצמת בשים לב להליכים שמובילה הממשלה במסגרת חוק עקרונות ההסדרה, התשפ"ב 2021, והחלטת הממשלה העוסקות ברגולציה שמבקשת לבחון אסדרות מיטיבות, ובכלל זה למנוע הסדרים כפולים כלפי המפוקחים. ככל שתוטל מטלה נוספת על המנהלים, ובפרט על מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, יש לבחון גם את הצורך בהוספת משאבים בעקבות הצעת החוק על מנת לבצע את המטלה החדשה בצורה הטובה ביותר, וכדי הצעת החוק לא תיכשל אחר חקיקתה, לרבות תקני כוח אדם.

הניסוח הנוכחי אינו ברור דיו באופן חלוקת הסמכויות בין משרד העבודה לבין רשות האוכלוסין וההגירה, ויש צורך לבחון באופן מעמיק תיקוני נוסח שיבהירו את חלוקת הסמכויות.

יש צורך לבחון את השאלה המהותית העומדת כהנחה של הצעת החוק כפי שבאה לידי ביטוי בדברי ההסבר: האם יש בחלוקה שבין ישראלים לזרים כדי לתרום לשירות הניתן על ידי חברות הסיעוד? אשר על כן, אחר העברת הצעת החוק בקריאה הטרומית, משרד העבודה יהיה חלק מתיקוני הנוסח בהצעה, והמשך קידומה יהיה כפוף לתיאום והסכמה. בכפוף להסכמתו של חבר הכנסת המציע, אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית.

תודה רבה. נציגת המתנגדים, תכף, רגע. קודם כול, המתנגדת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני חושבת שהבעיה של העסקת עובדים זרים והתנאים של עובדים זרים היא בעיה מאוד חמורה, והיא הולכת ומתרחבת לנוכח הנסיבות החדשות. טוב שיש ועדה בכנסת שמטפלת בזה, וראוי באמת לנסות כמה שאפשר למצוא פתרונות. אבל האמת, אני רוצה להתייחס לעוד נושא, שהוא ההודעה שהייתה לפני כשעה בתקשורת, שהשר גלנט חתם על צו הרחבת ביטול חוק ההתנתקות, ואפילו הוסיף להתנחלויות שבזמנו פונו עוד התנחלויות שאפשר לחזור ולהתמקם בהן. מצד שני, משרדי הממשלה החליטו שבמקום האירוע שכל שנה מתקיים בהר מירון ושבוטל בגלל המצב הביטחוני, החליטו לקיים אותו דווקא בשכונת שייח' ג'ראח, בירושלים המזרחית, ובתוך שכונה פלסטינית מקיימים אירוע די גדול.

בכנסת מביאים הצעת חוק שמדברת על הרחבת מושג הנגב כדי שיכלול התנחלויות שמתקיימות בגדה מערבית בשטח שהוא תחת כיבוש ברצון, כדי לגזול עוד תקציבים להתנחלויות האלה. אבל כל המכלול הזה שדיברתי עליו, כל המאמצים של עוד סיפוח ועוד סיפוח בניגוד לחוק הבין-לאומי, אני חושבת שזה לא רק נעשה באופן אגרסיבי וטיפשי ביותר בתקופה הזו, ומקומם בזירה הבין-לאומית, אלא אני חושבת שהגיע הזמן גם לראות את הצעדים ולברך על הצעדים של המדינות שנמאס להן ממדיניות הכיבוש שמובילה הממשלה הזו וממדיניות הסיפוח. ודווקא היום בבוקר התבשרנו, בשעה טובה, בחדשות טובות: גם ספרד, גם אירלנד וגם נורבגיה הכירו במדינת פלסטין. צעד מבורך. אני מאוד מקווה שילכו בעקבותיהן גם בלגיה וסלובניה, וככה ירבו המדינות שיכירו, ואז מדינת ישראל תצטרך להתמודד עם העובדה שהממשלה הזו הכניסה אותה למצב שלא רק שהיא ממשיכה את הכיבוש ולא רק שהיא מספחת בניגוד לחוק הבין-לאומי, אלא שהיא תהפוך למדינה שכובשת מדינה אחרת.

אני מבקש לתקן: אין מדינה, לא ביהודה ושומרון ולא בעזה, וגם לפי החוק הבין-לאומי ישראל לא יכולה להיחשב ככובשת ישות שהיא לא מדינה.

אליהו רביבו, בבקשה. אתה לא חייב לתקן כלום.

לא תהיה. לא תהיה. זה לא מתפקיד היושב-ראש. אני מבקש לא להפריע. עאידה תומא סלימאן, לא להפריע, בבקשה.

לא תהיה, לא בדור הזה, לא בדור הבא, לא בעוד ארבעה דורות ולא בעוד שבעה דורות. לא תהיה מדינת פלסטין. לא יהיה. תעשי ככה עם הידיים כמה שאת רוצה, לא יהיה. תזכרי מה אני אומר לך.

נחכה ונראה.

הנכדים שלך יחיו, כולם יחיו במדינת ישראל. בלי פלסטין, בלי כלום. זה לא בידיים שלך. אדוני סגן יושב-ראש הכנסת חנוך מלביצקי, תודה.

למרות הרגשת הכוח, זה לא בידיים שלך. לא יהיה לכם אף

עאידה תומא סלימאן, קריאה ראשונה. אליהו, בואו נמשיך. כולם חירשים בצד שמאל. צד שמאל דפוק אצלנו.

חבר הכנסת אליהו רביבו, בבקשה.

לגופו של עניין, אחרונים במה? מי שנכנס אחרון, יוצא ראשון. אתה תצא. טיפה טיפה תדבקו בהיסטוריה ותפסיקו להמציא את ההיסטוריה מחדש. לא תהיה לכם מדינה פלסטינית אף פעם.

אז אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לפנות מכאן לחברי היקר, מכובדי, כבוד שר הפנים. אני מוחה על ההסכמה להעביר בתנאי את הצעת החוק שלי רק בקריאה טרומית. כידוע, אין אף חוק שנכנס לוועדה ויוצא ממנה כפי שהוא נכנס. ברור מאליו שהליכי החקיקה הם כאלה שאנחנו נעדן, נקשיב, נהיה קשובים לכלל השיקולים. אין צל של ספק שרצוננו, של כולנו ביחד, לוודא שהחוק לא יחטיא את מטרתו. בסך הכול, בעולם מתוקן החוק לא היה אמור להיחקק, אבל הוא בא לתקן עוולה, הוא בא לתקן לקונה כפולה: האחת, בכספים המטורפים שמדינת ישראל משלמת שלא כדין לחברות סיעוד, השנייה, לוודא שחברת סיעוד שמעסיקה עובדים זרים מתמחה בהעסקת עובדים זרים, ורק זה מה שהיא עושה, כדי שהבקרה, הפיקוח, ההדרכה והערנות כלפי המועסקים והמטופלים תהיה מותאמת לסוג המטפלים.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון, קבלן שירות בתחום הסיעוד), התשפ"ד 2024. ההצבעה תהיה שמית. בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו משתתף בהצבעה אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי,

נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת אני מבקש לחזור על שמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, לא משתתפת. (קורא בשם חברת הכנסת) טלי גוטליב, אני לא פה. מה זה היא לא פה? היא פה, היא נוכחת. טלי גוטליב? תחליטי, את יכולה להימנע. את פה. מה זה "אני לא פה"?

תגידי "לא משתתפת". לא להגיד: אני לא כאן.

אינה נוכחת יואב גלנט,

אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע?

(קורא בשם חבר הכנסת) ואליד אלהואשלה, בעד תודה רבה. אבקש למנות את הקולות. 17 בעד, אין

ותעבור לוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה, לוועדת הכספים. תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון, הגדרת הנגב), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אני מזמין את חברת הכנסת לימור סון הר מלך להציג את החוק. המדינה היחידה, אני מבקש לא להפריע. להפך, אנחנו תומכים בנגב. ואטורי, הגולן זה לא חלק מהנגב? למה מקפחים את הגולן? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עומדים להצביע על חוק חשוב, חוק שיפסיק אפליה ועוול בן שנים נגד המתיישבים בדרום הר חברון וקריית ארבע. אסביר ברשותכם את מהות החוק. חברי הכנסת, בבקשה לכבד. באנו לכבד את הנגב. אז תשמעו מה יש בנגב. תגיבו אחר כך, אין לי בעיה. אתם מוזמנים להגיב, לא תוך כדי שאני מדברת. נכון, אדוני היושב-ראש?

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עומדים להצביע היום על חוק חשוב, חוק שיפסיק אפליה ועוול,

חוק שיפסיק אפליה ועוול בן שנים נגד המתיישבים בדרום הר חברון ובקריית ארבע. אסביר ברשותכם את מהות החוק. בחוק המקורי של הרשות לפיתוח הנגב, שנחקק ב-1991, נכללים גם יישובי הר חברון וקריית ארבע. שטח הנגב מתחיל מקו 115, הקו שעובר ממש סמוך ליישובי כרמי צור ודרומה ממנו. לפני כמה שנים, אתם לא מתביישים. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת, איך אתם לא מתביישים? איך? איך?

למה להתבייש? אנחנו גאים. זו גאווה. בגאווה גדולה

חברת הכנסת לימור, תני לי לנהל. חבר הכנסת ולדימיר. את לא מבינה את החוק. אם היית מבינה, אני מבינה היטב. חברת הכנסת יסמין פרידמן, די. נתחיל בקריאות וזהו? לפני כמה שנים התקבלה החלטה שרירותית ומגמתית שבה יישובי דרום הר חברון וקריית ארבע הוחרגו מהחוק. מישהו מוכן להסביר לי למה? אני אסביר לך. לפני כמה שנים התקבלה החלטה שרירותית ומגמתית שבה יישובי דרום הר חברון וקריית ארבע הוחרגו מהחוק. מישהו מוכן לי להסביר לי למה?

הרי האזור מדרום, כמה תקציבים אתם רוצים עוד לבזוז? הרי האזור מדרום לקו 115 ביהודה ושומרון, שנמצא בנגב, אתם בוזזים את המדינה.

חבר הכנסת ולדימיר, אני קורא אותך לסדר בקריאה ראשונה.

אני אסביר לך, תקשיב טוב.

אם יהיו לך שאלות, אתה מוכן לבוא אליה אחרי זה להשלמה. למה אחרי זה? חבל, אתם נותנים לי הרבה זמן. אני פשוט אבקש שכל הזמן הזה אנחנו נדבר.

אין בעיה, גם לי יש את כל הזמן. נמאס לנו שאתם בוזזים כספי ציבור. בוזזים?

עד עכשיו אתם בזזתם. לפני כמה שנים, את בוזזת כספי ציבור, כן, את. ככה זה, זה הפוסל במומו פוסל. את בוזזת כספי ציבור בעת המלחמה. חבר הכנסת ולדימיר, להזכיר לך, אתה בקריאה ראשונה.

לפני כמה שנים התקבלה, שתושבי שדרות, חברת הכנסת טלי, היא לא זקוקה לעזרה. צילמו אתכם, הכול מצוין, עכשיו תקשיבו. חבר הכנסת נאור שירי, אתה בקריאה ראשונה. אתה בקריאה שנייה, בעצם. לפני כמה שנים התקבלה החלטה שרירותית ומגמתית שבה יישובי דרום הר חברון וקריית ארבע הוחרגו מהחוק. הרי האזור מדרום לקו 115, טלי, זה מפריע. לא הפרעתי. הרי האזור בקו 115 ביהודה ושומרון, שנמצא בנגב, גם הוא אזור פריפריאלי שמתמודד עם אותם אתגרים שמתמודדים אזורי הנגב האחרים. אם יש אזור שמוגדר נגב, אין סיבה שהוא יופלה לרעה בגלל שהוא ביהודה ושומרון. כאמור, מתוך, הרסתם הכול.

לא, לא.

היא אומרת יהודה ושומרון, כאילו היא אמרה לא יודע מה. תירגעו. חבר הכנסת ולדימיר, יהודה ושומרון זה לא מילה גסה. אתה מנהל ישיבה?

כאשר מתוך הרצון לשוויון, מניעת אפליה, אני אחזור שוב, עד שזה באמת יישמע. כאשר, חבר הכנסת קרויזר, אתה מפריע לחברת הסיעה שלך. זה מפריע, כן. הדיונים, לא פה.

מתוך רצון לשוויון ומניעת אפליה, אנחנו מבקשים להחזיר חבר הכנסת ולדימיר, אתה בקריאה שנייה.

בסדר. אתה צריך להוסיף לי עוד חמש דקות,

כן, בסדר, אל תדאגי. גם עוד שעה אני אתן לך. חברת הכנסת שלי.

ראשונה. אני בראשונה, ארז?

תושבי יהודה ושומרון זוכים בפי חמישה מהצפון ומתושבי הנגב.

אני מכירה ויודעת בדיוק מה הזכויות.

פי חמישה מתושבי הנגב. אל תגידי לי לא נכון. אל תגידי לי לא נכון.

אני לא יכולה. חברת הכנסת ביטון, די, די. הם צריכים, יש להם תדרוך. רגע, אתה מקשיב גם מהצד הזה שלך? אני לא שומע אותם, הם שקטים. מה אתה שומע? הם לא מדברים. תתנהגו כמוהם.

אתם בוזזים. חבר הכנסת ולדימיר, חבר הכנסת ולדימיר, אתה מוכן? די, אל תיעלב. אני לא נהנה לעשות את זה, אז אל תאלץ אותי. בוא נקרא לזה גליל. ובכן, החובות, במלואן, והזכויות, לא ממש. ממש לא.

האם מגיעות לתושבי הנגב הטבות? ברור שמגיעות להם. הם מיישבים את ארצנו, חלקם בתנאים קשם ומאתגרים. כך אנחנו כמדינה, בנגב.

חבר הכנסת גלעד קריב, די, די. אני אחזור עוד פעם, עוד פעם. אתה יודע שייקחו מההתיישבות האמיתית בנגב וייתנו לקריית ארבע. למה? האם מגיע לתושבי הנגב הטבות, זה דיאלוג? זה דיאלוג?

בסדר. רגע, אז מה. ייקחו מרביבים ומצאלים וייתנו להם.

החוק יגיע לוועדה, תגיד את כל הטיעונים שלך.

חבר הכנסת אלעזר. תקשיב לי רגע, יש לי נכדים ברתמים. אתה יודע איזה מאבק יש להם כדי לקבל רבע ממה שהיא, בקריית ארבע?

מה לעשות? זה בדיוק החוק.

אבל זה החוק, זה החוק שלך. חברת הכנסת יסמין פרידמן, לא, אל תעני.

אבל את לא טובה יותר מתושבי הנגב.

אבל אני שואל, תנו לה לסיים. מה עם מעלה אדומים?

נגב. יישובי הר חברון וקריית ארבע הוציאו מתוכם גיבורים רבים. חברת הכנסת קטי, חברת הכנסת קטי שטרית, ברוכה הבאה.

כן, דימונה זה בגליל. הממשלה החליטה:

חברת הכנסת דבי ביטון, את בקריאה ראשונה. נכון, גם עלי,

גם עלי. גיבורים שרק חשבו כיצד לעזור לעם ישראל, גיבורים שגם זכויותיהם וזכויות משפחותיהם נפגעו. הם בחרו להקריב את עצמם למען עם ישראל, והמלחמה שלי היא גם עבורם. חברים יקרים, הצעת החוק שלשמה התכנסנו כאן היום, מטרתה לתקן עוול בן שנים רבות, ולשים קץ לאפליה. תושבי הר חברון וחברון טובים מספיק כדי לשרת את הארץ הזאת, טובים מספיק לדאוג לבריאות אזרחיה, טובים מספיק להגן על גבולותיה ועל אזרחיה. טובים מספיק למות בעדה, ולכן הם גם טובים מספיק בשביל להיות אזרחים שווי זכויות,

חברת הכנסת שלי טל מירון, תודה. חבר הכנסת קרויזר, חבר הכנסת קרויזר, היא מנסה לדבר, אתה מפריע לה. תודה. חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, תודה. ולכן הם גם טובים מספיק בשביל להיות אזרחים שווי זכויות, בוודאי בזכויות המגיעות להם גם כך. תושבי דרום הר חברון וחברון גרים בנגב, ולכן חוק הרשות לפיתוח הנגב צריך לחול גם עליהם. למדינת ישראל יש אינטרס לאומי ביישובו של הנגב, ותושבי הר חברון וקריית ארבע משרתים את האינטרס הזה בכל רגע נתון. חבר הכנסת דוידסון, מספיק. חצי שעה היא מדברת. כי הפרעתם לי. סימון, הפרעתם לי. זוהי חקיקה למען קידום יישובי הנגב. זוהי חקיקה למען צמצום פערים בין אזורי הפריפריה למרכז. נא לסיים. זהו מאבק על תקומתו של עם ישראל בארצו. אסיים בברכה מתוך פרשת השבוע, פרשת בהר: "וישבתם על הארץ לבטח".

אבקש להודות לשר הנגב והגליל השר יצחק וסרלאוף, שסייע וליווה אותנו לאורך כל החוק והבין וראה את חשיבותו של החוק. תודה רבה. תודה רבה. השר וסרלאוף קודם, תשובת הממשלה, ואחר כך. חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת קריב, זו פעם שנייה. אתה רוצה לצאת? בוא, בוא תישאר לשמוע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי חברי האופוזיציה, שמפגינים בורות מדהימה ביחס לחוק הזה, ואתם יודעים מה?

אם אנחנו מדברים על תקציבים, לא יילקח שקל אחד מהנגב. אתם יודעים למה? חבר הכנסת כץ, תודה. חבר הכנסת כץ, תודה. אבל רון, תן לי שנייה. חבר הכנסת כץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אל תצא, תקשיב. היום משרד הנגב והגליל בראשותי, כשהוא מוציא קול קורא, הוא מוציא אותו נגב,

יישובים מאוימים וערים מעורבות. אם היום אני רוצה להוציא קול קורא רק לנגב, מגיע הייעוץ המשפטי ואומר לי: זה לא שוויוני. אתה חייב לתת גם ליישובים מאוימים וגם לערים מעורבות, כי זה שטחי הפעולה של המשרד שלך, וגם לשכונות מוכות מסתננים שנפגעו מאוכלוסיית המסתננים.

אז לבוא ולטעון שתיקון החוק הזה מונע תקציב מהנגב זה פופוליזם.

אני דן אתכם לכף זכות, זו בורות. וכל שקל, אני אחראי לכך ואני פועל לכך, ואתם יודעים היטב, כל הכנסת הזאת, שנעמדנו כולנו על הרגליים האחוריות כדי שלא יקצצו בתקציב של הנגב והגליל, של אזורי הלחימה. ואני אומר לכם שהחוק הזה, הוא דקלרטיבי, הוא תיקון עוול ברמה ההצהרתית, כי זה היה עד לפני כמה שנים, ויועץ משפטי במשרד שלי החליט שזה לא חלק מהמדינה. לא מדובר פה על קיפוח, בעזרת השם. חזון למועד. אבל מדובר פה על תיקון עוול. אני לא מתנצל לרגע, אני גאה בחוק הזה. זה תיקון עוול. והם מקבלים גם היום, כיישובים מאוימים, גם היום דרום הר חברון נכנסים לקולות קוראים של המשרד שלי. אז למה צריך את זה? ככה זה, ככה זה יישובים מאוימים, מה לעשות? יישובים מאוימים.

דבר נוסף, חברי הכנסת שטרן ופינדרוס, אני האחרון שאגיד משהו נגד לימוד תורה, אבל הלו.

הינה,

חבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת שטרן, אתה לא יכול להתנהג ככה. אתה לא יכול להתנהג ככה. די. הבאתי מפה, אבל בגלל שהתקנות לא מאפשרות להציג לכם פה את המפה, היא נמצאת פה,

אחר כך, בפרסה

אני יכול להראות לכם בדיוק מה זה קו רוחב 115, שבדיוק כמו קריית גת, גם דרום הר חברון וקריית ארבע, כי זה הקו, כי מה לעשות, כל מי שמעבר לקו זה חלק מהנגב. זה כמו שתגידו לי: אתה מביא תקציב לתושבי אילת, מה עם תושבי הנגב? זה בדיוק אותו דבר. הם חלק מהנגב כי זה הקו. אתם יכולים לאהוב את זה, אתם יכולים לא לאהוב את זה, זאת המציאות. אני מודד קו רוחב והם נכנסים בפנים, כמו שאני רוצה שמועצה אזורית יואב תיכנס בפנים, כמו שאני אילחם על כל מי שבתוך הקו הזה שהוא חלק מהנגב, שהוא חלק מקו הרוחב הזה, אני רוצה שהוא יהיה בפנים, שנוכל לעזור להם, שנוכל לתת להם, לצמצם פערים חברתיים. אבל לקחת שקל ממקום אחד ולהעביר למקום אחר,

זה פופוליזם, זו בורות. כמו שאמרתי, המפה פה,

כי אכפת לי גם מתושבי הנגב וגם מהתושבים בגליל, אני מוכן לשבת ולהראות לכולכם את המפה הזאת ולהסביר לכם בדיוק איך שווה קריית ארבע לקריית גת. אפשר שאלה? רגע, שנייה, גלעד. ויותר מזה, כפי שאמרתי גם היום, משרד הנגב והגליל מוציא קולות קוראים ליישובים מאוימים, שזה כולל גם את דרום הר חברון, ומוציא לערים מעורבות, שזה כולל את כל הערים המעורבות בארץ. נעים מאוד להכיר. וגם אם הייתי רוצה לתת רק לנגב לא הייתי יכול, כי הייעוץ המשפטי, אלא אם כן אתם, האופוזיציה, שאתם זועקים כל כך, תעשו רפורמה משפטית ותגידו לייעוץ המשפטי שאי-אפשר לתת בשוויוניות גם לתושבים ביהודה ושומרון. אבל כנראה שאתם, שצועקים "דמוקרטיה" אז הינה, אנחנו מיישמים דמוקרטיה. הינה שוויון. הינה שוויון. אתה השר למה? לפיתוח הנגב והגליל.

נו, נו, נו, איפה כתוב יהודה ושומרון? איפה כתוב? אז אני אומר, תפסיק, אתה לא משכנע. אז אני מסביר.

מנסים לעזור, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תשבי. אני הייתי יושב-ראש הרשות לפיתוח הנגב. לא הייתה קטסטרופה כזאת אף פעם. איזו קטסטרופה? זו קטסטרופה. אני אגלה לך סוד: בתקופה שלך,

אל תגלה לי סוד, אני יודע מה אני אגיד. זו קטסטרופה. 2009 עד 2013, יפה מאוד. בתקופה שלך, אתם מנסים לאבד הכול?

אני אעשה איתך הסכם. הינה, כולם מקשיבים פה. חבר הכנסת כהן, בתקופה שלך הרשות לפיתוח הנגב כללה בתוכה את דרום הר חברון וקריית ארבע. אם אני מוכיח לך את זה, אתה תומך בחוק? תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו: חד וחלק, אני שואל, חד וחלק לא.

זה היה חלק או לא היה חלק? תקשיב טוב, אני רוצה להגיד לך, היות שאנחנו חילקנו את הכספים, לא נתנו כספים לא לחברון ולא לקריית ארבע. תסלח לי, אל תנסה להתחכם.

הם קיבלו תקציבים אחרים. אתה רוצה לתת להם תקציבים? תן להם, אל, אני מוציא היום קול קורא, אני חייב שזה יהיה בתוך התחומים של הרשות לפיתוח הנגב. אני לא יכול להחליט מחר לתת רק לבאר שבע. הייתי רוצה מאוד לעזור, גם חברת הכנסת יסמין הייתה מרוצה מאוד, אבל אני לא יכול, אני צריך לתת בצורה שוויונית,

במקום להגן על הנגב והגליל, אני מגן על הנגב והגליל.

שאני מגן על הנגב והגליל.

תסלח לי, אלה שיקולים פוליטיים שאין להם שום,

לי לפעול בצורה נכונה,

ולא לדלג על אף אחד. כל אזרח במדינת ישראל שמוגדר בחוק הנגב זכאי לסיוע ולמענה שהמשרד שלנו נותן. הדירקטיבה של המשרד שלנו זה לתת מנועי צמיחה ולצמצם

פה תשתקו? פה תיאלמו, דומייה? יש לנו אחריות לדאוג לכלל אזרחי מדינת ישראל. כך נעשה בצורה ממלכתית, שוויונית, כפי שאנחנו עושים עד היום, ונשמור על השוויוניות הזאת כחלק מהמדינה היהודית והדמוקרטית שלנו. תודה רבה, אדוני.

אז חברים, חברי אופוזיציה יקרים, אחרי שהחכמתי אתכם ואחרי שהבנתם שהנגב לא נפגע וזה חלק מהנגב, כי זה קו הרוחב, אני מצפה מכם לגלות קצת לויאליות למדינה היהודית והדמוקרטית שלנו, קצת לויאליות לשוויוניות ולערכים המשותפים שמחברים בין כולנו, לדאוג לכלל אזרחי מדינת ישראל, ועל כן אני מקווה שכולם יבואו ויתמכו בחוק. תודה רבה. שוויון?

אתה מדבר על שוויון? אתה מטיף לנו על שוויון? תודה רבה. חבר הכנסת לפיד מתנגד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כל פעם אנחנו מגיעים לאיזו רמה חדשה של טרלול ואומרים: זהו, הגענו לקצה, ואז נולדת עוד רמה. קריית ארבע זה לא בנגב. בנגב, תקנו מפה. אין לכם מפה? תקנו מפה. זה לא בנגב, זה בהר, אין מה לעשות. אני אגיד לך, השר וסרלאוף, לפני שאתה הולך לחפש מפות ובורח מפה: בסוף יש לך תקציב אחד. שנים הם גונבים את הפריפריה, והיום אתה הופך את זה לחוק. שנים. מה תגידו, חברי הליכוד, לדנינו מאופקים? מה תגידו לו? אח שלו יושב פה. מה תגידו ליחיאל מנתיבות? מה תגידו לדוידי משדרות? מה תגידו לביטון בקריית שמונה? ששוב גרפתם אותם כי לימור סון הר מלך רוצה את הכסף לחברים שלה? זה לא בנגב. זה טירוף דעת. אתם יושבים פה ומחליטים שמפת ארץ ישראל משתנה. זה לא בנגב. בסוף למשרד ממשלתי, הייתי שר אוצר

חברת הכנסת הר מלך, תכף תוכלי להשיב. יש למשרד ממשלתי תקציב, זה תקציב אחד. אתה מחלק אותו ליותר מקומות, התקציב יורד. היום אתם גונבים כסף משדרות, גונבים מנתיבות, גונבים מאופקים, גונבים מקריית שמונה. כי זה מה שאתם עושים כל השנים. 50 שנה ההתנחלויות האלה גונבות את הכסף של הפריפריה, והליכוד שותק. למה הליכוד שותק על זה שגונבים להם את הכסף? את יכולה לצעוק עד מחר, זה לא בנגב. חברת הכנסת הר מלך, יש לך זכות תגובה. זה אירוע משוגע. חברת הכנסת הר מלך, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אתם טוענים שקריית ארבע היא בנגב. חברת הכנסת הר מלך, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אל תעשי לי ככה עם היד, כי את תצאי החוצה. למה, מההתנחלויות אומרים, חברת הכנסת דיסטל, תודה. חברת הכנסת דיסטל, תודה. חבר'ה, אתם יכולים לשבת פה ולדבר עד מחר, זה עדיין לא ייקח את יהודה ושומרון ויכניס אותם לנגב. הנגב זה בנגב, יהודה ושומרון זה ביהודה ושומרון והגליל זה בגליל. קריית ארבע היא לא בגליל. יש לי מפה במשרד.

חברת הכנסת הר מלך, יש לך זכות תגובה עוד שנייה, למה את צועקת? קריית שמונה זה לא חברון, ומהצד השני

כל המטרה של הדבר הזה היא לקחת את תקציב המשרד שלך ולחלק אותו גם לקריית ארבע וגם לחברון. אתם רוצים לחלק כסף אחד לשני? זה הדבר היחיד שעשיתם מהרגע שהגעתם לכנסת הזאת. תמשיכו לחלק כסף אחד לשני, אבל לפחות אל תמציאו גיאוגרפיה שאיננה קיימת, שלא לדבר על זה שבכל העולם יקרה מה שאת רוצה שיקרה. אני יודע מה את רוצה שיקרה, חברת הכנסת הר מלך, את רוצה שכל העולם יקום מחר בבוקר ויגיד: ישראל מספחת את קריית ארבע ומספחת את חברון. זה חלומך הגדול. זה יהרוס סופית את היחסים הבין-לאומיים שלנו ביום שבו הם מתפרקים גם ככה, כי בסוף אתם מרמים, אתם משקרים,

ואתם חושבים שזה לשם שמיים. לי יש אמונה הרבה יותר גדולה בבורא עולם, ואני חושב שהוא לא מוכן שישקרו בשבילו, וכשהוא ברא את המקום הזה הוא שם את קריית ארבע וחברון ביהודה ושומרון ולא בנגב. אל תמציאו מפות שאינן במדינת ישראל. חבר הכנסת בליאק, צא החוצה, בבקשה. חבר הכנסת הרצנו, צא החוצה,

ככה, כי דפקתם על השולחן.

החוצה עכשיו שניכם. החוצה עכשיו שניכם. החוצה עכשיו שניכם. שלוש קריאות? שום קריאה, החוצה עכשיו שניכם. תתבייש לך.

ובפעם הבאה, מי שידפוק על השולחן מעכשיו יצא החוצה מייד גם כן. צריך להחזיר אותם בהצבעות. להצבעה הם יחזרו. ירדת מהפסים לגמרי. על כלום אתה מוציא אותי.

ראית? אבל תחזיר אותם להצבעה. רגע, אני גם דפקתי. (חברי הכנסת ולדימיר בליאק ויוראי להב הרצנו יוצאים מאולם המליאה) חבר הכנסת קריב,

אתה רוצה לצאת? לא.

אני מסתכל, אני מסתכל. השר וסרלאוף, בשם היוזמת, בבקשה. הסיבה שחבר הכנסת לפיד עולה לכאן ומסלף את הדברים ומעוות אותם אינה אלא משום שהמיקרופון סובל הכול, אבל המציאות הפוכה, וניתן להפריך אותה אחת לאחת. אני מקווה שמי ששומע אותנו ושמע את הדברים שלו קודם, ייכנס ויעשה בדיקה, לא רצינית, לא משמעותית, לא מבקשים לעשות דוקטורט ולא מבקשים לעשות סקר עומק, בדיקה פשוטה: לקחת מפה ולראות את קו הרוחב של קריית ארבע, בקו הרוחב הזה מופיעה גם ניו זילנד. גם ניו זילנד בקו הרוחב. קו רוחב 115. אבל כנראה שהמפה שחשובה למפלגת יש עתיד היא לא המפה של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, אלה המפה הפוליטית.

חבר הכנסת כהן, לפחות את קריאות הביניים תעשה בישיבה. זה פחות בולט. ולכן, הם מלאים בפופוליזם, הם מלאים בדברים שהם לא רלוונטיים, יש לך מפה אחרת?

אני עליתי לכאן כשר הנגב והגליל ואמרתי שלא יכול ללכת אף שקל אחד מתושבי הנגב לטובת תושבי הנגב, כי כולם תושבי הנגב. ואי-אפשר לבוא ולהגיד לציבור: אתם שומעים? תושבי אילת יקבלו ותושבי הנגב לא יקבלו, כי גם הם חלק מהנגב.

הם חלק מהנגב,

בגלל שהיישובים המאוימים הם חלק משטחי הפעולה של משרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי, חלק מיישובי החוסן, לכן הם מקבלים גם ככה את הקולות הקוראים של המשרד, ויש להם אפשרות לגשת. ואין דבר כזה, לפחות במשרד שלי, לפחות במשרד הנגב והגליל, שאני מחליט לתת תקציב לטייטל מסוים או לאזור ספציפי. יש קולות קוראים ויש תבחינים ויש יועץ משפטי ויש חשבות ויש גורמי מקצוע, וכולם מלווים אותנו בתהליך מקצועי ויסודי כדי להביא את סל הכלים של המשרד, של צמצום הפערים ושל מנועי הצמיחה, כדי לחזק את האזורים המוחלשים הללו, כדי לחזק את הנגב ואת הגליל. כפי שאמרתי, כולם ניגשים לקולות הקוראים גם היום, אז מה שמפריע למפלגת יש עתיד זה לא מפת הנגב והגליל אלא זאת המפה הפוליטית שלהם.

אני קורא לכולם להימנע מפופוליזם, להימנע משקרים ועיוותים ולהצביע בעד החוק הזה.

אתם הפופוליזם. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. לקראת ההצבעה, כל מי שיצא החוצה רשאי לחזור, בבקשה. נכון, זה שמית. לבקשת הממשלה, אנחנו נעשה שמית. אבל בלי קשר, להצבעה הם רשאים לחזור, כל מי שיצא החוצה. ובכלל, הם רשאים לחזור. בבקשה, אדוני.

יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי,

ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים בפעם הקודמת. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח משה ארבל,

נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח דני דנון, בעד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש כאן חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים לעשות זאת? (קורא בשם חבר הכנסת) אליהו רביבו, בעד תמה ההצבעה.

52, נגד, 37, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון, הגדרת הנגב), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה לוועדת הכנסת לצורך קביעת ועדה.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת צביקה פוגל. חבר הכנסת פוגל פה? מישהו מציג בשמו? לימור מציגה בשמו.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בדקה שלרשותי אני מתכבדת להציג בפני חברי הכנסת את הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה שיזם חברי חבר הכנסת צביקה פוגל. במשך שנים מדינת ישראל עצמה עיניים ואף התכחשה לקיומם של ארגוני הפשיעה, אלא שבשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מטורפת וחסרת גבולות בפעילות הפשיעה המאורגנת בישראל, בדגש על הפשיעה בחברה הערבית, שמובילה למלחמת כנופיות ברחובות, חיסולים, ולא אחת גם לפגיעה בחפים מפשע, ושבאה לידי ביטוי במקרי רצח רבים, רבים מדי. היום זה כבר צריך להיות ברור לכולם: אי-אפשר יותר בשם הסובלנות להמשיך בתרבות ההכלה כשמולנו ניצבת חובה להילחם בארגוני הפשיעה. שתקנו מול ארגוני הטרור כי היו כאלה שחשבו שככה נשיג שקט, ובמקום זאת קיבלנו את טבח שמחת תורה,

אסור לנו להרים ידיים במלחמה נגד ארגוני הפשיעה, שפוגעים באיכות חיינו, בשגרת חיינו, ולפעמים גם בחיים שלנו. תודה רבה.

קיים צורך חיוני לתת כלים אפקטיביים נוספים בידי המשטרה שיועמדו לרשותה לטיפול בפשיעה החמורה הזו ולעצירת הפגיעה בחיי אדם. מתן סמכות לבית המשפט להוציא צווי הגבלה שיפוטיים לאנשים המתאימים על פי הצעת חוק זו יבטיח את הרחקתו, או מגבלות על אותו אדם הפועל במסגרת ארגון פשיעה, וימנע את הרצח הבא. חברת הכנסת הר מלך, צריך לסיים.

קואליציה או אופוזיציה. אני מצפה מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק פרטית של יבגני סובה. בבקשה, אדוני. דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשנים האחרונות אנחנו כמדינת ישראל מתמודדים עם ארגוני פשיעה, והתופעה הזאת מסכנת לא רק את האזרחים, היא מסכנת את קיומה של המדינה כולה. אני שמח שההצעה הזאת מתקבלת. היא גם תקודם ואנחנו נעביר את זה גם בקריאה השנייה והשלישית כאן בבית הזה. לא ייתכן שאזרחים יסבלו מארגוני פשיעה כשכולם יודעים מה הם הארגונים, כולם יודעים שהאנשים האלה שייכים לארגונים, ולמשטרת ישראל אין מספיק כלים על מנת להתמודד בצורה אפקטיבית נגד ארגונים כאלה. לכן אני מברך על ההצעה הזאת. אני חושב שהדבר הזה הוא מבורך. יחד נעבוד, קואליציה ואופוזיציה, אין פה ימין שמאל, יש פה עניין חשוב, על מנת לתת הגנה מרבית לאזרחי מדינת ישראל מפני ארגוני פשיעה שמאיימים על קיומה של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה. שר הבריאות, בבקשה, אדוני, בשם השר לביטחון לאומי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מציעי ההצעות הנכבדים, אני רוצה להשיב כאן ע להצעת החוק הזאת בשם השר לביטחון לאומי, הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024. בשנים האחרונות אנו עדים למגמת עלייה במספר אירועי הרצח וסכסוכי הדמים כתוצאה מפעילות ארגוני הפשיעה בישראל, המהווים סכנה ממשית לשלום הציבור וביטחונו. עם כניסתו של השר בן גביר לתפקיד הוא שם לעצמו כמטרה מרכזית את המאבק הבלתי-מתפשר בארגוני הפשיעה, פירוקם, הפחתת תופעות הפשיעה והאלימות,

החזרת שלטון החוק והמשילות, החזרת הביטחון האישי ואמון הציבור. מאז כניסתו לתפקיד הוא פעל לחזק את משטרת ישראל בכוח אדם, בתקציבים, בטכנולוגיות ובחקיקה שתעניק לה סמכויות נוספות להתמודד מול ארגוני הפשיעה. הצעת החוק שלפניכם מהווה נדבך נוסף בסל הכלים שהמשרד פועל לקדם על מנת לתת כלים יצירתיים וחדשניים למאבק מול ארגוני הפשיעה. מטרתה של הצעת החוק היא להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות פשע חמורות שמבוצעות על ידי ארגוני פשיעה או מי מטעמן ושיש בהן כדי לסכן חיי אדם. הצעת החוק מבקשת לקבוע, כהוראת שעה לשנתיים, כי תינתן סמכות לבית המשפט המחוזי להוציא צווי הגבלה שיפוטיים, כגון הגבלה על כניסה או נוכחות במקום או באזור מסוים, הגבלה על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות, איסור קיום כל קשר עם אדם או קבוצת אנשים,

בהתבסס על הערכת מסוכנות מודיעינית, כמובן ראיות מינהליות, אשר נערכה על ידי משטרת ישראל, לאחר קבלת אישור של מפכ"ל המשטרה או קצין משטרה בדרגת ניצב שהוסמך לכך. מדובר בכלי חשוב שיאפשר הוצאות צווים מניעתיים צופים פני עתיד במישור הפלילי. הדין בישראל מכיר באפשרות השימוש בכלים שיש להם מאפיינים דומים, כגון האפשרות של בית המשפט להוציא צווים מניעתיים בחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב 2002, חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א 1991, וחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו 2006. מגמת העלייה בנתוני הפשיעה החמורה והאלימות הגואה בחברה מחייבות לנקוט יד קשה ובלתי מתפשרת מול ארגוני הפשיעה, על מנת להחזיר את הביטחון האישי לאזרחי ישראל ולהציל חיים של קורבנות חפים מפשע. ביום 19 במאי 2024 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק לקריאה הטרומית. לפיכך מבקש השר לביטחון לאומי מחברי הכנסת לתמוך בהצעות החוק. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. להצעות החוק הוגשו התנגדויות. חברת הכנסת פרידמן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. לגבי הצעת החוק הזאת, חקיקות זה חשוב, רק לא נעים לי לומר שלא משנה איזה חקיקה תהיה. כשיש שר כושל שלא יודע לנהל שום דבר, שלא היה יום אחד בחיים שלו בצבא, שום חקיקה לא תעזור. שר שנכשל בכל פרמטר, באלימות במגזר הערבי, באלימות נגד נשים, בגנבת רכבים, שום חקיקה לא תעזור. עכשיו, לגבי חוק הנגב, לימור, זה בכלל לא משנה איפה קריית ארבע. נניח, נניח שקריית ארבע היא בנגב. לא סתם הוציאו אותה מהנגב. הוציאו אותה מהנגב כי התושבים אזרחי יהודה ושומרון מקבלים שפע של תקציבים ממקורות אחרים, והשנה באופן מיוחד הם קיבלו מהגברת שיושבת פה,

מיליארדים, מיליונים על גבי מיליונים. עם כל הכבוד, אנחנו תושבי הנגב נאבקים בשיניים על כל שקל, בזמן שבשנת 2019 דרום הר חברון קיבלו תקציב של 250 מיליון שקלים. את יודעת כמה תושבי אופקים יכולים לחלום על תקציב כזה? רק לחלום. ולכן בואי תסבירי לי: אם גם ככה השר טוען שאתם יכולים לגשת לכל הקולות הקוראים, אז מדוע את צריכה את החקיקה הזאת? זה מצד אחד. ואם אתם לא יכולים, אז הסיבה היחידה שיש לחקיקה הזאת היא כדי שתוכלו לשים את ידיכם על עוד תקציבים על חשבון תושבי הנגב. אנחנו מתים מוקדם יותר, אנחנו מופלים בתרבות, אנחנו מופלים בחינוך. ואני לא יותר טובה מתושבי יהודה ושומרון, אבל גם תושבי יהודה ושומרון לא יותר טובים מתושבי הנגב. תודה. תודה. יש התנגדות נוספת. חבר הכנסת אלהואשלה, בבקשה. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, סליחה, טעיתי. עכשיו צריך לבוא המשיב, ואז אתה תתנגד להצעה השנייה. סליחה, טעות שלי. מי רוצה להשיב? מוותרים על זכות התשובה?

חבר הכנסת אלהואשלה. סליחה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאז שנות האלפיים נרצחו יותר מ-2,000 אזרחים ערבים, מבני החברה הערבית. אנחנו דרשנו ודורשים כל הזמן שהממשלה תטפל בפשיעה. בממשלה האחרונה ביקש השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לקחת את התפקיד הזה על עצמו, והתחייב בפני כולם שהוא יטפל בפשיעה.

בשתי הצעות חוק כאן על הנושא של הפשיעה בחברה הערבית, הממשלה שולחת את שר הבריאות לענות. ואיפה איתמר בן גביר נמצא? הוא עולה למסגד אל-אקצא. רבותיי, הממשלה הזאת מפקירה את המדינה. היא לא מטפלת בנושאים הבוערים בתוך המדינה. ככה לא מנהלים, ככה לא מנהלים את המדינה.

אי-אפשר להגיע לפתרונות. ראינו מה קרה היום: שלוש מדינות, אירלנד, נורבגיה וספרד, מכירות במדינה פלסטינית. וזה מה שאנחנו אמרנו כל הזמן. זו התוצאה הישירה של המדיניות של ביבי נתניהו. עוד מעט, ולכן הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. על הממשלה לחשוב אחרת. אני רוצה להגיד לכם בצורה ברורה: זה אינטרס ישראלי, כי אי-אפשר לשקוע בבוץ בעזה ולהגיד שאנחנו נציל את המדינה. אי-אפשר לעשות את זה בפתרון צבאי. אנחנו לא יכולים להגיע לשם. צריך להכיר במדינה פלסטינית ולתת לעם הפלסטיני את הזכויות שלו. אדוני היושב-ראש,

כמה מילים גם בערבית על הנושא הזה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: הממשלה הזאת מתעלמת מהחברה הערבית, מתעלמת מנושא האלימות והפשיעה בחברה הערבית, ואנו רואים את התוצאות. הממשלה נכשלה בטיפול בכל ענייני המדינה, בכל ענייני האזרחים, וכרגע היא הפכה,

כל הנושאים שאנו מבקשים ודורשים אותם, הם בתחומי השליטה של ממשלת נתניהו ובן גביר. והיום הוא חוזר למסגד אל-אקצא הקדוש, והוא מתגרה בפלסטינים ומתגרה במוסלמים. בן גביר נכשל בטיפול באלימות ובפשיעה. בשמי ובשם רע"מ אנחנו מברכים על ההחלטה של אירלנד, על ההחלטה של נורבגיה וגם על החלטת ממשלת ספרד בהכרתם במדינה הפלסטינית. אנו חושבים שזהו הפתרון. אי-אפשר להגיע לפתרונות בכוח ובמלחמה,

חבר הכנסת אלהואשלה, לא מדברים ככה. מה אמרת? זה ממש ממש ממש לא לעניין. ממש לא. אחרי שהוא יתפקד לליכוד, אני אענה לו. זה לא קשור, אדוני. עלית פה לדבר, התנגדת, קיבלת הכול. לא באים ויורדים ואומרים את מה שאמרת עכשיו לחבר כנסת.

הוא כל הזמן, חנוך, הוא כל הזמן, זה לא משנה. טוב, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה שמית, בעקבות בקשה שהגישה האופוזיציה עם 20 חתימות, 24 חתימות. בבקשה, שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

משתתף בהצבעה קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, בעד שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו משתתף בהצבעה אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו משתתף בהצבעה משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי,

אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו משתתף בהצבעה אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת

לקרוא פעם נוספת בשמות של חברי כנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו משתתף בהצבעה מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל,

אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח

אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח

אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת יש כאן חבר כנסת שרוצה להצביע ולא הצביע? תמה ההצבעה. תודה.

אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת צביקה פוגל, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יבגני סובה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה,

2024, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. אנחנו רושמים כי חברת הכנסת סטרוק, המסך שלה לא עבד. מה הצבעת, גברתי? היא הצביעה בעד. זאת אומרת שיש לנו 16 בעד,

אין נמענים. אני קובע כי הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024,

ומטפלים בהן מיטב הרופאים במערכת הבריאות הישראלית. הם עובדים יום ולילה כדי לסייע, לשקם ולהחזיר לשגרת החיים את הגיבורים שלנו, ואנחנו מצדיעים להם על כך. אך יש פציעות שלא רואים, פציעות שחבויות עמוק בתוך הלב ובראש, פציעות שחלקן מתגלות מייד לאחר הקרב, אך חלקן עלולות להופיע גם 20 שנים לאחר מכן. קשה לזהות אותן, ובמקרים רבים פשוט לא מטפלים בהן בכלל. אני חייבת לציין לטובה, צה"ל עושה ימי עיבוד לחיילים ומסייע להם בעיבוד החוויה ובחזרה לשגרת היום-יום אחרי חוויית הלחימה, כשהם חוזרים הביתה אחרי לחימה קשה ואובדן של חברים. אבל זה לא מספיק. אנו כבר משוחחים כאן בבית הזה על הכשלים והמכשולים שמציבה המערכת בפני נפגעי פוסט-טראומה. חלקם לא הצליחו לחיות עם הכאב יותר והחליטו לקחת את החיים שלהם בעצמם, כמו מוקדניות מד"א, שוטרים ובכלל אזרחים אחרים. לנוכח כשלי ההיסטוריה, כולנו בבית הזה יודעים כי מערכת הבריאות ומשרד הביטחון לא יודעים ולא מסוגלים להתמודד בשגרה בפצעי הנפש של אלו ששבו מהקרב או נפגעו בפעולות האיבה, אז בטוח שגם לא בתקופת חירום. בשבעת החודשים האחרונים הצטרפו מאות אלפי אזרחים ישראלים, חלקם ניצלו מהטבח של 7 באוקטובר, חלקם שירתו בקו החזית, וחלקם פשוט גיבורים שיצאו בשבת הארורה הזו מהבית כדי להציל כמה שיותר חיי אדם. כולם ראו מראות שניתן לדמיין או לראות רק בסרטי האימה הקשים ביותר. רבים מהם חיים את חייהם בהפרעת דחק קשה, שכוללת הסתגרות, חרדה, פחד מרעשים וסיוטים שחוזרים ונשנים בלילות, מה שמותיר אותם גם ללא שינה בכלל. מוטלת עלינו החובה לסייע ולוודא שהם מקבלים טיפול ומסוגלים לחזור לשגרת החיים במצב שבו המערכת כשלה לחלוטין בשגרה. כולנו בחדר הזה יודעים כי אין להם את היכולת או את הכלים לטפל בתקופת חירום במאות אלפי פצועי נפש. לכן מחובתנו כנבחרי ציבור לחשב מסלול, לשבור את מה שהיה קיים ולהתחיל לבנות מערכת שתסייע, תטפל, תשקם את מי שזקוק לעזרה. הצעת החוק הזו שעומדת בפניכם עושה בדיוק את זה. הצעת החוק בונה מערכת שלפני הכול תקבל, תחבק ותטפל במי שצריך. בשלב השני, היא תסייע בהליך הביורוקרטי הקשה שעומד בפני המטופלים. רבים מרגישים שהם צריכים לצאת לקרב נוסף רק כדי לקבל את ההכרה הזו. השלב השלישי הוא מציאת מסגרת מתאימה לשיקום, או סיווג למסגרות אחרות שאושרו על ידי מערכת הבריאות. אני יודעת שתגידו שמשרד הביטחון עבר רפורמה, אבל זה לא מספיק.

כל חברי הכנסת, עדיין מקבלים פניות של חיילים שאינם מטופלים. אבל יותר מזה,

מה איתם?

מה עם כוחות ההצלה שראו זוועות? הם לא ראויים לשיקום נפשי אחרי שהצילו חיים רבים כל כך? מי ייתן להם מענה? על כן, גם אם תחריגו את מערכת הביטחון, לפחות תעשו צדק עם האזרחים שזקוקים לטיפול הזה בדחיפות. אם לא נפעל ונעשה זאת עכשיו, אזרחים נוספים ישלמו בחייהם. חברי הכנסת, אם אתם תצביעו נגד הצעת החוק הזו, תזכרו שאתם לא עשיתם הכול כדי להציל את חייו של האזרח הבא שייטול את חייו. תודה רבה. תודה. יציג שר הבריאות, השר אוריאל בוסו, את עמדת הממשלה.

אדוני היושב-ראש, חבריי הכנסת, חברת הכנסת שרן השכל, קודם כול תודה רבה על תשומת הלב.

אני יודע מה בוער בליבך בכל הרבדים הללו. מסתבר בישיבה אישית שלי איתך שזה משהו שאת מטפלת בו לא מהיום. בהצעת החוק הנוכחית, כמובן, הצעת חוק הרשות לטיפול בנפגעי הלם קרב, התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת שרן מרים השכל, מוצע להקים במשרד הבריאות רשות לטיפול בנפגעי הלם קרב, כלומר מי שנפגע במהלך פעילות מבצעית או בעת פעולת איבה, כמו שמוגדר בהצעה. על פני הדברים, מדובר באוכלוסייה המטופלת היום,

באחריות גורמים אחרים משרד הביטחון או ביטוח לאומי, ואשר זכויותיה מוגדרות בחקיקות אחרות שאינן באחריות משרד הבריאות. אגב, חלק מהמשרדים הללו מתנגדים. יתרה מזו,

הרשות תהיה אחראית לנושאים שאינם קשורים לבריאות, כגון הענקת סיוע תעסוקתי, הטבות ייחודיות אחרות לנפגעים, ובכלל זה תשלום קצבאות בכסף. די בכך כדי להסביר מדוע חרף חשיבות הנושא, בצורה הנוכחית של מבנה החוק אנחנו לא נוכל כביכול לאשר את זה. אין ספק,

שהטיפול באוכלוסייה מציב בפנינו כחברה אתגרים לא פשוטים. האירועים הקשים שהובילו לפרוץ מלחמת חרבות ברזל וכל שהתרחש מאז בהחלט העצימו, כפי ששוחחנו ביננו, את האתגרים השונים וחידדו את הצורך בייעול עבודת הממשלה ובתכלול ותיאום בין המשרדים השונים לטובת הציבור. אולם זה לא סגנון החקיקה הנדרשת כעת. הצעת החוק כמות שהיא, מעבר לכך שהיא לא רק שלא תיתן פתרון, היא יכולה להכביד, ותכף אסביר. משרד הבריאות נותן מענה נרחב לכלל האוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל, כולל אנשי מילואים שמשתחררים מהשירות הצבאי. נכון להיום הגדיל המשרד מתן מענים לאנשים הסובלים מטראומה נפשית על כל סוגיה בעקבות 7 באוקטובר, ובין היתר פותח מרכזי טראומה ליד בתי החולים השונים בארץ, פועל ברשויות בתחום של חוסן נפשי, מכשיר צוותי רפואה בתוך המשרד, מכשיר צוותי רפואה בתוך בתי החולים ומרפאות בקהילה. בעקבות אירועי 7 באוקטובר משרד הבריאות הגדיל את הפעילות של מרכזי החוסן, וכיום לכל מרכז חוסן נפתחו כשמונה שלוחות בפריסה ארצית,

במקום 14 מרכזיים שיהיו קיימים לפני אירועי 7 באוקטובר, יש כיום מעל 100 שלוחות מרכזי חוסן אשר נותנות מענה לעשרות אלפי אזרחים, כולל משוחררי מילואים, בתחום של טראומה נפשית. המשרד מאפשר לא רק טיפול פרטני אלא גם קבוצתי ומשפחתי לכל הפונים. המשרד הקים גם משרד חוסן ארצי, שנותן מענה לכל מי שאין באזור מגוריו,

כמו שאמרת, נפגעי המסיבה בנובה, וגם פיתוח מענה ייחודי לכל נפגעי המסיבה ברעים, למי שמוכר בציבור כנפגע נובה. יש שלוש קבוצות, מטופלים כיום כ-5,000 איש. לצורך פיתוח מענה אוניברסלי לכלל האוכלוסייה האזרחית בתחום הטראומה גייס המשרד לתחום בריאות הנפש 1.4 מיליארד ש"ח, ומתוכם 115 מיליון למרכזי חוסן, במקום 30 מיליון שהיו בשנים קודמות. מדובר בתוכנית לאומית רחבה אשר כוללת את גיוס כלל המשאבים הקיימים בתחום הנפשי כדי לספק. בנוסף, מאז תחילת המלחמה, משרד הבריאות והביטוח הלאומי יצרו נוהל משותף שנקרא נוהל חרדה. הנוהל זה ניתן באמצעות גופים שונים של מערכת בריאות הנפש, בעיקר על ידי מרכזי החוסן. לפי הנוהל הזה נותן משרד הבריאות עד 36 טיפולים לנפגעי איבה, ובכך מסייע לביטוח לאומי בטיפול באוכלוסייה הנפגעת. עד לפני המלחמה ניתנו עד 24 טיפולים, ואחרי 7 באוקטובר הורחב הסל ל-36 טיפולים. העברת אחריות נוספת עלולה במקרה הזה למוטט את המנגנון הקיים.

משרד הבריאות רואה חשיבות עליונה ביצירת ממשקי עבודה ושיתוף פעולה עם משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, ויפעל ביחד עם המשרדים לצורך תיאום ומניעת כפילות במתן מענים.

נראה שדווקא הצעת החוק הזו במבנה שלה יכולה לפגוע.

חרף החשיבות, למרות שאני כביכול, המשרד ביקש להתנגד. אני אציין שבשיחה שלי עם חברת הכנסת שרן השכל היא הסבירה פחות או יותר מה היא רוצה, ואפילו היא מבינה שככל שנרצה להתקדם, נצטרך לשנות את הצעת החוק הזו ולהוציא מכאן את הנושא של משרד הביטחון.

אני יכול לעדכן אותך שמשרד הביטחון פנה למשרד הבריאות, והוא ביקש לשאת איתם את נושא בריאות הנפש במשותף, כי הם הבינו שהמשרד,

בהסכמה איתך, אנחנו לא נביא היום להצבעה את הנושא, ונקיים דיאלוג נוסף בשביל לראות איך כן נביא, במקרה של שיח עם משרד הבריאות, הצעת חוק שבעיקר קשורה למשרד הבריאות.

הנושא הזה שדיברת עליו, הוא עלה כבר כמה פעמים. הצורך הזה עלה מן השטח. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון דיבר על זה בוועדת בריאות. וברמה האישית, לאחר שיחה שהייתה לי איתך, אני רוצה לומר לחברת הכנסת השכל: אני יודע עד כמה שהנושא חשוב לליבך, נושא נפגעי פוסט-טראומה. גם שמעתי אתמול את זעקתך בוועדת הבריאות בנושא הקנביס הרפואי. שתדעי שאני ואנשי משרדי קשובים לדברים שאת מעלה, ודלתי תהיה פתוחה בכל עת לעבודה משותפת למען הציבור. אז כל רופא רושם במרשם קנביס? יש גם וגם. אבל קיימתי איתה דיאלוג בנושא הזה.

כפי שסיכמנו, בנושא הזה החוק הזה לא יעלה כרגע להצבעה, שלא יצטרכו להתנגד אליו.

אני רק רוצה לעלות להשיב, להגיב.

בבקשה. אדוני השר, קודם כול אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות לך כי זה לא מובן מאליו שיש פתיחות וקשב, ואני גם יודעת אחרי השיחה שלי איתך שיש דאגה אמיתית לנפגעי הפוסט-טראומה. אני יודעת שרבים מהדברים שנאמרו כאן הם בעצם תגובות של אותם משרדים ויועצים משפטיים, ובגלל זה חשוב לי גם להבהיר כמה דברים. אני יודעת שעלה, אתה יודע, תקציב מרכזי חוסן, ופתחו עוד מרכזים וכו', אבל הדבר הזה כרגע לא מספק. כבר בשגרה היה מחסור מטורף, זמני ההמתנה למרכזי חוסן, לטיפול פסיכולוגי וכו'.

אחרי 7 באוקטובר, נוספו לנו מאות אלפי אנשים עם פוסט-טראומה, עם מצוקת חרדה אמיתית. הייתי בקריית שמונה, פתחו שם מרכז חוסן.

אתה יודע כמה ילדים צריכים טיפול במרכז חוסן? יש שם תור של שלושה חודשים כדי לקבל טיפול.

שחזרו מהשבת השחורה, ניצלו ממנה, שצריכים לקבל טיפול פסיכולוגי, משרד הבריאות מכיר, ביטוח לאומי מכיר, הם מתקשרים כדי לקבל טיפול בקופת החולים, וחודשים הם צריכים להמתין לטיפול פסיכולוגי. בגלל זה הם פונים לשירות הפרטי, שמקבל אותם באופן מיידי. יש שם בעיות מאוד מאוד גדולות. אבל צריך להבין, בן אדם שחווה כרגע פוסט-טראומה, בטח אחרי הלם קרב, שנמצא באיזשהו מצב פסיכוטי, אין לאן לקחת אותו, לא באופן מיידי. אין איזה חדר מיון ששנייה יקבל אותו כדי לטפל בו, להעריך אותו, להבין איפה הוא נמצא, איך צריך לטפל בו. וזו הצעת החוק הזו, באמת לנסות לבנות לפחות שלושה מרכזי מיון, חדרי חירום שאליהם הם יוכלו להגיע כדי לקבל טיפול ולהתחיל את שלב ההחלמה והחזרה לשגרה שלהם. אז אדוני השר, אני באמת מודה לך. אני באמת נרגשת, כי הנושא הזה כל כך נדחק לשוליים. זה כבר מעל שש שנים שאני מטפלת בעניין הזה, ואני שמחה שייפתח עכשיו באמת דיאלוג כדי לעשות טיפול שורש אמיתי ולראות איך אנחנו מסייעים להם. בטח שנוספו מאות אלפים אל תוך אותו מעגל של נפגעי החרדה. תודה רבה. תודה רבה. כאמור, הצבעה תהיה במועד אחר. הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת הודעת שר החוץ על מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות הצעה לסדר-היום של

טטיאנה מזרסקי ומשה רוט בנושא: זינוק בגילויי האנטישמיות והסכנה לקהילות היהודיות באירופה ובארצות הברית. תודה.

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע 2009, תדון בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024, מ/1745. הוועדה שלך. תודה שאתה דואג לי. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק אספקת חשמל, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ווליד טאהא וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת טאהא, בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ, שיושב פה, הביא הנה לפני קצת יותר מחודשיים הצעת חוק של חיבור לחשמל ביישובים המערופיים והצ'רקסיים. אז עליתי לדוכן, דיברתי אל ראשי הרשויות שהגיעו מיישובים מערופיים לכאן ואמרתי להם: הקואליציה מרמה אתכם, משקרת לכם, והחוק שאופיר הציע לא יעבור מסיבה פשוטה. לא כדאי לך, אתה מתבזה. לא יעבור מסיבה פשוטה, אופיר, כי החוק,

חכה. כי החוק הוא עדתי, גזעני ומתנהל איפה ואיפה, מנהל איפה ואיפה בין כלל אזרחי המדינה.

סביר להניח שבמשרד המשפטים יתקשו לאכול אותו, ברשויות התכנון יתקשו להסביר מדוע מותר לחבר ביישוב x ולא לחבר ביישוב y כשהקריטריונים הם דומים, המאפיינים הם דומים והסיבות הן דומות. על כן, החוק הזה הוא פשוט חוק שקרי, חוק שלא יכול לעבור מכיוון שהוא לא יעמוד בשום ערכאה משפטית בהמשך. על כן באתי וניסיתי להגיש עזרה גם לאופיר וגם לקואליציה הזאת, שכל החוקים שהיא מביאה הם חוקים מטורללים, גזעניים או מנוגדים לחוק הבין-לאומי, כפי שקרה רק לפני חצי שעה כאשר העבירו חוק שמנוגד לחוק הבין-לאומי, שמשווה בין קריית ארבע, התנחלות שנמצאת באדמה כבושה, לבין הנגב. תראו זה פלא: פתאום קריית ארבע, שהוקמה על אדמה פלסטינית כבושה, שנכבשה בשנת 67', דומה לנגב. והקואליציה זרמה עם זה. הם כמובן ערים לתדמית הגרועה שיש למדינת ישראל בזירה הבין-לאומית, כולם רואים את זה ושומעים על זה, אבל לאיש מהם לא אכפת, ממשיכים במלאכת המדיניות הסותרת גם את החוקים הבין-לאומיים, וגם חוקים שאינם מקובלים על מרבית אזרחי המדינה ומקובלים רק על הקואליציה הנוכחית. על כן, אני מעלה להצבעה, אופיר, הצעת חוק שתעזור לך להיות שוויוני, הצעת חוק שאין בה איפה ואיפה בין יישוב ליישוב, הצעת חוק שהיא שווה מבחינת הקריטריונים,

המאפיינים והסיבות בין כל היישובים. אופיר,

אתה יכול לעלות אחר כך להגיב, כי אני הזכרתי אותך הרבה מאוד פעמים.

אני לא מקבל את העזרה שלך.

אני מנסה לעזור לך בכל מקרה. רבותיי, אנחנו מדברים על עשרות אלפי בתים בחברה הערבית שנבנו לפני שנים רבות. היושב-ראש, המדינה גם לא מנהלת נגד הבתים האלה שום הליך משפטי. זה לא שאתה אומר שאנחנו מדברים על בתים שנמצאים בהליך משפטי. אנחנו מדברים על עשרות אלפי בתים שהמדינה לא רוצה מהם כלום, ואף אחד לא בא אליהם בטענות. פשוט מאוד, בגלל היעדר תכנון שאפיין את יחס המדינה כלפי החברה הערבית, לא היה תכנון, ואתה בקיא בסוגיה, האנשים נאלצו להקים את הבתים שלהם ללא היתרים. בהמשך קראו לזה באופן שקרי, גס, "בנייה בלתי חוקית" לבתים שהאזרחים נאלצו להקים על אדמתם הפרטית בהיעדר תכנון.

רובם. רובם, רובם המכריע. אני לא מדבר על מקרים בודדים של נניח אדמת מדינה וכו', אני מדבר על אדמה פרטית שאנשים הקימו את הבתים שלהם עליה. בגלל היעדר תכנון שאפיין את יחס המדינה לאזרחים הערבים וההתרבות של החברה הערבית, האנשים נאלצו להקים את הבתים שלהם ללא היתר, ואז המדינה באה בטענות לחברה הערבית כאילו יש בנייה בלתי חוקית, מושג שקרי וגס שלא מתאר את המציאות. עשרות אלפי הבתים האלה, שהמדינה לא מחפשת אותם ולא רודפת אותם ואין לה נגדם כלום, אנחנו, אופיר, רוצים לחבר אותם לחשמל. בניגוד אליך, זה לא עדתי, זה לא גזעני, זה לכל יישוב שיש בו בתים שבגלל הסיטואציה שתיארתי לא חוברו לחשמל. זה לגבי הסוגיה הספציפית של החוק שאני מקווה שאופיר כץ והחברים שלו יצביעו בעדו. החברים שלי, בסיעה שלי דאז, הצביעו עם החוק שלך, שמפלה באופן עדתי וגזעני, למרות זאת, כי הם רוצים שהיישובים המערופיים יתחברו לחשמל. הם בכל זאת הצביעו בעד החוק. סוגיה שנייה שקשורה קשר ישיר,

אני העברתי חוק חשמל בכנסת העשרים-וארבע שמבוסס על היגיון תכנון. באנו ואמרנו: כל יישוב שיש בו תוכנית כוללנית והרשות הגישה הצעה לתוכנית מפורטת,

הגשת התוכנית, הרשות רשאית לבקש מוועדת התכנון הרלוונטית ומשר הפנים צו לאישור חיבור חשמל במתחם הספציפי הזה. חוק שמבוסס על היגיון תכנון. אז, כמובן, האופוזיציה דאז התנגדה לחוק הזה. לא משנה, החוק עבר. כיום החוק הזה משרת הרבה מאוד יישובים, כולל יישובים מערופיים, היישובים שאתם קוראים להם יישובים דרוזיים. היישובים המערופיים נהנו מהחוק שלי, והם מחוברים לחשמל, דאלית אל-כרמל והרבה מאוד יישובים אחרים. אני ביקשתי את כל הנתונים ממטה התכנון ממשרד הפנים, ואנחנו נפרסם את זה בהמשך. רק לאחרונה גם אושר מתחם גדול מאוד, למעלה מ-1,500 בתים, בעיר כפר קרע, ושישה צווים קדמו לאותו אישור. באותו יישוב כמעט 95% מהבעיה של החיבור לחשמל נפתרה, כי החוק ענה על הצורך של היישוב. כמו כן, באום אל-פחם, אבו גוש ובעוד הרבה יישובים אחרים אושרו צווים כאלה. אני רוצה לפנות לאזרח הערבי שנמצא בתחום מתחם שהשר חתם על צו לחיבור חשמל בו, ואני אגיד לו: תלך להסדיר את העניינים שלך באופן מיידי. תיגש לרשות המקומית, תיגש לוועדת התכנון, תשלם את ההיטלים שעליך לשלם כמו כל אזרח שמוציא היתר. זה לא יותר ולא פחות. זה דומה לכל בקשת היתר שכל אזרח מגיש, ואז הוא משלם היטלים בהסתמך על גודל הבית שלו, והוא משלם לרשות המקומית ולוועדת התכנון, ואז הוא מקבל את ההיתר שלו, ובהסתמך עליו הוא גם מקבל היתר לחיבור חשמל. תלכו לרשויות המקומיות, לוועדות התכנון, תתחילו בתהליך של חיבור הבתים לחשמל. תנצלו את זה. יש לכם אפשרות להתחבר לחשמל, לא זול, לא יקר. אין כזה דבר, לא היה ולא נברא. על כן, אני אומר: צריך לנצל את המומנטום, לנצל את החוק, להתחבר לחשמל. ואני מאותו היגיון אמשיך, אופיר, כן. אמשיך לדחוף את הסוגיה הזו עד אשר חיבור לחשמל לא ישמש יותר כעונש קולקטיבי שהמדינה משתמשת בו כנגד האזרחים הערבים.

בהזדמנות אני אבוא אליך ותסביר לי את הנושא הזה של דרוזים מערופים.

בהזדמנות. בשם שר האנרגיה והתשתיות, אני מזמין את השרה אורית סטרוק להציג את עמדת הממשלה.

כבוד היושב-ראש,

בשם שר האנרגיה והתשתיות השר אלי כהן, ידידי, אני מתכבדת לקרוא בראש ובראשונה את תשובתו. ובכן, תשובת השר אלי כהן: בהמשך לעמדה המקצועית של משרד האנרגיה והתשתיות כפי שהוצגה בוועדת שרים ביום ראשון 19 במאי, ולאחר התנגדות משרד המשפטים והמשרד להגנת הסביבה, ועל מנת ללמוד את הצעת החוק שמוצעת כאן בפנינו באופן מקצועי ומעמיק יותר מול כלל הגורמים הרלוונטיים, השר סבור כי יש לדחות את הדיונים בהצעת החוק בשלושה חודשים. אם המציע מחליט להעלות את הצעת החוק להצבעה, השר מתנגד להצעת החוק ומבקש מהכנסת לדחות אותה. עד כאן דבריו של ידידי השר אלי כהן, ועכשיו כמה מילים שלי בעניין הזה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שיש לי שמחה מיוחדת לעמוד כאן ביום הזה ולראות את חבר הכנסת ווליד טאהא מציג הצעת חוק פרטית, כי אני זכיתי פעם אחר פעם למצב שבו הוא כיושב-ראש ועדת הפנים סתם את פי, לא אפשר לי להתנגד להצעת החוק הזו, הורה פעם אחר פעם לסדרני הכנסת

חבר הכנסת טאהא, אתה תוכל להשיב, אם תרצה, אחר כך.

להוציא אותי מהוועדה, שלבושתנו ולחרפתנו הוא עמד בראשה, אדם ששייך למפלגה תומכת טרור, הסיטואציה האיומה שהייתה מנת חלקנו באותם ימים איומים שבהם מפלגה שהיא הזרוע הפוליטית של תנועת האחים המוסלמים במדינת ישראל החזיקה ממשלה בגרון. חבר הכנסת ווליד טאהא בתפקידו כיושב-ראש ועדת הפנים לא הסתפק בלסתום לי את הפה ובלגרור אותי החוצה מהוועדה שבראשותו,

הוא סגר את דלתות ועדת הפנים ולא קיים דיונים כדי לסחוט את שרת הפנים דאז אילת שקד, אגב, זה לא נכון מה שהיא אומרת. אל תאמין לה. ולהוציא ממנה בכוח צעדים חקיקתיים שנועדו לייצר שתי מערכות חוק במדינת ישראל, חוק תכנון ובנייה לכלל האזרחים וחוק בנייה ותכנון לערבים. אבל זה לא היה שיא החרפה. שיא החרפה היה שממשלה בישראל נשענה על 61 אצבעות, שחלק מהן, לא אחת, לא שתיים ולא שלוש, היו אצבעות של תומכי טרור, והיום כולם יודעים את זה. הלוא היום כולם יודעים שבנק לאומי כבר חסם את חשבונות הבנק של עמותה 48', העמותה שלכם, ושבית המשפט המחוזי בתל אביב נתן גיבוי מלא להחלטות האלה של בנק לאומי, משום שהעמותה שלכם היא עמותה שמעורבת עד צוואר בטרור. ובית המשפט המחוזי נתן לזה גושפנקא, וגם משרד המשפטים כבר פתח בהליכים לפירוק העמותה שלכם, את משקרת במצח נחושה. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי.

מותר, היא שרה בישראל.

לפירוק העמותה שלכם, של מנסור עבאס, חבר הכנסת טיבי, די.

עמותה 48' תומכת טרור מכספי טרור. חברת הכנסת גוטליב, תודה. טלי, אני מסתדרת, תודה, נשמה. לפירוק העמותה שלכם, שמנסור עבאס הסביר פעם אחר פעם שהיא יותר חשובה, העמותה הזו, מאשר המפלגה בכנסת,

שהיום כולם יודעים שהיא עמותה שמתקצבת טרור, ממשלת הימין, שמעבירה כספים לחמאס. שמשתפת פעולה עם ארגוני טרור, והיום זה כבר ממוסמך במסמך משפטי.

היא אומרת לחברי כנסת טרוריסטים. חבר הכנסת טיבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. לא תקום עוד ממשלה בישראל שהזרוע הפוליטית, חבר הכנסת אלהואשלה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אנחנו חיות? חברת הכנסת עאידה תומא

שורפים להם בתים, שורפים להם רכבים, של נעליך, חבר הכנסת שקלים,

שורפים להם רכוש, שורפים אותם בעודם בחיים.

חבר הכנסת כהן, תודה. אתם. אתם מורשעים, אתם חבורה של טרוריסטים.

אנחנו נעבור להצבעה. יש שם את מסגד אל-אקצא, אני לא מכיר הר הבית.

יש מסגד אל-אקצא, הצבעה. הר הבית בידינו. הר הבית בידינו.

שלא יהיה מצב שהטמפרטורה בנגב, אומרים שמאוד חם בנגב, שאיזה מישהו שבאמת לא התכוון שמע רדיו וחשב שזה העניין, יצא בקריית ארבע בלי הסוודר, כי בקריית ארבע קר, זה אזור אחר. אבל מה זה משנה, מה זה משנה כשרוצים לעשות משהו, לא שכל, לא היגיון, כלום, נאדה.

ומפה נעבור להצעה הזאת, שהיא לא הצעה שאני המצאתי אותה, היא הצעה שנמצאת על שולחן הכנסת משנת 2004. הצעת החוק הזו, בפשטות, למי שקשה לו לקרוא, קשה לו להבין או לא רוצה להבין, היא קובעת שראש ממשלה שר או סגן שר שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות שחיתות חמורות שיש עימן קלון, לא יוכל להמשיך בתפקידו. לגבי שרים נקבע כבר בפסיקה, והחוק למעשה בסך הכול מעגן החלטות בית משפט בנורמה חקיקתית. לגבי ראש הממשלה, המצב המשפטי היום, שראש ממשלה יכול לכהן ככזה אפילו לאחר הרשעה, למעשה עד פסק דין חלוט, זה החוק נכון להיום. את התוצאות ההרסניות של חוסר בחוק כזה רואים בעיניים, לא צריך לדבר תיאורטית, אפשר לראות. הוא לא פה עכשיו, אבל נזק מתמשך מכהן בראשות הממשלה הזו, תופעה הרסנית, ויש לה שם, בנימין נתניהו. למרות עובדה זו,

אני יכול להרגיע את חבריי מהקואליציה, איננו משנה את המצב המשפטי בדיעבד. הוא רק ממחיש להיכן מגיעה מדינה שמנהיגיה מגיעים למצב של חוסר נורמות ציבוריות מכל סוג, שלקיחת אחריות מהם והלאה, ולאיזה מצב מדינה יכולה להגיע כאשר מוגש כתב אישום נגד ראש הרשות המבצעת. זה חיידק אוטואימוני שעוטף את כל המערכת כולה, הגוף נלחם בעצמו. לא סתם כשהולכים אחורה בזמן, הכול התחיל באותו יום שהוגש כתב אישום כנגד בנימין נתניהו. מאז המערכת המשפטית היא היעד המרכזי. על מנת לממש אותו נתניהו מינה לאורך השנים את האנשים, את עושי דברו, מי שזוכר את התמונה מאחורי בית המשפט המחוזי בירושלים. החוק הזה שאני שם כאן, ואני יודע שהממשלה מתנגדת, אינו מרפא את המציאות הקשה של הממשלה המופרעת הזאת, עם ראש ממשלה בלתי כשיר, עם שרים אלימים ובעייתיים, שאחד מהם מטייל היום בהר הבית, איזה אחת אחרת עם גדי בתוך הבגדים. אותם אתם מנרמלים. אתם מנרמלים כי אתם מטורללים. אבל מטורללים זאת מילה לא יפה. יש כוונת מכוון של הרס מתמשך של המערכת, ולזכותכם ייאמר, להרוס אתם יודעים. החוק הזה קובע נורמה עתידית לימים טובים יותר. ואני אומר גם לך, שר המשפטים,

יגיעו ימים טובים יותר, שאנשים שנמצאים עם כתבי אישום לא ינהלו, שאנשים מורשעים לא יובילו פה מהלכים. יגיעו ימים טובים יותר, לא איתכם, אבל הם יגיעו. מה הכיוון הנכון שמדינה צריכה להיות בו? מה, נבחר ציבור זאת זכות מוקנית? זכות מוקנית להיות נבחר ציבור? הבית הזה צריך להכיל אנשים שאין עליהם סימן שאלה, ויש פה אנשים, ובראש הרשות המבצעת ראש הממשלה, גם שלי, יש עליו סימן שאלה גדול. ואם היה סימן שאלה אחד לגבי הנורמות האישיות שלו, בוודאי שאין יותר שום סימן שאלה לגבי הנורמות הפיקודיות שלו, הניהוליות שלו, כיצד הוא מנהל את הממשלה הזאת, כישלון מתמשך. וזה על ראשכם, כולל 7 באוקטובר, אבל 7 באוקטובר זה יום אחד. מאז 7 באוקטובר עברו שמונה חודשים של חידלון מתמשך, של אנשים שהקשר בינם לבין ניהול, כוונה טובה לכלל אזרחי מדינת ישראל, לא קיים. עמדת ועדת השרים לחקיקה, ששוללת ומתנגדת לחוק זה, מייצרת לפחות תמונה בהירה מהי הקואליציה, עד כמה הריקבון עמוק בשלטון.

זה מאפשר לסמן כיוון מדויק מה צריך לעשות אחרת. השרים שהצביעו בוועדת השרים לחקיקה מועלים בתפקידם, אבל זה לא בפעם הראשונה. אתם עוד מעט תיכנסו, תצביעו נגד חוק שהוא לטובת אזרחי מדינת ישראל, חוק שתחילתו בפברואר 2004, עבר קריאה טרומית ב-21 במאי 2008. חברי כנסת מכל סיעות הבית הצביעו בעד. החוק הזה התחיל,

ואיימן עודה, ובוגי יעלון, ואחרים, ואופיר פז. ב-2008 ראש הממשלה בישראל היה אהוד אולמרט, ולמרות העובדה שהייתה חקירה פלילית בעניינו של אהוד אולמרט, חברי קדימה דאז הצביעו בעד החוק הזה, ולא רק הם, חברי הליכוד דאז הצביעו, חלקם, בעד החוק הזה, חברי ש"ס הצביעו בעד החוק הזה, חברי אגודת ישראל הצביעו בעד החוק הזה. אז מה קרה מאז 2008 ל-2024? הריקבון התפשט,

כשלא עוקרים מהשורש גילויים של שחיתות, זאת הופכת להיות מחלה ממארת. הצעת החוק הייתה כשראש הממשלה אהוד אולמרט היה נתון בחקירה פלילית, בהקשר לדבר הזה, ומאז הושחתו הנורמות הציבוריות. העליתם על נס את הריקבון. הכנסתם אנשים לא כשירים לתפקידים, חלקם בכוונה להרוס. זה מה שאתם עושים מתוך כוונת מכוון. חברי הקואליציה הזאת פה, שיושבים כאן, מבוהלים. לא לא, הם לא מבוהלים מהשחיתות. הם לא מבוהלים מהמצב של המדינה. הם מבוהלים מהמצב שבו הם נמצאים, שיש סיכוי שהם יאבדו שלטון, יאבדו כוח. בהמשך לדבר הזה, רק אתמול התברר שראש הממשלה, כפי שפורסם, מונע מינוי של קצין משטרה לשעבר בתפקיד הממונה על הרשות להגנת הצרכן.

כי הוא עסק בענייניו, הוא היה קצין המודיעין ביחידת להב 433, אז לא ממנים אותו בממשלה. יש ניגוד עניינים, גועל נפש, יותר גרוע מזה?

אבל זה רק אקורד של אתמול. יש פה שנים ארוכות של התפרקות טוטלית. על מנת למנוע את הדבר הזה, במקום להגיד "פשענו",

מה אתם עושים? את מי שחוקר אתכם אתם מאשימים, את מי שתובע אתם מעמידים אל עמוד הקלון, וממנים אנשים בלתי ראויים, בלתי כשירים, לתפקידים הכי משמעותיים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר משוטט בהר הבית, איפה אתם? שהכול יבער על ראשכם? אבל מה אכפת לכם. אתם רק תעשו צירוף תיקים על השנה וחצי האחרונה של המהפכה המשטרית, על 7 באוקטובר ועל המהומה הבאה, אם היא תהיה. כן, זה על ראשכם. גם על ראשך, השר לוין. קצת היסטוריה. מי שקורא את דברי הכנסת מ-2008 אומר: כנראה היינו בעולם אחר. וכן, היינו בעולם אחר. אבל מי ששכח, אז אני אזכיר לו: חברי ש"ס כולם, למעט אחד, כולל השר מרגי, שהיה אז חבר כנסת, הצביעו בעד החוק הזה, חבר הכנסת גפני הצביע בעד החוק הזה, חבר הכנסת שהיה אז בקדימה, כיום חבר הכנסת מטעם הליכוד,

כשראש הממשלה היה אהוד אולמרט, הצביע בעד החוק הזה, חברי ליכוד, חיים כץ הצביע בעד. ואתם יודעים מי עוד הצביע בעד? זה ששוחט את המערכת כבר תקופה, הביא אותנו לאסון הגדול ביותר מאז קום המדינה: בנימין נתניהו הצביע בעד. היכן בנימין נתניהו עכשיו? היכן הוא מסתתר? מאחורי איזה כנף, אחרי מישהו שלא משך בדש מעילו. זה אתם, זה פרצופכם. אבל העתיד עוד ישתנה. נגיע למקום טוב יותר לא רק עם הצעת החוק הזו, עם אנשים שיתכוונו אחרת וינהגו אחרת מכם.

תודה. את עמדת הממשלה יציג שר המשפטים השר יריב לוין. בבקשה, אדוני. הרמה להנחתה עשו לך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת סגלוביץ' עמד כאן על הדוכן בעוד מופע של הטפת מוסר ודיבורים גבוהה-גבוהה על, איך אומרים, שליחות ציבורית ואחריות ומחויבות והרבה מאוד מילים גבוהות ויפות כאלה.

וזה הזכיר לי, חבר הכנסת סגלוביץ', זה הזכיר לי את זעקות השבר של סיעת יש עתיד המודאגת שהכנסת תצא לפגרה, ובמהלך הפגרה הכנסת כביכול לא תעבוד, ודברים נוראיים יקרו. ואז, ואז, אני חייב לומר לכם, מה עם נשיא העליון?

חברת הכנסת אלהרר.

הגעתי לכאן במהלך הפגרה לבניין, ואני חייב לומר, התרשמתי עמוקות: עברתי ליד משרדיהם של חברי הכנסת של יש עתיד, והיו תלויים שם שלטים יפים, מכובדים, היה כתוב עליהם: אנחנו עובדים גם בפגרה, הלשכות שלנו פתוחות ואנחנו לרשותכם, מה שנקרא, מסביב לשעון. תגיד,

לא כמו מפלגות אחרות. היית בא לקפה. ואז עברתי לתומי ליד משרדו של חבר הכנסת בני ידידי. אדוני שר המשפטים, היית בא לוועדה לביקורת המדינה, היא עבדה כל השבועיים, אבל לא באת. עברתי ליד משרדך, גם ליד משרדו של חבר הכנסת נאור שירי,

רק תוסיף לי את הזמן, אדוני. תגיד, שר המשפטים, אתה ראית פעם את נתוני הנוכחות שלי? חבר הכנסת שירי. חבר הכנסת בליאק. ראית פעם?

חבר הכנסת בליאק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ראית? חבר הכנסת בליאק, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אליי אתה פונה? אני לא מדבר איתך. לתדהמתי,

שעה בממוצע ליום. העיקר הטפתם מוסר. חבר הכנסת בליאק, מפאת הכבוד שאני רוחש לך אני אפילו לא אגיד כמה שעות אתה היית. אבל אני אגיד לכם,

איפה הייתי? איפה המשרד שלי? אתה לא היית פעם אחת ליד המשרד שלי. אבל אני אגיד לכם, יש, יש, אני אגיד לך איפה

"מי ידע בסופו של חשבון שאחד ואחד זה בעצם המון"

לשיטת יש עתיד, לבוא בפגרה לאיזו שעה פה ושעה שם זה המון. אבל אתם, כמו שעשה חבר הכנסת סגלוביץ', מטיפים מוסר בחוצפה, בחוסר הגינות,

בחוסר יושרה שאין למעלה ממנה.

חברת הכנסת פרידמן, תודה.

אני רוצה לדעת כמה ששי, ואושר שקלים, ומי עוד יש

מגיע לך,

העיקר היה שלט: אנחנו כאן עובדים גם בפגרה. תתביישו לכם. איזה פופוליזם, איזו צביעות. בושה וכלימה. תצעקו,

הזמן הזה יתווסף, אני אגיד לך משפט אחד אחרון, חבר הכנסת סגלוביץ': זה הפרצוף האמיתי, אתה לא שר המשפטים, אתה שר המילים הריקות, הפרצוף שלכם זה בדיוק כמו הפרצוף של הפועל, כל מה שקרה ב-7 באוקטובר על הפרצוף שלכם. חבר הכנסת בליאק, מספיק. ישר

מעונות מיוחדים, איפה אתם? אבל אני אגיד לך מה כן, חבר הכנסת סגלוביץ'. אני אגיד לך דבר אחד מאוד פשוט,

שאנחנו נעמוד עליו תמיד ואתם לא מסוגלים לקבל אותו: אנחנו מאמינים

להחרים ציוד של גוף התקשורת הגדול בעולם? האם אתה יודע ש-AP קיבלו 53 פרסי פוליצר והם

אתה יודע מי היה פחות ממני? בוא נתחיל:

עוד, רק התחלנו: ששון ששי גואטה היה פחות ממני, הוא מהסיעה

לילדים שלנו,

לצערי הגדול, אופיר כץ, אני כנראה אצטרך לגנוב סוסים כדי שאתם תצביעו על הצעות טובות ולא תדחו אותן בבושה שהיא חסרת תקדים. כי אם ההצעה הזאת הייתה מדברת על אברכים או על סקטורים מסוימים שנמצאים בקואליציה, אתה היית רץ להילחם בשבילם, אבל כשזה לכל ילדי ישראל, אתם לא מתביישים לשבת בוועדת שרים ולדחות את זה. שום דבר. קשקוש בלבוש. אתם לא שואלים איפה התקציבים כשאנחנו מבררים בישיבת ועדת ביקורת שיש 300 מיליון שקלים לעמותות חינוך שאף אחד לא מפקח עליהן, והן מקבלות כל חודש עוד 20 מיליון. אין מקור תקציבי, חוק הביטוח הלאומי, לפני זה אני אספר משהו: אני ועוד שני אחיי היינו חיילים בסדיר, בני משפחה של תשע נפשות. ביום ראשון או מוצאי שבת, כשהייתי יוצא מהבית, הייתי מסתכל על אבא שלי, שהיה צריך לתת כסף לשלושת הילדים בסדיר, וכל אחד מאיתנו היה אומר: אבא, אנחנו מסתדרים, כי לא היה כסף. וכשהייתי מגיע לבסיס, למרות היותי לוחם, ובאמת הייתי לוחם, תשאלי את אבא שלך, אז הלכתי למכור בקבוקים בשק"ם כדי שיהיה לי לקנות את הדברים האלמנטריים. אני אומר את זה כהקדמה להצעת החוק הזאת. חוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת ילדים תשולם להורה מבוטח שזכאי לכך בעד כל ילד, וזאת במטרה לסייע בנטל הכלכלי של גידול הילדים. עם זאת, הזכאות לקצבת ילדים פוקעת בגיל 18, כשהילד שבעדו משולמת הקצבה מתגייס לצבא או משרת בשירות אזרחי או לאומי. בתקופה הזאת של הצבא, אנחנו כולנו יודעים שלמרות שהחיילים לנים וגרים בצבא, מה לעשות, ילד או ילדה מגיעים הביתה בכל השכבות, מכל המעמדות, תגידו לי אתם אם הילד שלכם או אח שלכם יצא מהבית בלי שההורים עשו מאמץ גדול לשים לו בכיס קצת כסף להתפרנס במהלך השבוע, במהלך החודשים הקשים שלהם. צעיר בגיל צבא לא יכול לעבוד, לא יכול להרוויח כסף, והמשכורת הצבאית, אין בה היום כדי לכלכל אותו, אתם יודעים, טיפה מעל המינימום. גם המדינה מודעת לכך שחיילים מסתייעים בהורים שלהם מבחינה כלכלית בתקופת שירותם. כל אחד מאיתנו יודע את זה. כל מי שיש לו ילדים בצבא יודע שהוא חייב לקחת ממשכורתו, מההכנסה המשפחתית, ולדאוג שהילדים האלה שביום ראשון חוזרים לצבא או חוזרים ללחימה, מציידים אותם בסכום מסוים. כיוון שהמדינה ממילא מסתמכת על תמיכתם הכלכלית של ההורים בתקופת השירות, אין זה סביר והגיוני שמפסיקים את קצבאות הילדים בגיל 18. וזה קצבאות קטנות, 186 שקלים, 244 שקלים, אבל בבוטות אומרים להורים האלה: הבן שלך או הבת שלך התגייסו לצבא, אבל אנחנו נפסיק לתת לך את הקצבה הזאת. אני ישבתי עם הביטוח הלאומי והבאתי את זה, ובדקנו את המחירים ובדקנו את העלויות, ומעבר לעלויות, שהן לא גבוהות, אני חושב שזה היה מאוד מכובד שהמדינה תגיד: ילד וילדה שמשרתים בצבא הם עדיין סמוכים על שולחן הוריהם, ולכן אנחנו לא נפסיק. ואם לא אמרו את זה בעבר, צוק העיתים עכשיו, כשהילדים שלנו נמצאים בקושי כל כך גדול, המעט שאנחנו יכולים לעשות ככנסת, כמדינה, הוא להגיד להורים שלהם: אתם יודעים מה, אנחנו מכבדים אתכם, גם אם זאת תהיה הוראת שעה לתקופה הקשה הזאת. שום דבר. באטימות, בשרירות לב, רואים הצעה כזאת טובה, ואנשי הקואליציה: תדחו את זה לעוד חצי שנה. תראו מה עבר היום, איך הצבעתם ואיך עליתם להגן על תוספת ועל הכללת יהודה ושומרון בנגב, ומי שאמר שזו טעות, אמרו לו: אתה שונא מתיישבים. חנטרישים שכמוכם, תתביישו לכם. כשאני הייתי שר הרווחה, תשאלו בדרום חברון, הם הראשונים לקבל, אבל על פי חוק, כי הרווחה היא רווחה לכולם. הם היו בחוק. אתם הוצאתם אותם מהחוק. הרווחה היא רווחה לכולם, ומעולם לא עשינו הבדל, לא אני ולא שום שר של יש עתיד, חס ושלום, בין יהודי שגר בדימונה או בתל אביב ליהודי שגר בשומרון. תשאלו את ישראל גנץ איך רצתי יום-יום שם, אני וחבריי, ולא הבדלנו. אבל לכם, מה הבעיה להבדיל? מה הבעיה לשבת בישיבה ועדת שרים, וכל דבר שקשור ליהדות החרדית להצביע, כי אתם מפחדים, אבל כשמאיר כהן או לא יודע מי, או קטי או אנשים שמטפלים בנושאים חברתיים, מעלים את ההצעות האלה, אתם אפילו לא מתקשרים לקרוא, לשאול, להתייעץ. אתם מייד פוסלים את זה, דוחים את זה בשלושה חודשים או חצי שנה. איפה הביחד שלכם? הביחד הוא רק כשזה תואם לכם? מה הבעיה עכשיו, 168 שקלים? אבל זה מעבר לכסף, זו אמירה מכובדת להורים של החיילים. מאיפה, אל תגידי לי "מאיפה". איפה שמוצאים 3 מיליארד לחינוך החרדי נמצא 100 מיליון שקל להורים, לכבד אותם, להגיד להם: זה לכבוד הילדים שלכם. מי שמשרת בצבא, זה הדבר היחיד שאנחנו נותנים להם. לא קצבאות לימודים, לא שהם יושבים ולא נלחמים ומשלמים להם. לא ולא. אם הוועדה הייתה עושה דבר אחד, אומרת: מאיר, אתה יודע מה, מציעים לשנה, לחצי שנה, לסמן וי לכבודם של ההורים האלה, של הילדים, הבנים והבנות שמשרתים. אבל הפופוליזם המטופש הזה, שאם אתה לא תלך לגנוב סוס אז לא יעבירו חוק, זה בושה שלכם. לא הייתה אף פעם קואליציה כזאת. אני פה 12 שנים, היה דוד ביטן, היו ראשי קואליציה שנלחמו יחד איתנו כשראו הצעה טובה, רצו עם זה ואמרו: זה עליי. אבל אתם, איזו ציניות. מה, אתם לא מתביישים? מה קרה? מה, ההורים האלה הם סרח עודף? רק הורה של תלמיד שלומד בישיבה ולא מתגייס יקבל קצבאות לבן שלו?

שמגייסים את הילדים, את הבנים ואת הבנות, לא יכולים במצב כזה להגיד להורים: חבריא, אתם יודעים מה? לא מפסיקים לכם את כספי הילדים, כמה זה מביש, 168 שקלים, 240 שקלים מהילד השני ומעלה, ולהגיד להם: אנחנו, כנסת ישראל, מצדיעים לכם. אם אתם לא רוצים שאנחנו נגיש, אנחנו לא נגיש. תגידו לי: מאיר, תשנה את השם, שאופיר כץ יגיש את זה, בבקשה. ואם אתם חושבים שאנחנו עושים את זה בשביל פופוליזם, אתם טועים. אנחנו שומעים את הציבור, אנחנו שומעים את הקולות, גם אתם שומעים את הקולות. וצר לי שקיבלתם החלטה כזאת. אני יודע שתצביעו נגד ותלכו לדרככם, וכל אחד יעשה את החשבון האישי שלו, ותגלגלו עיניים, ותגידו לי: מה לעשות, אנחנו חלק מהקואליציה. קצת אומץ.

מילא שאתם רואים שהמדינה מתרסקת, מילא שאתם הולכים עם בטן מלאה, אבל אף אחד מכם לא ידבר, לא יעז לדבר. אבל בנושא של הילדים שלכם ושלנו זו לא הצעה סקטוריאלית, זו הצעה לכל חייל וחיילת, לכל משפחה, להגיד לה: חבריא, אנחנו מצדיעים לכם במעט שאנחנו יכולים. יושבים אנשים בוועדת שרים, לא הייתה ועדת שרים כזאת, לא היה דבר כזה. תתביישו, אלה שמצביעים נגד. תעשו את החשבון שלכם.

תודה רבה לחבר הכנסת כהן. אני מזמין את שר הדתות מיכאל מלכיאלי להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. למה אתה? רצו מישהו באות מ'. מלכיאלי, למה אתה? רצו מישהו באות מ', חיפשו מישהו באות מ' מצאו אותי. אם כן, לרשותך עשר דקות. בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, שאל חבר הכנסת מאיר כהן: למה אתה? חבר הכנסת כהן, שאלת: למה אתה? אני לא רוצה להגיד מה הייתה התשובה. אני אגיד לך, חיפשו מישהו באות מ'. עכשיו תשמע,

היועצת המשפטית של הכנסת, הוציאה דפי מידע בחוברות. אני חושב שהיה צריך להוסיף שם עוד עמוד אחד, שבחיים הפוליטיים חבר אופוזיציה מציע כל מה שהוא רוצה. חבר קואליציה לפעמים צריך לעלות ולהגן על דברים שהוא לא בהכרח חושב, אבל זו עמדת הממשלה. ככה החיים עובדים. כל מי שיושב כאן והיה פעם צריך לענות בשם מישהו יודע, ואני לא מגלה פה סודות לאף אחד, שלפעמים הוא עולה ואומר: ואללה, הייתי יותר שמח להגיד שזה כן,

יותר מזה, אתה היית שר הרווחה מהטובים שהיו לנו. אם אני אוציא מערוץ הכנסת, לא. לא מתוך רוע, חלילה.

מה אתה רוצה ממני? אני הייתי מחר מגיש הצעת חוק שכר מינימום, קצבאות נכים, היית אומר לי: מלכיאלי,

אבל זו לא הצעת החוק הזאת.

נכון נכון נכון. מסכים. אבל תיאורטית אתה כשר,

עולה פה להגיד על הצעות טובות שהיית מת לאשר אותן,

זאת אומרת, בדפי המידע חסר המידע הזה. אחרי שאנחנו יודעים את המידע הזה, יותר קל להיכנס לתשובה. חסר עוד משהו בדפי מידע. חסר עוד משהו, שיש פה אנשים ערלי לב,

נהנית מהתשובה.

גם את זה חסר בדפי מידע.

אנשים ערלי לב שלא רואים בעיניים, ששר המשפטים אפילו לא מגיב על הצעת החוק,

היות שסימנו לי שם לרדת, אז אני אומר שאני השבתי בשם שר העבודה, שהוא מדגיש שהוא בעד, הוא אוהב את ההצעה והכול בסדר, והוא קורא לך: ידידי חבר הכנסת כהן, בנימה אישית, כל חקיקה שתיטיב עם חיילי צה"ל, אני מוכן לשלב ידיים איתך בנושא, רק הוא אומר שאין לו מקור תקציבי, והוא מבקש להתנגד. תודה לשר מלכיאלי. חבר הכנסת כהן, אתה מעוניין להגיב על הדברים? לרשותך שלוש דקות. לא, אני רק רוצה לחזק, חצי שנייה. עליזה, החברה הטובה שלי, צועקת: קואליציה,

וראשי הסיעות מחרים מחזיקים אחריה: נגד, והילדים שלנו שבצבא, ההורים שאנחנו צריכים לכבד, יסתכלו עלינו ויתביישו במה שאנחנו עושים.

למה עלינו?

תודה לחבר הכנסת כהן. חבריי חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום קצבת ילדים לאחר גיל 18 בעד ילד המשרת בשירות צבאי, לאומי או אזרחי), התשפ"ג 2023. הצבעה.

להעביר לוועדה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום קצבת ילדים לאחר גיל 18 בעד ילד המשרת בשירות צבאי,

בעד, 25, נגד, 49, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי, התשפ"ג 2023, לא אושרה, ותוסר מסדר-היום. אנחנו נעבור עכשיו לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לחלוקה הוגנת של מזונות, התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת גדעון סער וזאב אלקין. אני מזמין את חבר הכנסת גדעון סער לנמק את ההצעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אגיד רק בפתח הדברים לחברי הכנסת שיש לי סיכום עם שר המשפטים שתשובת הממשלה והצבעה יהיו במועד אחר, ואני אבהיר בסוף דבריי מדוע. מה ההצעה שאני מביא היום? הצעה שבשעתו עבדנו עליה הרבה, בקדנציה הקודמת, כשהייתי שר המשפטים, והרעיון הוא הצעה לחלוקה הוגנת של תשלומי מזונות, כדי לבצע שינוי נדרש ומכונן בנושא שהוא קריטי להרבה מאוד משפחות ולהרבה מאוד אזרחים. להוביל סוף-סוף לגירושים מכבדים. אף אחד לא ספונסר של אף אחד. טובת הילדים לעיני הכול ובהתאם לזה תשלום המזונות. אני מקווה שתצליח לקדם את ההצעה הזאת. תודה רבה, חברת הכנסת גוטליב. אני מודה לך. העיקרון שמנחה את ההצעה הוא העיקרון של טובת הילד, ועיקרון נוסף, יצירת הוגנות בחלוקת תשלומי המזונות בין ההורים, וליצור אחדות ושקיפות בנושא דיני המזונות בישראל, שהיום למעשה כל שופט יכול להחליט דבר אחר, שונה בתכלית. ומה הקשיים שקיימים היום? הבדלים משמעותיים בפסיקות על גובה תשלום המזונות, חוסר אחידות בשאלה כיצד נכון לחלק את ההוצאות בין ההורים. ברוב המקרים חלק הארי של ההוצאות מוטלות על האב, אבל בלי קשר למצבו הכלכלי ולמצב הכלכלי של האם ולהכנסות של כל אחד מהם, וזה לא הגיוני בשנת 2024. במציאות המודרנית רוב האימהות עובדות. יש הרבה מאוד מקרים שהן מרוויחות גם יותר מהאב, וצריך להביא את זה בחשבון כשקובעים את גובה תשלומי המזונות ואת החלוקה. גם אין הסכמה היום מהי בעצם עלות גידולו של ילד בישראל, ולכן יש הבדלים משמעותיים בפסיקת גובה תשלומי המזונות בין ערכאות שונות ובין שופטים שונים. הנסיבות האלה מובילות למצב שמזונות הילדים הם אחד המכשולים הגדולים ביותר בניסיון לפתור סכסוך בין ההורים ולהביא לרגיעה, שבסופו של דבר באה לטובת הילדים ומאפשרת להתחיל על מי מנוחות, ככל שניתן, את תהליך החיים הנפרדים, שהוא כשלעצמו לא פשוט עבור כל הצדדים. טובת הילד היא שצריכה לעמוד נגד עיני ההורים, ומניעת המתחים סביב נושא המזונות תאפשר להם להתרכז טוב יותר בדאגה לרווחת ילדיהם. ההצעה הזאת מבקשת לקבוע עקרונות וקריטריונים סדורים לחלוקה של דמי המזונות. כך תתבצע חלוקה הוגנת ואחידה, שתעלה את המוטיבציה לסיים את ההליך מחוץ לערכאות משפטיות ותצמצם משמעותית את המתח בין הצדדים. זה גם יקל את העומס הרב שקיים בבתי המשפט. עיקרי הצעת החוק קובעים כי ההורים אחראים במשותף להבטיח את צרכיו הכלכליים של ילדם בהתאם להוראות החוק, וכי זכותו של הילד לקבל מהוריו את התמיכה הנדרשת לכך.

ייקבע כי ברירת המחדל המועדפת היא הסדרים המבוססים על ההסכמות בין ההורים, ורק כשאין הסכמות יקבע בית המשפט בעניין. החוק קובע כי סכומי התמיכה הכלכלית בילד יהיו אחידים ויתבססו על עקרונות משותפים לכלל האוכלוסייה. החלוקה תתבצע לפי הקריטריונים, תוך התחשבות בהכנסות של ההורים, וגם רווח מכל מקור שהוא, כגון נכסים, הוא בגדר ההכנסות שיובאו כאן בחשבון בחלוקת תשלומי המזונות. עוד מוצע בחוק שחובת התמיכה הכלכלית של הורים בילדיהם תימשך עד הגעת הילדים לגיל 21, רף שתואם את הסטנדרט הבין-לאומי ואת מציאות החיים בישראל, שבה בדרך כלל עקב שירות צבאי או לאומי, אין לילדים אפשרות לרכוש עצמאות כלכלית לפני סיום השירות. כמו שאמרתי, החוק הזה הוכן בתקופת כהונתי כשר המשפטים. הוביל את הכנתו בשעתו מנכ"ל משרד המשפטים דאז עו"ד ערן דוידי. כלל הנתונים והמסקנות יתבצעו לאחר עבודת מטה של משרד המשפטים כדי להסדיר את הנושא הזה. היה פה גם תהליך רציני ביותר של שיתוף חוקרים מתחום דיני המשפחה, כולל פרופ' שחר ליפשיץ מאוניברסיטת בר-אילן, שהיה יועץ מלווה. אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות גם לו. בהמשך נעשה גם תהליך שיתוף ציבור, עוד קודם לתזכיר החוק שהפצנו, באמצעות קול קורא שקרא לציבור הרחב לקחת חלק ולהשפיע על בחינת העקרונות המנחים שגובשו ביחס למזונות ילדים. לקול הקורא הזה נענו ארגונים שונים, גורמי מחקר ואקדמיה, עורכי דין העוסקים בתחום וכן אבות ואימהות, אזרחים ישראלים, שביקשו ללמד מתוך חוויותיהם האישיות.

נערכה בחינה כלכלית בשאלה מהי עלות גידולו של ילד בישראל, בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתייעצות עם כלכלנים העוסקים בתחום, וזה היה הבסיס לסט של עקרונות מנחים קבועים שעל בסיסם תיקבע חלוקת דמי המזונות בין בני הזוג באופן מאוזן והוגן לשני הצדדים. לצערי החליטה ועדת השרים לחקיקה לדחות את הדיון בשלושה חודשים. המשמעות של דחייה בשלושה חודשים היא בעצם להגיע עד למושב החורף של הכנסת, שיתחיל בעצם בסוף אוקטובר, ממש בסוף אוקטובר. אני חושב שלא נכון לא לצאת לדרך, אבל סיכמתי עם שר המשפטים שתשובה והצבעה יהיו במועד אחר, כדי לנסות למצות את הסיכויים להגיע לאיזושהי הבנה לקידום הנושא החשוב הזה, גם אם לא במלוא ההיקף, כי זו רפורמה מאוד גדולה שאני מציע פה, גם בהיקף יותר מצומצם, אבל שיהיה מוסכם. אנסה במהלך השבועות הקרובים להגיע להבנה כזאת,

אם לא נצליח להגיע להבנה בסופו של דבר, נביא את הצעת החוק כאן להכרעת מליאת הכנסת. תודה לחבר הכנסת סער. כאמור, עמדת הממשלה והצבעה, במועד אחר. חבריי חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את חבר הכנסת צבי סוכות להציג, בשם הוועדה לביטחון לאומי, את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפני הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס׳ 39), התשפ"ד 2024, שיזמו חברי הכנסת אופיר כץ ויוליה מלינובסקי. הצעת החוק המונחת בפניכם מבקשת להניח אבן נוספת במאבק נגד תופעת הכניסה והשהייה של שוהים שלא כדין תושבי יהודה ושומרון וחבל עזה למדינת ישראל. במדינת ישראל קיימת תופעה רחבה של כניסה ושהייה של זרים בלא היתר כדין. לתופעה זו השלכות ביטחוניות, חברתיות וכלכליות. אחת הדרכים לטיפול בתופעת השוהים שלא כדין היא ביצוע פעולות אכיפה נגד אלו המסייעים להם ומקילים על כניסתם לישראל והשהייה בה. בהתאם לכך, נקבעו בחוק הכניסה לישראל עבירות העוסקות בהסעה, הלנה והעסקה של שוהים שלא כדין. עבירות אלו נפוצות, והמבצעים אותן מעדיפים פעמים רבות את טובתם הכלכלית על פני השמירה על ביטחון הציבור. בעקבות הגידול שחל בשנים האחרונות במספר השוהים שלא כדין תושבי אזור יהודה ושומרון וחבל עזה בתחומי מדינת ישראל, ובעקבות המצב הביטחוני ומעורבותם של אותם שוהים שלא כדין בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל, תוקן חוק הכניסה לישראל כדי להתמודד עם מציאות זו. במסגרת זו הוחמרה הענישה הקבועה בחוק בגין הסעה, הלנה והעסקת שוהים שלא כדין, ונקבעו מנגנונים שונים לאכיפת עבירות אלה, ובכלל זה מנגנונים המאפשרים הטלת סנקציה מינהלית של התליית רישיון או היתר עיסוק וחילוט של רכוש הקשור בעבירה.

בשל היקף תופעה זו ולנוכח השלכותיה על ביטחון אזרחי ישראל, אנו מבקשים להחמיר את ההסדרים הקבועים במנגנונים אלה כאשר מדובר בעבירות המבוצעות בנסיבות מחמירות. עבירות של הסעה, הלנה והעסקה בנסיבות מחמירות כוללות,

הסעה של שוהה שלא כדין כאשר בוצע שינוי ברכב במטרה להסתיר אותו, או כאשר ההסעה נעשתה במסגרת שירותי הסעות, עבירות של הלנה והעסקה של שני תושבים זרים או יותר ששוהים שלא כדין בישראל, הלנה והעסקה למשך תקופה העולה על יומיים רצופים ועוד. על מנת להגביר את ההרתעה כנגד מי שמסייעים לתופעת השהייה שלא כדין, הצעת החוק מבקשת להחמיר את הסנקציות המוטלות בגין עבירות אלה המבוצעות בנסיבות מחמירות.

מוצע להאריך את משך התקופה שבית המשפט יהיה רשאי להתלות רישיון או היתר עיסוק בעיסוק הקשור לעבירה לתקופה שלא תעלה על שנה,

כפי שיפורט, לאפשר לבית המשפט להטיל הסדרי חילוט מחמירים מאלה הקיימים. הסדרי החילוט המורחבים המוצעים יאפשרו לבית המשפט לצוות, נוסף על כל עונש אחר, על חילוט רכוש הקשור לעבירה של מי שהורשע בעבירות המבוצעות בנסיבות מחמירות, ובכלל זה חילוט דירת המגורים או העסק שבהם נעברה העבירה, או לחלופין, לצוות על חילוט בשווי, שהוא חילוט של רכוש שהוא שווה ערך לרכוש הקשור לעבירה. לצורך הפעלת הסדרי החילוט האמורים מוצע לאמץ את ההסדרים הפרוצדורליים הקבועים כבר כיום בפקודת הסמים המסוכנים ביחס לחילוט, ובתוך כך את ההסדרים העוסקים בסייגים לחילוט רכוש, ערעור על חילוט, ביטול חילוט וכדומה.

כדי לאפשר אפקטיביות מוגברת באכיפה, מוצע לאמץ את ההסדרים הנוגעים לסמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי.

במטרה לאפשר תפיסה של רכוש שניתן לחלט אותו לפי הצעת החוק עוד בטרם הרשעה. אומנם כבר כיום קבועות הוראות חילוט הנוגעות לרכב המשמש להסעת שוהים שלא כדין, ואף לאחרונה נקבע בהוראת שעה כי במקרים אלה ניתן יהיה להטיל קנס בגובה מזערי שלא יפחת ממחצית שווי הרכב, אולם עד עתה לא נקבעה האפשרות לחילוט בשווי במקרים אלה, ובכך יש שינוי משמעותי והוספת כלי משמעותי ליכולת ההתמודדות של הרשויות עם עבירת ההסעה של שוהים שלא כדין. בעיני הוועדה, ההסדרים המוצעים בהצעת החוק יקנו לגורמי אכיפת החוק כלים נוספים הנדרשים להתמודד עם המקרים הרבים של כניסה ושהייה בישראל שלא כדין, והם מהווים כלי הרתעתי חשוב המבקש לפגוע בתמריץ הכלכלי לביצוע עבירות אלה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אני אבקש מחבריי חברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. מי שנמצא כאן בגיוס מלא, חבריי חברי הכנסת, אנחנו רואים כאן בגיוס מלא את הח"כים מהסיעות חד"ש-תע"ל ורע"מ. הם הגיעו לכאן בגיוס מלא במטרה להפיל את החוק הזה, כי דבר אחד חשוב להם: לעזור לאותם אנשים להיכנס לכאן, לעזור לאותם אנשים להיכנס לכאן, אנשים שעושים כאן פיגועים, אנשים שעושים פיגועים בתוך מדינת ישראל, והם כאן כדי להתגייס, כדי שלא נוכל להעניש את מי שמבצע את ההסעה הזאת. זו צביעות, ושאזרחי ישראל יראו את הדבר הזה.

תודה לחבר הכנסת סוכות. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. מרכזת האופוזיציה?

מבקשים להסיר את ההסתייגויות.

אם כך, יש לנו בקשות רשות דיבור. ראשון המבקשים, חבר הכנסת אופיר כץ, שגם שותף להצעת החוק.

אתה יכול להודות לי על הסרת ההסתייגויות. לרשותך חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אתמול התפרסם סרטון של נהג משאית שנתפס סמוך לקלקיליה בניסיון להבריח תשעה שב"חים פלסטינים לישראל. לפני שבועיים כולנו ראינו את נהג האמבולנס שניסה להבריח שמונה שב"חים במעבר עופר. אני רוצה להסביר לכם מה יש בתוך השב"חים האלה. יש שם אנשים שאינם מגיעים לעבוד בתמימות, לא אוהבי ישראל, שבמקרה גרים מעבר לגבול. כל שב"ח שנכנס לכאן זה הימור על החיים שלנו. אלו פצצות מתקתקות, שמבצעים פיגועים ורוצחים את בני עמנו. בינואר האחרון, שני שב"חים שהועסקו במוסך ברעננה רצחו אישה, עדנה בלושטיין, זיכרונה לברכה, בת 79,

במרץ 2022, שב"ח שהועסק באתר בנייה בבני ברק ביצע פיגוע ירי קטלני ורצח חמישה אנשים, במאי 2022 נרצחו בפיגוע אכזרי באילת שלושה בני אדם עם גרזן על ידי שני שב"חים שהועסקו באתר בנייה, והרשימה נמשכת. לא עוד. לא ניתן עוד שדם אחינו ואחיותינו יישפך בגלל עבריינים תאבי בצע כסף. הגיע הזמן לשים סוף לטיילת של השב"חים ברחובותינו. מי שמסכן את ילדינו בשביל כסף, ישלם מחיר כבד כפליים. ההצעה שעוברת פה מביאה בשורה גדולה ודרמטית בענישה למעסיקי, מסיעי ומליני שב"חים. ההצעה כוללת אפשרות של חילוט קבוע של כל רכוש השייך למסייע לשב"חים אשר קשור לעבירה, רכב, דירת מגורים, בית עסק, ושלילת רישיון עסק או רישיון הסעות לתקופה של שנה. חילוט בשווי רכוש, אם הרכוש אינו שייך לעובר העבירה, יחולט מהעבריין רכוש בשווי מלא ללא הגבלה: נכס, כסף בחשבון הבנק,

מטבעות דיגיטליים, תכשיטים ועוד. עוד נקבע כי כל רכוש שיימצא בחזקת המסיע, המלין או המעסיק ייחשב כשלו ויהיה ניתן לחילוט, ללא צורך של המדינה להוכיח לבית המשפט שזה אכן רכושו. נטל ההוכחה לגבי בעלות על הרכוש יהיה על העבריין. אני רוצה להודות קודם כול לשותפתי לחוק הזה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, על העבודה הרבה והמאומצת גם מאחורי הקלעים,

וגם בוועדה, על ההירתמות, על ההובלה. עשית באמת עבודה מצוינת. בזכות העבודה הזאת אנחנו מעבירים היום את החוק. אני מודה כמובן ליו"ר הוועדה פוגל על המסירות ועל הסיוע הרב בהעברת החוק ביעילות ובמקצועיות רבה. אני רוצה להודות לצוות הייעוץ המשפט, מירי פרנקל-שור וגלעד נוה, שליווה אותנו לאורך כל תהליך החקיקה בצורה יסודית, הביא פתרונות יצירתיים והיה זמין לכל סוגיה, ללאה גופר, מנהלת הוועדה, על הסיוע הרב, לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על תמיכתו בהצעת החוק, לשר המשפטים יריב לוין, תודה על תמיכתו,

בהצעת החוק, לראש המטה שלי נטע מולכו, תודה רבה על הסיוע ועל התכלול בהעברת החוק. אנחנו עושים דבר מאוד חשוב היום. אבקש מכם להצביע בעד. תודה לחבר הכנסת כץ. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. תודה למרכזת האופוזיציה שהסירה את ההסתייגויות. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. היום בדרך לכנסת היועצת שלי שואלת: למה את כל כך מחייכת ומתרגשת? אני יכולה להגיד לכם, למרות חקיקות רבות וחוקים רבים שהעברתי בכנסת, ואפילו בכנסת הזאת, שזה כבר חוק שני שהולך לעבור, אני מאוד מתרגשת כל פעם שקורים דברים כאלה. אז כנראה שכל עוד אני מתרגשת וזה נוגע לליבי, אני נמצאת במקום הנכון מבחינת העשייה שלי.

אופיר דיבר על זה בהרחבה, על התופעה. כולנו רואים את זה. כולנו רואים חדשות. ראינו אתמול את המקרה עם המשאית, שאותו בן אדם החביא שב"חים בבטן של המשאית. אנחנו ראינו רק לפני כמה ימים סיפור עם אמבולנס. אני הכנתי פה, הצוות שלי הכין לי דוגמאות רבות, כמויות בלתי נתפסות של שב"חים שמשטרת ישראל תופסת. התופעה

כנראה שאזרחי ישראל והעם שלנו צריכים ללמוד את זה רק דרך הכיס. כנראה שכל עוד זה לא פוגע בהם ברמה האישית, באותו מעסיק, באותו מלין, באותו מסיע, לא יהיה שינוי. החוק בעצם מטפל לא בשב"ח עצמו. אלה חוקים אחרים. הוא מטפל בצד השני של המטבע, כי יש, מה שנקרא, היצע וביקוש. אנחנו מטפלים פה בהיצע. אז כל אזרח

שמסיע, מלין, מעסיק שב"חים בלי אישורי עבודה, בצורה בלתי חוקית, צריך להבין דבר פשוט, מאוד פשוט: הוא ישלם על זה. הוא ישלם על זה ברישיון העסק שלו. הוא ישלם על זה בעסק שלו, כי אפשר לחלט אותו. הוא ישלם על זה בנכס שלו, בדירה או בנכס אחר או ברכב. ואם לא תהיה אפשרות לחלט את הנכסים האלה, בחוק יש דבר חדשני, מהפכני, שלא קיים בשום חקיקה אחרת: חילוט בשווי. חילוט בשווי, וזה נותן תשובה גם לאנשים שעושים את זה דרך משלח יד.

אותו נהג אמבולנס, שזה לא אמבולנס שלו,

הוא ישלם את זה בחילוט בשווי של האמבולנס. כנראה שעם ישראל צריך ללמוד רק דרך הכיס. דרך הדם כנראה כבר לא מספיק. אופיר דיבר פה על הרבה מאוד דוגמאות שאנחנו ראינו, איך שב"ח בסוף הופך להיות מחבל, שבעצם על זה אנחנו וצועקים. אני דיברתי עם משטרת ישראל. הם מייחסים לחוק הזה חשיבות עליונה. הבנתי שהם יוצאים עכשיו, אחרי שהחוק הזה יעבור, והוא יעבור, לסבב הרצאות. הלשכה המשפטית של משטרת ישראל מתכוונת לצאת לסבב הרצאות בכל המחוזות כדי לתת הדרכה לשוטרים, לתובעים, לכל מי שצריך, על תוכן החוק, על הסמכויות. כי יש פה גם תפיסה זמנית: אני לא צריכה לחכות עד כתב אישום או עד הרשעה. אני יכולה לעשות את זה בזמן אמת. כנראה זה מה שירתיע את אזרחי ישראל שרואים רק את הכסף, רק את טובת הכיס, רק את המשפט המגעיל הזה שלכסף אין ריח. זה מה שקורה פה, רואים את ה-20 שקל או כמה שקלים או כמה אלפים שהם יכולים להרוויח. אנחנו נותנים על ידי החוק הזה כלים למשטרת ישראל, כלים שאין להם שום דוגמה אחרת בשום חוקים אחרים. באמת, זה חוק מהפכני, הצלחנו פה לייצר משהו שעוד לא היה, וזה חידוש. אני מקווה מאוד שהם ייקחו את זה ברצינות. לפי מה שאני מבינה ומתרשמת, הם כן לוקחים את זה ברצינות רבה מאוד. וחובת ההוכחה על משטרת ישראל. אנחנו כמחוקקים, מה שנקרא, כוונת המחוקק היא מאוד ברורה, היא לא משתמעת לשתי פנים. אנחנו אומרים לכם, זה הכלים, זו התופעה. אנחנו ככנסת לא מוכנים לתופעה המאוד-מסוכנת הזאת. עכשיו כל חובת ההוכחה על משטרת ישראל ועל השר לביטחון לאומי. כלים יש, חובת ביצוע וחובת ההוכחה עליכם. ולסוף, אתה אמרת את כל התודות, ואני לא אחזור באמת. אני חייבת לציין את גלעד, את מירי, את הלשכה המשפטית, את היועצת שלי קורל, שבאמת, אחרי שסיימנו את החוק, אנשי משטרה אומרים לי: וואו, תוך 45 דקות הקראתם והצבעתם והכול בשקט. כי זה חוק עם הרבה תוכן ודברים שעוד לא היו, חדש.

אמרתי: תקשיבו, שום דבר לא קורה סתם. יש חודש וחצי מאחורי הדבר הזה, עבודה מאומצת. אני חייבת לציין את משרד המשפטים. עם כל הביקורת שיש אולי מהקואליציה וממני, מהאופוזיציה ובכלל, הם הגדילו ראש. הם הסכימו לדברים וזרמו איתנו על דברים שעד עכשיו פשוט לא היו. ולהם תמיד מאוד קשה לשנות דיסקט וללכת על משהו שלא היה. אז פה זה קרה.

ואם שכחתי מישהו, באמת, חקיקה שתיכנס היום, בעזרת השם, לספר החוקים. זה צעד ראשון חשוב מאוד. חובת ההוכחה, כפי שאמרתי, על המשרד לביטחון לאומי ועל השר ועל המשטרה. וכמובן, בלי שיתוף פעולה ביני לבין אופיר, בין אופיר לביני, זה לא היה קורה. תודה רבה. והיד עוד נטויה, אופיר. יש לי הרבה רעיונות. גם לך יש הרבה רעיונות. זה הוכיח את עצמו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מלינובסקי. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השנייה. הוסרו ההסתייגויות, לכן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 2 נתקבלו. בעד, 24, נגד, תשעה, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. לפני הקריאה השלישית, ביקש חבר הכנסת טיבי למסור הודעה אישית. אדוני היושב-ראש, בשם סיעת רע"מ וחדש-תע"ל, אני מבקש להכריז, לראות בהצעה הזאת הצעת אי-אמון בממשלה. ביום שני הצבעה.

קיבלנו, ולכן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית. לא, דקה, דקה. מה זה "הולכים להצבעה" יש הודעת ממשלה. ועושים ביום שני הצבעה. ביום שני הצבעה. תבקש ביום שני הצבעה. לשיקולכם. זה להחלטתכם, חבר הכנסת כץ. מה אתה עושה בקריאה שלישית? יושב-ראש הקואליציה? למה מירב לא מציעה? אנחנו עוברים להצבעה? אנחנו עוברים להצבעה. שימו לב: בעד החוק זה נגד האי-אמון, ונגד החוק זה בעד האי-אמון. לחוק באופן אוטומטי, יש תקנון לכנסת. האם מישהו מהממשלה ביקש ממך להצביע? ככה זה הולך, אתה לא הממשלה. נציג הממשלה. נציג הממשלה, האם אתם מבקשים להתקדם עם ההצבעה?

כן, השר ביקש להצביע.

נציג הממשלה, השר התורן, מבקש להתקדם עם ההצבעה. חבריי חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם. אני חוזר: בעד החוק זה נגד האי-אמון, נגד החוק זה בעד האי-אמון. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39). רגע,

שנייה, תסביר עוד פעם, כי היה רעש ולא שמעו. אני אסביר שוב: מי שמצביע בעד הצעת החוק הוא נגד האי-אמון, ומי שמצביע נגד החוק הוא בעד האי-אמון. עכשיו הבהרתי לכולם. ההצבעה על חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 39), התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד 18, נגד, תשעה. אני קובע כי הצעת האי-אמון לא התקבלה, והצעת חוק הכניסה לישראל, (תיקון מס' 39), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא החרם הטורקי והשלכותיו על כלכלת ישראל ויוקר המחיה. את ההצעה הגישו, חבריי חברי הכנסת, את ההצעה הגישו חברי הכנסת ולדימיר בליאק, יצחק קרויזר, אליהו רביבו וינון אזולאי. ראשון המנמקים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר הכלכלה והתעשייה, תוך כדי המלחמה הארוכה והקשה הזאת, מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים רבים, ואחד הגדולים בהם הוא האתגר הכלכלי. אני יזמתי את ההצעה לסדר-היום במסגרת המאמצים שלי מהאופוזיציה במישורים רבים, גם במליאה וגם בוועדות הכנסת, לעורר שיח בנושא יוקר המחיה המשתולל והיעדר התייחסות של הממשלה לבעיות היסוד של אזרחי מדינת ישראל בעת המלחמה. ההחלטה של נשיא טורקיה לפגוע בהסכמי הסחר בין שתי המדינות היא החלטה פוליטית מקוממת וחצופה, שבין היתר תפגע קשות גם בכלכלת טורקיה, ואולי בעיקר בכלכלת טורקיה. אבל אנחנו חייבים להסתכל על עצמנו, על הצרכים שלנו, על צורכי הכלכלה שלנו, על צורכי האזרחים שלנו. במסגרת הסחר בין ישראל לטורקיה, היבוא זה חלק הארי. היבוא ירד מ-5.7 מיליארד דולר ב-2022, ואדוני שר הכלכלה, אני אשמח אם תקשיב, ל-4.6 מיליארד דולר ב-2023. בסך הכול, ב-2023 הסחר בין המדינות שלנו הסתכם ב-6.8 מיליארד דולר. בקשר ליבוא, אנחנו מדברים על מתכות, מכונות וציוד חשמלי,

פלסטיק ועוד מוצרים. האירוע הזה הוא אירוע משמעותי שדורש תגובה ועבודת מטה מקיפה, קודם כול של משרד הכלכלה, וחבל ששר הכלכלה מדבר בטלפון ולא מקשיב. הייתי אפילו אומר שזו קריאת השכמה לתעשייה הישראלית ולמשק בכלל. אני מצפה לשמוע מממשלת ישראל מה התוכנית, אילו צעדים הם מתכוונים לנקוט על מנת לעמוד באתגר הזה. זו העת לחזק את התעשייה הישראלית, למצוא שווקים אלטרנטיביים ולהעמיק את הקשרים המסחריים עם מדינות אחרות, וגם להימנע מצעדים נמהרים ופופוליסטיים כמו הטלת מכס של 100% על יבוא מטורקיה. למה זה טוב? ללייקים מהבייס? כיצד זה יתרום לפתרון של הבעיה הזאת ולהורדת יוקר המחיה? עכשיו, זה די מדהים ששר הכלכלה לא מקשיב לרגע, הוא אמור לענות על ההצעה לסדר-היום. על משרד האוצר ומשרד הכלכלה להכין ולהציג לחברי הכנסת תוכנית מקצועית,

אני אוסיף לך עוד שתי דקות, אתה צודק.

תוכנית מקצועית ומקיפה להתמודדות עם החרם הטורקי, וזה חייב לקרות בהקדם. מעבר לזה, אדוני שר הכלכלה, אני אשמח מאוד לשמוע ממך היום את ההתייחסות שלך לסוגיית יוקר המחיה, מה שלא שמענו כלל וכלל בחודשים האחרונים. אדוני השר, מתי ביקרת לאחרונה בסופר? האם אתה יודע שהמחירים בחודשים האחרונים, גם בימים האחרונים, טסו למעלה בעשרות אחוזים? האם אתה יודע שמחיר הדלק עולה כבר חמישה חודשים ברציפות, ומאז כינון הממשלה השלים זינוק של 22%? מה עשיתם על מנת למנוע את עליית מחירי החלב המפוקחים ב-4.5%? הבטחתם אחרי הבחירות להקפיא את הארנונה, אז הבטחתם, השנה הארנונה עלתה ב-2.68%, וב-1 בינואר 2025 היא צפויה לזנק ב-5.3%, שיא של 17 שנים. יחד עם העלאת המע"מ, יחד עם העלאת מס בריאות, וזו רק ההתחלה. הרסתם את מעמד הביניים. הרסתם. ב-2023 הפלתם את הצעת החוק שלי לפרסום הדוחות הכספיים של המונופולים בתחום המזון. הבטחתם לקדם הצעה ממשלתית לפני שנה, והדבר לא קרה. הצעת החוק הזאת, אדוני שר הכלכלה, תעלה להצבעה שוב בשבועות הקרובים, ואם למשרד הכלכלה באמת חשוב המאבק ביוקר המחיה, אני מצפה לתמיכת הממשלה בהצעה. נטל ההוכחה עליכם. תודה רבה. תודה רבה. המציע הבא, חבר הכנסת יצחק קרויזר. אחריו, חבר הכנסת רביבו. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, המציעים, והמציע, יוזם ההצעה, חבר הכנסת בליאק, צעירה, קטנה, אבל עם הרבה נחישות, סקרנות ובעיקר הרבה אומץ ואמונה בצדקת הדרך, לצד אין-ספור רעיונות, כישרונות, סקרנות והרבה רצון, הביאו לפני 76 שנים את תושבי המדינה הצעירה למצוא מגוון רחב של פתרונות למחסור האדיר במטבע חוץ, שהיה אחד האתגרים הבולטים שאיתם נאלצה המדינה להתמודד, דבר שהשליך על יכולתה המוגבלת והמצומצמת לייבא ולרכוש חומרי גלם. מצד שני, זה בדיוק מה שגרם לתעשייה הישראלית לגדול ולהתפתח. התרומה של התעשייה הישראלית הביאה למעשה לתרומה ישירה לביטחונה של המדינה, להגברת הייצור המקומי, לחיזוק הכלכלה, לפיתוח הפריפריה ולמתן עבודה ופרנסה, שהביאו כמובן לעלייה מוגברת ולתעסוקה לעולים החדשים שהצטרפו למפעל החלוצי. אך כל זה, למעשה, אדוני היושב-ראש, כבר היסטוריה.

שמה של התעשייה הישראלית עשה לו כנפיים, ושמה נישא גם מעבר לים. כך נכנסה התעשייה הישראלית על מוצריה לשוק הבין-לאומי, וקנתה לה מקום של כבוד באיכותה ובתחכומה.

טפטפות, שרי, דיסק און קי, וייז, כולם שלנו, כולם תוצרת ישראלית, כחול-לבן ולתפארת מדינת ישראל. מגפת הקורונה הציבה בפנינו אתגרים כאשר מוצרים בסיסיים וחיוניים חסרו, וכך למדנו לחזק את התעשייה המקומית, כי הבנו עוד יותר את נחיצותה. אנחנו יודעים להיות טובים בהייטק, בתעשייה הביטחונית, אנחנו מובילים בפיתוח טכנולוגי-חקלאי.

מדינת ישראל נמצאת בשלושת המקומות המובילים בעולם בפיתוח טכנולוגי-חקלאי. אנחנו יודעים להיות הכי טובים שיש. מלחמת חרבות ברזל, שאנחנו נמצאים עדיין בעיצומה, הביאה איתה משברים ואתגרים בכל תחומי החיים, ובין היתר בתחום הכלכלי, אשר מושפע ממצבי משבר של חוסר ודאות כלכלית בזמן מלחמה. האתגרים הם במגוון זירות, באופן טבעי, הן בזירה המקומית והן בזירה הבין-לאומית, אשר מגיבה גם היא למלחמה באמצעות אמברגו סחורות ואספקת חומרי גלם. לאחרונה גם טורקיה התווספה למדינות המקשות עלינו מבחוץ באמצעות אמברגו של חומרי גלם לתעשייה. מציאת חלופות דורשת היערכות וזמן, גם למצוא את המקורות החליפיים, מה שיהיה זהה, חתימת הסכמים, זמן אשר יביא לעליית המחירים בשוק ולעלייה ביוקר המחיה. עם השנים, תחומי עיסוק שונים וענפי מסחר חשובים אט-אט נעלמו מהארץ ועברו לשדות זרים מעבר לים. בזמן משבר הבנו והפנמנו שנוכל לסמוך אך ורק על עצמנו, ועל כן זו העת, וממשלת ישראל צריכה להכין תוכנית חירום לאומית להחזרתם והחייאתם של ענפים רבים אשר כמעט נעלמו ולתת עדיפות עליונה להגברת התוצרת המקומית, תוצרת כחול-לבן.

קניית תוצרת כחול-לבן מצמצמת אבטלה, מביאה פרנסה לפריפריה, המוצרים איכותיים יותר ומותאמים לצרכן המקומי. את נזקי המלחמה במנעד התחומים, במישור האישי, הכלכלי, הביטחוני והמדיני, אשר משפיעים בצורה ישירה ועקיפה על חיינו ועל המדינה, אנו חווים ונחווה עוד בעתיד. האיזונים הופרו, קונספציות קרסו, אמונות ודפוסי חשיבה הוכחו כשגויים כאשר המציאות טפחה על פנינו במלוא עוצמתה וכאבה. אולם ממשברים אפשר לצמוח ולגדול. זהו סוד קיומנו וסוד התקומה שלנו לכל אורך הדורות. על מדינת ישראל בכלל ועל מעצבי המדיניות בפרט לעצור, לעשות חשיבה מחודשת במנעד תחומים ובנושאים שונים, ובמיוחד בדגש על התעשייה המקומית. חיזוק המשק המקומי בימים אלה חשוב יותר מתמיד, ממצב את הכלכלה, מחזק את החוסן הלאומי ואת הביטחון, ויש רק דרך אחת לעשות זאת, לחזק, לפתח ולקנות רק כחול-לבן.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אליהו רביבו. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, הטירן הנודע ארדואן, תומך הטרור, האסלאמיסט הקנאי, שונא ישראל והציונות, החליט להחרים את ישראל, והוא לא מוכן לייצא אליה סחורה. הוא עשה את זה באופן מדורג אבל עקבי, כששנאה נוטפת לו מן העיניים. בו בזמן, אחת מחברות הביצוע הקבלניות הגדולות בישראל בענף הבניין, אשר מעסיקה מאות עובדים זרים טורקים ועובדת בפרויקטים רבים גם בבניין וגם בתשתיות, היא חברה טורקית, שאיך לא, חרף ניסיונות נציגיה כאן בארץ, שנפגשו איתי כמה פעמים להציג ניתוק שלהם מגישתו של הרודן, מזיקה אליו, בטח מקרבה אליו, מסתבר שאחד מבעלי השליטה שלה, אדוני היושב-ראש, הוא לא אחר מאשר אח של אותו רודן. אז מצד אחד, מדינת ישראל שוב מורידה את ראשה בפני טורקיה, שלא לומר מגישה אליה שוב את הלחי השנייה, אחרי שספגה ממנה אין-ספור חבטות בלחי האחת. מצד שני, טרם ראיתי תוכנית כלשהי להגברת הייבוא ממדינות אחרות. מצד שלישי, אדוני השר, טרם ראיתי מכרז להבאת חברות ביצוע ממדינות נוספות כדי לצמצם את התלות בטורקיה. מצד רביעי וחשוב ביותר, המשבר הזה הוא הזדמנות לחתימה על הסכמי סחר נוספים וליצירת קשרים בין-לאומיים חדשים, שיכול להיות שבתוכם נוכל לאפשר לנו גם לפרגן למדינות ידידותיות שעומדות לצידנו, בוודאי בימים האלה. הצורך של מדינת ישראל ביתירות משקית,

גם לטווח הקצר ועוד יותר לטווח הארוך. כמו שאסור לנו להסתמך על מדינה אחת בנושא עובדים זרים, כי יום אחד תאילנד סוגרת את שעריה ואין לנו מי שיקטוף פירות, ויום אחד יש סגר והפלסטינים לא נכנסים לעבוד בבניין וענף הבניין קורס, כך אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להסתמך על טורקיה. זה קריטי למשק האנרגיה. אני לא ארחיב על כך יותר, בטח לא על הבמה הזאת. אני מצפה ומבקש שהנושא החשוב הזה יגיע לדיון בוועדת החוץ והביטחון או בוועדת הכלכלה, על מנת שהממשלה תיזום תוכנית אסטרטגית להגברת היתירות המשקית בנושא היבוא על כלל הענפים השונים. בהזדמנות הזאת, אני מבקש להודות לחבריי מהאופוזיציה ולדימיר בליאק ומהקואליציה ינון אזולאי ויצחק קרויזר, על כך שמצאנו עוד נושא משותף להרים את הגאווה הלאומית, להסביר ציונות מהי ורוח לאומית, כך שאף אחד, בטח לא אותו רודן, לא יהיה חלק בבניין עם ישראל ומדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, ואחריו, חבר הכנסת

משה רוט ויצחק קרויזר.

כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את ארדואן, מלשון אותן אותיות של רודן, זה ארדואן. הוא חושב שהוא יכול לשבור אותנו כשיפסיק לנו את היבוא מטורקיה ואת היצוא שלנו. אני באמת תמה ושואל: למה אנחנו לא מובילים כזה מהלך? נכון שבמידה מסוימת זה יכול לפגוע. דיברת על הבנייה, ואנחנו מגיעים לוועדת הכספים עם הבנייה, אנחנו יודעים עד כמה זה עלול לפגוע. דיבר איתי חבר, הוא יבואן של נעלי "ברוזה", נעליים שהולכות בעיקר במגזר החרדי. גילוי נאות, אני גם נועל אותן. אבל אני מסתכל על זה ואומר שעכשיו זה עלול לפגוע, לא יהיה יבוא. מצד שני, שר האוצר בא ומטיל מכס של 100%, וגם זה עלול לפגוע. אז קודם כול אני רוצה להגיד לו ולשאר החברים: אין לכם מה לדאוג. הגיע הזמן שנתחיל להביא ממקום אחר, ממדינות שהן קצת יותר ידידותיות לנו. מה יקרה אם פעם אחת נתחיל לחשוב גם אחרת? נתחיל לחשוב: אולי הגיע הזמן להחזיר לארץ ישראל, לארץ הקודש, את הידיים העובדות, את אותם אנשים שרוצים לעבוד פה ולא מוצאים, כי הכול הולך ליבוא. וכל פעם אנחנו אומרים: נביא עוד יבוא ועוד יבוא. לא מספיק בקורונה חטפנו על היבוא הזה שפתאום ננעל, ואז עלו המחירים של המכולות, פעם החות'ים מאיימים עלינו, פעם הסינים, עכשיו זה הטורקים. עד מתי נהיה בידיים שלהם? אני חושב שאני כאזרח במדינת ישראל לא פעם מעדיף לשלם קצת יותר אבל לעבוד עם האנשים שלנו פה, בתוך מדינת ישראל. רון תומר אומר שמה שאומר שר האוצר, שהוא יעלה את המס ב-100% בטורקיה, זה יכול דווקא לעזור להביא ממקומות אחרים. אבל ידידי רון תומר, אני אומר לך שיכול להיות ש-100% משם זה יכול להביא ממקומות אחרים, אבל צריך לעשות גם הנחה במקומות שיש מדינות ידידותיות לנו, וצריך לתת תמריצים פה, במדינת ישראל, לאותם אלה שנשארו ציונים ועושים את עבודתם, ופותחים פה מפעלים, ולא סוגרים פה את פרי גליל, שלא ידענו לעזור להם, וכמו המאפייה בקריית שמונה, וזה יכול להיות בטקסטיל וזה יכול להיות בכל דבר אחר. הברזל, החצץ, כל פעם אנחנו מחפשים מאיפה להביא, במקום לפתח פה את מה שיש לנו במדינה הטובה שלנו. הגיע הזמן שנאמר די. הגיע הזמן שנהיה מובילים ולא מובלים. היום זה יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, שידוע בניסים ולא סתם נקרא "בעל הנס", היה ידוע גדול בניסים. ולכן התפילה שלנו, כמו שכל אחד אומר כשהוא מגיע לקבר רבי מאיר: "אלהא דרבי מאיר ענני, אלהא דרבי מאיר ענני, אלהא דרבי מאיר ענני" שיאמר די לצרותינו ושנוכל להיות מדינה שיודעת להתגאות במה שיש לה, והקדוש ברוך הוא יעזור ויאמר די לצרות של עם ישראל, ישיב לנו את החטופים, ובעזרת השם כל חיילינו יחזרו בשלום וידינו תגבר על כל אויבינו.

תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי. אחרון המנמקים, חבר הכנסת משה רוט.

רוחביות על המשק ועוד הרבה יותר. הגמרא מספרת במסכת ברכות שבכל יום בבוקר היו נכנסים לדוד המלך והיו אומרים לו: עמך ישראל צריכים פרנסה. התשובה שלו הייתה: לכו והתפרנסו זה מזה. הלימוד הזה להסתמך על עצמנו, לדאוג אחד לשני, לפתח את הפרנסה בתוך הבית, זה לימוד עתיק יומין, ואנחנו חייבים גם היום להשקיע, אם זה בתמריצים, אם זה בחוכמה, ובתקיפות לכל אלה שרוצים לפגוע בנו כלכלית או בכל צורה. אדוני השר, אני יודע שכל הנושא של יוקר המחיה חשוב לך מאוד, ואני יודע שאתה משקיע בזה הרבה מחשבה והרבה תחכום. אני מאוד מעריך את זה, ולא רק אני, כל אחד ואחת בישראל שיודע מה העבודה שלך מעריך את זה. אבל כרגע בנושא הזה אנחנו נמצאים מצד אחד בפגיעה, אבל מצד שני בהזדמנות. אני מבקש מאוד שתיקח את זה לידיים, ואנחנו, חברי כנסת, כמובן נהיה לצידך, וכן כל אלה שיכולים לעזור. אני קורא לכולם לשלב ידיים, קואליציה ואופוזיציה, מכל הכיוונים ומכל האזורים, כדי להעמיד את המשק הישראלי במקום הנכון, כדי שאף אחד לא יוכל לפגוע בנו. ארץ ישראל ארץ שלא תחסר כל בה, שום דבר לא יחסר לנו בארץ ישראל אם נעבוד ביחד. ביחד נעשה ונצליח, בעזרת השם.

תודה רבה לחבר הכנסת רוט. ישיב על ההצעה שר הכלכלה חבר הכנסת ניר ברקת,

אדוני היושב-ראש, מכובדיי חברות וחברי הכנסת, את ההודעה של טורקיה על החרם הטורקי קיבלתי בעת מפגש של שרי כלכלה של מדינות ה-OECD בפריז. הצעד הטורקי הוא חסר תקדים בהיסטוריה של עולם הסחר הגלובלי, שבו מדינה שהיא חברה ב-OECD וב-WTO מחליטה לקטוע את שרשראות הסחר והאספקה. חשוב להבין שזו לא רק סוגיה שבין טורקיה לישראל. טורקיה הפרה בגסות לא רק את המחויבות שלה מול ישראל, וכמובן שזה גם מפר את הסכם הסחר החופשי עם ישראל. מייד עם קבלת ההודעה העליתי את הנושא בפורום של שרי הכלכלה של ה-OECD, שבמקרה היה בדיוק באותו יום, נפגשתי עם מזכ"ל הארגון מר מתיאס קורמן והגשתי תלונה רשמית ומסודרת נגד טורקיה ונגד החלטתה. הדגשתי בפני המזכ"ל שאנחנו מצפים מה-OECD לפעול נגד המהלך של טורקיה.

ישבתי עם שרי כלכלה של מדינות שונות, ובהן יוון ואיטליה, והם רואים, כפי שאמרו כאן חברי כנסת, הזדמנות להרחבת הסחר עם ישראל. טורקיה עשתה כאן טעות גסה, היא הציגה את עצמה כשותף כלכלי לא אמין, כמי ששובר את שרשראות האספקה הבין-לאומיים. הרבה מאוד חברות אירופיות,

שמייצרות בטורקיה, נפגעות, והכעס עליהם לא בא רק מהסוחרים הטורקים אלא מכל היצרנים האירופים, ששואלים את עצמם: למה כדאי לנו לבוא ולפתח ולייצר בטורקיה? מדינות ה-WTO, ה-World Trade Organization, וה-OECD מבינות שאי-אפשר לסמוך על טורקיה, ויש להן, כפי שאמרתי, כעס רב. אומנם בטווח המיידי אנחנו מוצאים את עצמנו עם אתגרים, אתגרים לא פשוטים, אבל הצעד הזה לטווח בינוני-ארוך יגבה מטורקיה מחיר משמעותי הרבה יותר מזה שאנחנו נידרש לו. אומנם יש כמה ענפים שבהם שיעור היבוא מטורקיה גדול, אך רוב היבוא מטורקיה הוא של מוצרים בסיסיים שבעבודה צמודה עם היבואנים ניתן להחליף ולמצוא גם במקומות אחרים בעולם. אנחנו צריכים לדאוג לגיוון מקורות היבוא ולא להסתמך יותר על טורקיה. למשק הישראלי יש אלטרנטיבות טובות גם ליבוא וגם ליצוא. בשבועות האחרונים משרדי הכלכלה, החוץ, התחבורה, האנרגיה, החקלאות, המטה לביטחון לאומי והאוצר מקיימים שיח משותף להגעה לפעילות ממשלתית משותפת ומוסכמת. יחד עם הנהלת משרדי הובלנו מפגשים עם היצואנים ועם היבואנים על מנת לוודא מינימום נזק למשק ולכלכלה ולמצוא חלופות. הרעיון הוא לקבל החלטות בצורה אחראית ומידתית ובמסגרת הכללים הבין-לאומיים, לאחר התייעצות עם הרבה שותפים שלנו ברחבי העולם. משרד הכלכלה והתעשייה העמיד סכום ראשוני של 5 מיליון שקלים לסיוע ליצואנים לאתר שווקים חדשים חלף לשוק הטורקי ולסייע להם ביציאה לשווקים הללו. אני רוצה לשתף אתכם שבמסגרת הצעדים שאנחנו שוקלים, אנחנו בוחנים מעבר למדיניות של רישיונות יבוא מטורקיה. מעבר שכזה יאפשר למשרד הכלכלה והתעשייה, בחוכמה, לדאוג לאינטרס הישראלי בפינצטה, לא במה שנקרא "בירי אוטומט", ולנהל באופן הדוק יותר את היחסים בין המדינות. לא נכון יהיה להיגרר לצעדים פופוליסטיים שפוגעים בראש ובראשונה ביוקר המחיה בישראל. הטלת 100% מכסים על מוצרים שמגיעים מטורקיה תגרור בהכרח גל התייקרויות ותשפיע לרעה על יוקר המחיה בישראל, וגם עלולה לייצר לישראל נזקים והשלכות שליליות מול שותפי סחר בכל רחבי אירופה, ואני מעדיף לא להרחיב על העניין. לכן אני אתנגד לכך. משרד הכלכלה פועל כדי לסייע למשק להפחית את התלות בטורקיה. אנחנו מפעילים את כל הערוצים שעומדים לרשותנו כדי לסייע לסקטור הפרטי למצוא פתרונות וחלופות, בין היתר להשתמש בכל מערך הנספחים המסחריים של משרד הכלכלה בעולם. לא כולם יודעים, אבל מסחר בין-לאומי הוא באחריות משרדי, ויש לנו נציגות ב-55 מקומות ברחבי העולם שדואגות גם להסכמי סחר, גם לסנכרון ותיאום מדיניות נכונה וגם לסייע ליצואנים, להייטק הישראלי ולאחרים, להגיע לשווקים הבין-לאומיים. מניסיוני, כשאני נוסע בעולם במסגרת תפקידי, אני רואה את הפוטנציאל הענק ואת החשיבות הגדולה ואת שביעות הרצון הגדולה שיש ליצואנים הישראלים בעבודה גם עם מכון היצוא, בוודאי ובוודאי עם הנציגים של משרד הכלכלה ברחבי העולם. הם היום עומדים לרשות היבואנים, ואנחנו עובדים אחד-אחד, יבואן-יבואן, למצוא להם פתרונות וחלופות ככל שהדבר מתאפשר. מכובדיי, אנחנו עומדים בקשר רציף עם המגזר העסקי, שהתחיל לחשב מסלול מחדש. האירוע הזה מספק לנו הזדמנות פז לפעול לשינוי ארוך טווח, שיסיט את הסחר לשותפים אמינים יותר, ולחזק את מערכת הסחר שלנו עם מדינות ידידותיות ויציבות, כמו כמה מהדוגמאות שאני נתתי.

הפחתת התלות שלנו בטורקיה והמשך שגשוג המשק, לצד שמירה על כללי המשחק הבין-לאומיים, הם התשובות הציוניות ההולמות לצעד של נשיא טורקיה, הצעד הלא-אחראי.

תודה לשר ברקת. האם המציעים מסתפקים בתשובת השר או מבקשים לכלול בסדר-היום?

מבקשים להעביר לוועדת הכלכלה.

אנחנו נצביע על ההצעה להעברת הדיון לוועדת הכלכלה. הצבעה.

בעד, שמונה, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה תועבר לדיון בוועדת הכלכלה. חבריי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני י"ט באייר התשפ"ד, 27 במאי 2024, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.